פברואר 2011 למניינם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 96), התשע"א 2011, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה. לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק פ/2984/18 וכלה בהצעת חוק פ/3022/18, הצעת חוק חובת הדיווח של מוסדות פיננסיים על כספים ללא דורש, התשע"א 2011, מאת חברי הכנסת מאיר שטרית, אופיר אקוניס ושלמה מולה, הצעת חוק בתי-המשפט (תיקון, עניין

התשע"א 2011, מאת חברי הכנסת אריה ביבי, אורי אריאל ודוד אזולאי, הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון,

הכנסת סולודקין, את ראשונת המציעים בהצעות האי-אמון, אבל השר עדיין לא הגיע. מובן שהוא זה המחויב להשיב על הצעת האי-אמון. לצערי הרב, אף שביקשתי מהשר, שר האוצר או סגנו, להיות נוכחים בשעה 16:00 בדיוק, הם לא הגיעו. גברתי יכולה לעלות ולהתחיל.

בבקשה. אני לא אפעיל את השעון. ברגע שייכנס השר נפעיל את השעון, כי אני לא אבטל ואסגור את הישיבה כאשר גברתי יכולה לדבר אל הציבור גם בהיעדרו של השר. אני מאוד מודה לך. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, גברתי לא מתכוונת לענות על הצעת האי-אמון. לא, אני שרה תורנית.

לצערי הרב, השר המשיב על הצעת האי-אמון אינו נוכח ולכן אני לא מפעיל עדיין את השעון. תודה רבה לגברתי.

בתקופה האחרונה היינו עדים להצטברות בעיות כלכליות וחברתיות שפוגעות באופן קשה ביותר במעמד הביניים ובשכבות החלשות. בזמן האחרון הבעיה הקשה ביותר היא בעיית הדיור. עלייה גדולה במחירי הדיור, הן דיור למכירה והן דיור להשכרה, הובילה לכך שיותר ויותר אזרחים, לא רק אזרחים השייכים לשכבות החלשות, אלא גם נציגי מעמד הביניים, מתקשים לעמוד בתשלומים עבור קורת הגג. הבעיה השנייה היא עלייה במחירי מוצרי ומצרכי יסוד,

גברתי, אני רק מפנה את תשומת לבה שהשר יצחק כהן, סגן שר האוצר, התייצב, ואני אתן לך עוד דקה ואחרי זה אתחיל להפעיל את השעון.

כבוד השר, מוצרי מזון בסיסיים כגון לחם, חלב, פירות, ירקות, מחירי המים, מחירי ההלבשה וההנעלה, מחיר הדלק ועוד, למעשה, מצאנו את עצמנו בשרשרת בלתי נגמרת של עליית המחירים, שבה עלייה במחירו של מוצר אחד מביאה לעלייה במחירי מוצרים נוספים. כך, קפיצה במחירי הדלק תביא באופן בלתי נמנע לקפיצה במחירי החשמל. ועלייה במחירי החשמל תביא בתורה לעלייה במחירי רבבות מוצרים ושירותים שלייצורם נדרש החשמל. על כל זה נוספות בעיות אחרות שהפכו כבר לבעיות הכרוניות של המשק הלאומי שלנו. למשל, מחסור במיטות אשפוז, ברופאים ובאחיות. בעיה זאת קיימת כבר שנים רבות, אך היא החריפה מאוד בתקופה האחרונה. כל הבעיות האלה הינן תוצאה של צירוף סיבות, משבר כלכלי עולמי, היעדר תכנון לטווח הבינוני ולטווח הארוך ברמה הלאומית במדינת ישראל ודחייה רבת שנים באיתור הפתרונות לבעיות הללו. הצטברותן, כפי שכבר ציינתי, מובילה לפגיעה הקשה לא רק בשכבות החלשות, אלא גם במעמד הביניים, שכתוצאה מכך הולך ומצטמק. גם מחקרים שנערכו לא מזמן הוכיחו ששיעור האזרחים השייכים למעמד הביניים בישראל ירד במהלך 20 השנים האחרונות. ברצוני להזכיר לכם, שעל-פי הדעה הרווחת הן בקרב המדענים והן בקרב הפוליטיקאים ברחבי העולם, להצטמקות מעמד הביניים יש השלכות ארוכות-טווח חמורות ביותר. השלכות אלה הן פגיעה קשה מאוד הן בחוזק של המוסדות הדמוקרטיים, מפני שדמוקרטיה מודרנית לא יכולה להתקיים ללא מעמד ביניים חזק כלכלית ופוליטית, והן ביכולתה של המדינה להגן על עצמה מפני אויביה ולספק ביטחון הולם לאזרחיה. אם המגמה השלילית הנוכחית תימשך, הפערים החברתיים ימשיכו ויגדלו, ובתוך שנים מעטות עלול מעמד הביניים בישראל להיעלם. לצערי הרב, הממשלה הנוכחית בראשותו של מר בנימין נתניהו הפגינה וממשיכה להפגין אימפוטנטיות מול המצב הקיים, וזאת אף שישנן אפשרויות רבות לצמצם את הפערים החברתיים. הדרך הראשונה היא להגדיל את המיסוי על השכבות העליונות, מה שייתן לממשלה את האמצעים הנדרשים לפתרון כל הבעיות האלה. אך הממשלה בחרה בדרך ההפוכה. היא מורידה באופן עקבי את המיסוי הישיר על השכבות העליונות. נוסף על כך, רק אתמול החליטה ועדת-נאמן שלא להגביל את שכר הבכירים במשק. במקביל, במהלך החודשיים האחרונים דחתה מליאת הכנסת בהצבעה בקריאה טרומית את שתי הצעות החוק שלי שהיו אמורות לתרום תרומה נכבדה לצמצום הפערים החברתיים בישראל, והיא דחתה אותן בגלל התנגדות הממשלה ומכיוון שחברי הקואליציה הצביעו נגדן. הצעת החוק הראשונה מבין השתיים הוגשה על-ידי ועל-ידי חברת הכנסת שלי יחימוביץ, הצעת חוק על הטלת מס עיזבון על ירושות גדולות, ירושות שמעל 10 מיליון שקלים. הצעת החוק השנייה הוגשה על-ידי יחד עם חברי הכנסת שלי יחימוביץ וחיים כץ, הצעת חוק על העלאת שכר המינימום. הממשלה גם ממשיכה להתנגד להטלת מסים על רכישת מותרות. היא מונעת הקמת ועדה שמטרתה לבדוק את סוגיית גיל הפרישה לנשים. גיל פרישה לנשים אמור להגיע בינואר 2012 ל-64 שנים. על כל אשה שגיל פרישתה נדחה בשנתיים נוספות מרוויחה ממשלת ישראל 62,000 שקלים. את הנתונים האלה שמענו היום בוועדת הכספים. להשוואה, אישור הצעת חוק מס עיזבון על עיזבונות גדולים יכול היה לתת לתקציב המדינה 2 מיליארד שקל מדי שנה. דהיינו, הממשלה של ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, מעדיפה להעלות את גיל הפרישה לעשרות אלפי נשים במקום להטיל מס על עיזבון של האלפיון העליון. וחייבים להביא בחשבון שרבות מן הנשים הללו עובדות בעבודות פיזיות קשות ושוחקות, כגון ניקיון. ומשרד התמ"ת לא מצא לנכון, במשך השנתיים האחרונות, לאשר הסכם בין המעסיקים לאיגוד לשכות המסחר, על העלאת שכר של עובדי הניקיון ב-20%; מ-20 שקל פר-שעה, ל-25 שקל. בושה וחרפה, הן לשר התמ"ת הקודם והן לשר התמ"ת הנוכחי. עד היום גם לא פועלת קרן לתשלום פיצויים לעובדים בעבודה שוחקת. מדובר על תקציב של 600 מיליון שקל, שמשרד האוצר, ברוב חוצפתו וללא שום בושה, מסרב להעביר מהקרן הנ"ל לעובדים שאותם אמורה הקרן לשרת. כשעובדים אלה יוצאים סוף-סוף לפנסיה, לעתים די קרובות הכנסותיהם אינן מספיקות כדי לכסות את הוצאות המחיה המינימליות ביותר. גם בני המזל המעטים שקיבלו דיור ציבורי נפגעים היום ממדיניות הממשלה שהחליטה להעלות את שכר הדירה בהוסטלים מ-8% מכלל הכנסות הדיירים, ל-10%. המדיניות הממשלתית היא מדיניות של פינוק עשירים על חשבון המעמד הבינוני והבינוני הנמוך. בושה לשר האוצר שלא רוצה לשנות את המדיניות גם לנוכח האירועים האחרונים, המתרחשים אצל שכנינו הערבים, ממאוריטניה עד ערב-הסעודית. הרי לכולנו ברור עכשיו איך עלולה להיגמר המדיניות הזאת. מדינת ישראל היא מדינה צעירה שקיימת 62 שנה בלבד, אך בשלבים השונים של ההיסטוריה שלה היא ידעה לשנות את מדיניותה ולהתאים אותה לשינויים הדרמטיים שהתרחשו בעולם, וזה הודות למנהיגינו הדגולים, כגון דוד בן-גוריון ומנחם בגין. היחלשותו של מעמד הביניים ועלייה בשיעורי העוני עלולות להפוך את הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון לרפובליקת בננות. קדימה, כמפלגת אופוזיציה אחראית, לא יכולה להרשות לממשלה הנוכחית להמשיך במדיניות המסוכנת הזאת. לכן, אני קוראת לכם, עמיתי חברי הכנסת, להצביע בעד הצעת אי-אמון בנושא: נתניהו מגדיל, חברת הכנסת סולודקין, אני מלא דאגה, יחד אתך, על ערעור מעמדו של המעמד הבינוני. יחד עם זה, היינו פה בכנסת ודנו פה שעות רבות וימים רבים על הנושא של מס עיזבון. מס עיזבון זה מס כפול. כי בן-אדם משלם את המסים,

אנחנו מקווים שהוא משלם את כל המסים המגיעים ממנו, ומה שנשאר כעיזבונו, זה כבר דבר ששולם עליו מס. אבל דבר חשוב יותר מהכול: אלה שאין להם, ומשאירים, ומס עיזבון חל עליהם, אלה דווקא פחות מהאלפיון העליון. האלפיון העליון יודע איך להוציא את הכספים שלו למקום שבו אין מס עיזבון. אדוני היושב-ראש, אני מכירה את עמדתך, אבל העמדה שלי ברורה, ואני חושבת שאם אנגליה וארצות-הברית מאפשרות לעצמן מס עיזבון, גם מדינת ישראל יכולה לאפשר את זה. אז מה שאני אומרת: אני קוראת לחברי הכנסת להצביע, את ואני משלמים 45% מס, אבל אנחנו לא אלפיון עליון. איפה שאת מדברת, שמה משלמים אחוזי מס פחותים בהרבה.

אני קוראת לכם, עמיתי חברי הכנסת, להצביע בעד הצעת אי-אמון בנושא: נתניהו מגדיל את הפערים בישראל ופוגע במעמד הביניים ובשכבות החלשות. תודה רבה לכם. תודה רבה לחברת הכנסת מרינה סולודקין, גם עמדה בלוח הזמנים. אני מזמין את השר יצחק כהן, סגן שר האוצר, לעלות ולהשיב. הוא היה פעם שר, חבר הכנסת. אה.

פעם שר, תמיד שר. מסעוד גנאים, כשתהיה שר ותעבור לאופוזיציה, תמשיך להיות שר. הוא היום משמש כסגן שר האוצר.

אני, גם לחברים קורא: השר לשעבר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. גם הוא השר. גם הוא השר מג'אדלה, שלא תהיה לכם שום, אל-וזיר מג'אדלה. השר, השר. וזיר זה דבר רחב יותר.

בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש,

הצעת האי-אמון של חברת הכנסת, פרופסור מרינה סולודקין. הנושא: ראש הממשלה מגדיל את הפערים ופוגע במעמד הביניים ובשכבות החלשות, תרשי לי לחלוק עלייך, אתן לך מקצת הנתונים. כפי שוודאי את יודעת, מדיניות הממשלה, כלכלית ואחראית, מדיניות יציבה, הנותנת גם פתרונות חברתיים בצורה שקולה, ללא פריצת התקציב. שיעורי הצמיחה הגבוהים הושגו בזכות,

בעזרת השם, וגם בזכות מדיניות נכונה ואחריות תקציבית. התוכנית הכלכלית של הממשלה, פרופסור סולודקין, הוכנה לאחר ניתוח מעמיק של החוזקות והחולשות של המשק הישראלי בשיתוף עם משרדי הממשלה השונים וארגונים כלכליים נוספים. המדיניות הכלכלית שמה לעצמה למטרה לחולל מעגל צמיחה חדש בישראל, תוך צמצום הפערים החברתיים. הדבר החברתי החשוב ביותר שעשתה הממשלה הוא הורדת שיעורי האבטלה. שיעורי האבטלה בישראל הם מהנמוכים בעולם המערבי. סתם, לשם דוגמה: 10% אבטלה באירופה, כמעט 10% בארצות-הברית, בישראל,

6.6%. המשבר עוד לא לגמרי מאחורי ארצות-הברית ואירופה, והמטרה הכלכלית-חברתית הכי חשובה היא למנוע מחזות של אבטלה המונית ופיטורים המוניים, עם קיצוצי שכר ופנסיה, כמו שאומרים בארצות-הברית ובאירופה, זוכרים את נאומי הזעם, בעת המשבר, שנראה עשרות אלפים, מאות אלפים מובטלים. ברוך השם, את רואה.

במסגרת סיכום בין שר האוצר ויו"ר ההסתדרות, ידידי מר עופר עיני, על הסכם שכר חדש במגזר הציבורי, הוחלט בין היתר כי במסגרת המדיניות של עידוד תעסוקת נשים בכלל וצעירות בפרט, יקבלו אמהות מענק של 300 שקל לחודש לילד הראשון עד גיל חמש, ו-200 שקל נוספים לחודש לילד שני עד אותו גיל. זה סכום שיש בו גם אלמנטים של תגמול שוויוני יותר ומוכוון לאוכלוסייה ייעודית, בעיקר לאמהות עובדות. ועוד כמה תוספות מרכזיות לשירותים החברתיים לתקציב 2011 2012, כי זה עמוד שלדה, במיוחד שנכנסה יושבת-ראש האופוזיציה, הגברת ציפי לבני. אז אם ככה נתחיל, מה עשיתי? הוא מקדם אותך בברכה. נתחיל מקצבאות הביטוח הלאומי. אצלו זה אמיתי. להלן התוספות לקצבאות הביטוח הלאומי לבסיס תקציב 2011 2012: תוספת קצבאות הילדים, עד 300 שקל למשפחה בת ארבעה ילדים ויותר. סך העלות של העלאת הקצבאות בהבשלה מלאה היא כ-1.5 מיליארד ש"ח. קצבאות זיקנה והשלמת הכנסה לקשישים, בינואר 2011 ניתנה תוספת של כ-2% לקצבאות הזיקנה והשלמת הכנסה לקשישים, תוספת של כ-90 ש"ח לקצבת הזיקנה הממוצעת ליחיד, עלות שנתית של למעלה מ-400 מיליון ש"ח. קצבאות הסיעוד, תוספת של שלוש-ארבע שעות סיעוד לקשישים שאינם מעסיקים עובד זר, עלות שנתית של 180 מיליון שקל. התוספת ניתנה במסגרת תקציב 2010, להזכירכם. רשות המסים: מס הכנסה שלילי. החל משנת 2011 תחול פריסה ארצית של מענק מס הכנסה שלילי. מי שנמצא מתחת למדרגת המס יהיה לו תמריץ לעבוד, יקבל גמול על שכרו. אומדן העלות בגין שנת 2011 ו-2012 הוא 550 מיליון ש"ח. הפחתנו את מס הכנסה למעמד הביניים, כ-800 מיליון שקלים. תוקן החוק לעידוד השקעות הון באופן המגדיל ב-70% את חלקה של הפריפריה בהטבות המס. הועלתה תקרת הפטור לרכישת דירה יחידה על-ידי זוגות צעירים. משרד הבריאות: רק אתמול התבשרנו על החלטת הממשלה להוסיף כ-1,000 מיטות, תוספת של חצי מיליארד שקלים. בריאות שן, בשנים 2011 ו-2012 יתווספו לעלות הסל 127 ו-80 מיליון שקלים בהתאמה, לצורך הרחבת הזכאות לשירותי בריאות השן לילדים, בהדרגה, עד גיל 12. סל הבריאות: הגדלת סל הבריאות בשיעור גבוה מבשנים קודמות, בסכום של 180 מיליון שקלים, מעבר לתוספת הרגילה.

אני מתפלא עלייך, ד"ר אדטו, שאת תשאלי את השאלה הזאת? את עוקבת עם אצבע על הדופק. נכון, לכן אני תמהה, אני אגמור את הנאום, אני אגיד לך. תרופות, בכל אחת מהשנים 2011 ו-2012 יוספו לסל הבריאות 300 מיליון ש"ח, בכל שנה, לתרופות ושירותים חדשים, חזק וברוך,

במקום, אמרת בראבו.

לא, אני לא אומרת, תוספת מיטות אשפוז, כפי שאמרתי, תוספת של 160 מיטות בכל שנה עבור שנים 2011 2016. בסך הכול, תוספת של 900 מיטות אשפוז בעלות כוללת של 450 מיליון ש"ח.

ד"ר אדטו, תגידי בראבו.

אני לא אגיד בראבו, כי בינתיים יש לך שנתיים, כבר עבר בתקציב האחרון, עכשיו משיב השר על הצעת האי-אמון כפי שנומקה על-ידי חברת הכנסת מרינה סולודקין. השאלות שלו הן רטוריות. אדוני, לפעמים חושבים שכשאתה אומר משהו אתה שואל, אז דע לך שאם אתה תשאל, יענו לך. רק שהיא תגיד בראבו. הוא פנה אישית שנגיד לו בראבו. לא לי, לממשלה, לךְ, למדינה.

אתה לא תקבע לה מה היא תאמר, והיא לא תקבע לך מה אתה תאמר. מכיוון שנכנס לאולם ידידי היקר שר החינוך, אני חייב גם לציין מה קורה במשרד החינוך בראשותו של גדעון סער. "אופק חדש" פה כולם יצעקו בראבו, חכה: בשנים 2011 ו-2012, שר החינוך יעיד שהוספנו 299 מיליון ו-323 מיליון ש"ח בהתאמה, לשם יישום הרפורמה של השר, שהשר מוביל, רפורמת "אופק חדש". שר החינוך גם הכין תוכנית אסטרטגית. לשם מימוש התוכנית האסטרטגית של משרד החינוך, הכוללת בין היתר את תוכנית ההישגים ותוכנית התקשוב במערכת החינוך, נוספו 410 ו-140 מיליון ש"ח בשנים 2011 ו-2012 בהתאמה, ו-80 מיליון ש"ח בהרשאה להתחייב ל-2012, אני לא שומע בראבו. סליחה, אדוני, נא להמשיך. להשכלה הגבוהה נוספו 500 מיליון שקל, ובנוסף הענקנו שנה אקדמית חינם לסטודנטים חיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי בפריפריה, בגליל ובנגב. שקט, אין בראבו. מחשוב בתי-הספר בגליל, פרויקט של שר החינוך: 250 מיליון ש"ח. "עוז לתמורה" עוד פרויקט אדיר שמוביל שר החינוך, "עוז לתמורה" מתקיימים דיונים ומשא-ומתן, אולי יעדכן אותנו השר, זה נגמר? מקווים, בעזרת השם, עד מרס לגמור.

על העקרונות כבר בסוף דצמבר, אז אני אגיד בראבו.

אז אם האופוזיציה לא תגיד לך בראבו, אני אומר לך בראבו. "עוז לתמורה" מתקיימים דיונים, כפי שאמר השר, עם ארגון המורים על אודות רפורמת "עוז לתמורה" בחטיבה העליונה. עלותה המסתמנת היא כ-210 מיליון ש"ח בשנת 2011, 600 מיליון ש"ח בשנת 2012, וכן כ-1.4 מיליארד ש"ח שעתידים להיות מוקצים בשנים הבאות. מיצ"ב. מה דעתך על שילוב המיצ"ב בחינוך החרדי? אני הייתי בטוח שאתה תפרגן, הייתי בטוח. עכשיו בוא נפרגן למשרד התמ"ת, כי פואד נכנס. מעונות-יום, הגדלת תקציב האגף למעונות-יום בכ-320 מיליון ש"ח לטובת הרחבה של סבסוד שהות ילדי נשים עובדות בצהרונים ולטובת בינוי מעונות-יום והגדלת מספר הילדים שיקבלו סבסוד. במהלך השנים 2005 2011 גדל התקציב פי-שלושה. הכשרה מקצועית, תוספת להכשרה מקצועית בעלות שנתית של 32 מיליון ש"ח. עידוד תעסוקה, תוספת לתוכניות לעידוד תעסוקת חרדים בעלות שנתית של 18 מיליון ש"ח.

אתה אפילו לא מקשיב, פלסנר, שאלת, קיבלת תשובה. מה התשובה? עזוב, קח מהפרוטוקול. עידוד תעסוקה, תוספת לתוכנית לעידוד תעסוקת חרדים בעלות שנתית של 18 מיליון ש"ח, תוספת לתוכניות לעידוד תעסוקת בני מיעוטים במסגרת תוכנית החומש למגזר המיעוטים בעלות שנתית של 16 מיליון ש"ח. אנו תומכים בהעלאת שכר המינימום במגזר הפרטי בהתאם להבנה בין המעסיקים להסתדרות. לגבי הסקטור הציבורי, אנו נבחן בחיוב העלאת שכר המינימום למי שבאמת מרוויח שכר מינימום. משרד הרווחה והשירותים החברתיים: כלל שירותי הרווחה, תוספת של 384 מיליון ש"ח עבור שירותי הרווחה. התוספת מהווה מעל ל-9% גידול ריאלי בתקציב המשרד. תקני כוח-אדם, תוספת של 150 תקני כוח-אדם, בין היתר עבור פיקוח על שירותי הרווחה, עובדים סוציאליים, חוקרי ילדים וקציני מבחן. משרד הקליטה: תוספת לעדכון סל הקליטה, תוספת של כ-10% לעדכון הסל בעלות של 25 מיליון ש"ח. אדוני היושב-ראש, הוספנו לכבישים ולרכבות בגליל ובנגב, השקעה בסך של 1.6 מיליארד ש"ח. הממשלה אישרה לפני שבוע צעדים להוזלת תעריפי התחבורה הציבורית, כחלק מחבילת הצעדים להקלה על הציבור, שעליהם הצהירו ראש הממשלה ושר האוצר. משמעות המהלכים היא הגדלת הסובסידיה בסך של כ-300 מיליון ש"ח לתחבורה הציבורית. במסגרת ההחלטה יופחתו מחירי כרטיס "חופשי-חודשי" בתחבורה הציבורית ב-10%; תינתן הנחה בשיעור ממוצע של 10% על תעריפי הנסיעה בפריפריה, כך שיוזלו תעריפי הנסיעה בקווים המחברים בין הפריפריה למטרופולינים תוך שמירה על תעריפים עירוניים מוזלים, צעד הצפוי להוזיל את עלות הנסיעה בעיקר בנסיעות הבין-עירוניות, המחברות את הפריפריה למטרופולינים, ואף את תעריפי הנסיעה בערי הפריפריה ובין יישובי הספר לערים אלה, יבוצע שינוי במבנה התעריפים במטרופולינים שיאפשר מכירת כרטיסי מעבר בקווי הנסיעה המחברים בין הפרברים למרכזי המטרופולין, צעד שיאפשר לנוסעים לבצע מעברים בין אוטובוסים ללא תשלום נוסף בתוך פרק זמן מוגבל, כשעה וחצי. בנוסף, במסגרת צעד זה יורחבו כרטיסי "חופשי-חודשי" כך שכל כרטיס יכלול קווים רבים יותר וכן יגדיל את אפשרויות הנסיעה בצורה משמעותית. לשם מימון החלטת הממשלה ולשם עמידה במסגרות התקציב שנקבעו לשנים 2011 2012, אישרה הממשלה קיצוץ רוחבי במשרדי הממשלה, של 1% מבסיס תקציבי המשרדים. מן הקיצוץ הוחרגו משרדי החינוך,

הביטוח הלאומי והביטחון כדי לשמור על סדר העדיפויות החינוכי-חברתי.

אדוני היושב-ראש, אחרי כל מה שהקראתי כאן, ההגינות של האופוזיציה עכשיו, לומר בראבו אחד גדול, ולדחות את האי-אמון. גדולה לעסקים קטנים. אדוני כבוד השר, מתי כל הדברים האלה אכן יבוצעו? במיידי, הכול במיידי.

אם בעוד שבועיים אנחנו נציג אי-אמון ונשאל את אותן שאלות, אז אדוני השר יבוא ויאמר: זה כבר בוצע?

תקבלי את אותן תשובות, ב. יש לוחות זמנים. בית-חולים באשדוד, עוד אין מכרז.

עם כל הכבוד, זו לא שעת שאלות לסגן שר האוצר.

ויורחב בית-החולים "ברזילי". האם אדוני סיים את דבריו לגבי האי-אמון? אני חושב שכן. אני מאוד מודה לאדוני. אם ירצה אדוני בתום הישיבה לעלות ולענות על שאלות ותשובות, אף-על-פי שלא כתוב בסדר-היום, אנחנו נאפשר לך. אני חושב שזה די ברור.

בלי כל ספק, היית ברור להפליא. אני מזמין את חבר הכנסת אילן גילאון לבוא ולנמק את הצעת האי-אמון מטעם סיעות העבודה ומרצ בנושא: ממשלת ישראל אינה ראויה לאמון בשל הידרדרות החינוך הממלכתי. חבר הכנסת גילאון יעלה ויבוא. שר החינוך נמצא כאן על מנת להשיב.

היושב-ראש, אדוני שר

חברי הכנסת,

אנחנו מעלים את הצעת האי-אמון, זה דבר טכני,

אני חושש שלא נצליח בהצעת האי-אמון, אבל אם נצליח להעביר כמה מן המסרים לשר החינוך, בעיקר, אבל לא רק לו לבד, לממשלת ישראל, דיינו. אני רוצה להגיד לך,

אדוני היושב-ראש, אני אדם שיש לו חשיבה דיאלקטית מאוד. דווקא אני חשבתי שזאת יכולה להיות פואמה פדגוגית ממש, לפני שנתיים כאשר קמה הממשלה; א. משום שהממשלה באמת בחרה את האדם המתאים ביותר בעיני, אגב, גם עד היום, חברי השר, לעמוד בראש המערכת שבעיני, מאותו בית-מדרש שאני מגיע ממנו, היא חשובה יותר ממשרד הביטחון. היא למעשה המנוף הרציני היחיד שיש כדי לשנות את כל השינויים בחברה שלנו. הגיע בחור צעיר, עם ראש טוב, מבריק, כוונות טובות, ועמד בראש משרד החינוך. גם הגידול התקציבי בהחלט מרשים, למה שלא נאמר זאת? אני חושב ש-3.5% בשנה האחרונה ועוד 3.5% בשנה הבאה זה בהחלט גידול ראוי, יותר מאשר הגידול הטבעי, אף שאנחנו עדיין נמצאים, אדוני שר החינוך, מתחת לממוצע של ה-OECD, לפחות השקעה פר-תלמיד. יש איזה חישוב לפי התוצר הגולמי מול מספר התלמידים, האוכלוסייה שלנו היא קצת צעירה יותר מאשר במרבית מדינות ה-OECD. ואפילו ב"פיזה" היה שיפור קל לעומת 2006,

השיפור בעיקר היה בשפה.

אלה בהחלט דברים שראוי להתברך בהם, ואני לא הייתי נוטל את הקרדיטים האלה. זה על ציר של זמן. כן.

לא חושב שאפשר לראות תוצאות בתוך שנתיים, או שאני מצפה למהפכה בתוך שנתיים, ואני חושב שהתקציב הוא חשוב, אבל הוא גם לא חזות הכול. כי בכל אופן, יחסית לתקציב, ההישגים הם נמוכים לאורך הזמן, ויש לזה סיבות. ואני אומר מה הדאגה שלי ומה הטענה שלי, אדוני שר החינוך, ואני חושב שאם אתה תאמץ חלק מן הטענות שלי, שהן דומות מאוד או לקוחות, לא מזמן פורסם דוח "מקינזי", ולמעשה דוח "מקינזי" עומד על עיקרון שאומר שלא ההשקעה בלבד בחינוך היא הנותנת, אלא גם בהשקעות מצומצמות אפשר לעשות שינויים, ובלבד שהחינוך עומד בראש סולם עדיפויות באופן ממשלתי לאומי. שיפור מעמד המחנך, ולא נאמר איזו מלה על "אופק חדש", כי אני חושב שהיא עונה רק באופן חלקי מאוד על האתגר הזה, אבל בסך הכול הבעיה המרכזית היא שיש לי רושם, אדוני שר החינוך, שאחרי שנתיים אתה לא תופס את השור בקרניו. יש לזה סיבות, אני חושב שהסיבות הן בעיקר פוליטיות, הן לא אישיותיות של השר. לכן אולי אציע בסוף דברי ששר החינוך ייבחר כמו נשיא המדינה, לעשר שנים לפחות, או ליותר מאשר נשיא המדינה מבחינת התקופה, ויהיה חופשי לעבוד בצורה מקצועית לגמרי. כי אני חושב שאחת הבעיות במערכת החינוך, וצריך להתמודד אתה, זה מבחינת המגוון ויתר הזרמים, שזוללים את המשאבים. אני מסכים אפילו ל-20 שנה, ובלבד שאני אבחר.

אני גם מסכים 20 שנה, אגב. ובלבד שאני אבחר.

הוא ייבחר בתקופה שאני,

אני מוכן שהשר גדעון סער ייבחר,

אני מוכן שנכנס כרגע את הכנסת. אני רציני בעניין הזה, אף שאולי לך זה ייראה הזוי. אני באמת מתכוון לדברים שאני כאן אומר. אתה רואה, אנחנו מסכימים בעוד דבר אחד. אני אגיד לך ממה אני פוחד. אני פוחד שאנחנו יותר ויותר,

גולשים לקוסמטיקה, ואנחנו לא עוסקים בבעיות העיקריות ובדברים העיקריים שהם בעייתיים במערכת החינוך שלנו. אחת הבעיות היא באמת הזרמים. אדוני היושב-ראש, צריך לבוא פעם אחת באופן היסטורי, איש אחד שבאומץ יאמר: אנחנו מבטלים את הזרמים במשרד החינוך וחוזרים לממלכתיות. אין יותר "מוכר שאיננו רשמי" ו"רשמי שאיננו מוכר". נדמה לי שרוב הזלילה של הכסף נובעת מהמגוון הענק הזה.

הכבדות של הממסד של מערכת החינוך, ואני יודע שאתה ירשת את זה.

חושב שאתה המצאת את זה, אדוני השר, רק אני חושש מאוד שאתה לא הולך להתמודד עם זה. מערכת חינוך מסורבלת, שישה מחוזות במדינת ישראל, שגודלה כניו-יורק.

זו החלוקה של משרד הפנים, שישה מחוזות כבדים שעוסקים במערכות ערטילאיות ורק בדבר אחד לא, בחוק חינוך חינם חובה, אדוני. בעצם אפשר לומר שנשאר רק חוק היום, כי זה כבר לא חינם, כבר מזמן, כבר גם לא חובה, כי לימודי הליבה הם לא חובה. זה גם בעצם לא חינוך, כי אין חינוך בבתי-הספר, משום שהתלמידים בבתי-הספר היום הם לקוחות. הם אינם תלמידים. והמחנך, גם בתוכנית "אופק חדש", אדוני השר, שיש בה מעלות מסוימות, אני חושב בעיקר בתחום שהיא נותנת עצמאות למנהלי בתי-הספר, אבל יש בה גם מגרעות שונות, ואני שומע את התלונות של מורים על השיטה של חובת הדיווח על כל שעה, שאפשר לעשות הכול חוץ מאשר לחנך. משרד כבד ומנופח. הפרטה מטורפת, אדוני. לא מזמן פורסם איזה דוח לגבי הנושא של חיסונים בבתי-ספר, זה שהוציאו ל-outsourcing, למכרז פרטי, את עניין החיסונים, וביטלו את המעמד של אחות בית-ספר. אדוני, אחות בית-ספר לא היתה אחות בית-ספר, היא היתה מורה לבריאות בבית-ספר.

במקום שיהיו 300 400 נושאים שבהם אפשר להיבחן בבגרות, בכל הכבוד, יכול להיות שהמגוון הזה הוא דווקא לרועץ. אולי כדאי שנחזור קצת לדברים של תקופה שהיה לנו הרבה פחות, אבל היינו במצב הרבה יותר טוב לעומת שאר אומות העולם מבחינת ההישגים שלנו. אבל אז משרד החינוך, היתה לו חשיבה שקודם כול צריך חינוך, והמחנך הוא מחנך, וכדי להעלות את מעמדו של המחנך,

מעמד של מי שצריכה להשתכר,

כי זה אולי גם מסמל משהו לגבי הנושא של מעמד המחנך, לעבוד 25 שנים כדי לקבל משכורת של מנכ"ל בנק בחודש אחד. זה אומר משהו לגבי מעמדו של המחנך.

אבל סטטוס של מחנך נקבע גם, בין היתר, במשכורת שהוא מקבל, ואנחנו חייבים להגיע למצב שעל כל מקום בחינוך יהיו חמישה קופצים, כי זה בוודאי יעלה גם את אותה רמה, שהיום היא איננה רמה גבוהה בהרבה מאוד מן המקומות, עם כל הרצון הטוב והמאמץ. אז אני אומר, ההפרטה. אני מסתכל על שנות ה-60 לעומת היום. כלומר, איש לא יאמר שהיו אז יותר משאבים, אבל היתה יותר התכוונות, היה יותר מעמד. בית-הספר חינך ילדים שלאחר מכן הפכו להורים, שחינכו ילדים שהלכו לבית-הספר, שלאט-לאט השתחרר, כמו מדינת ישראל, מחובת האחריות שלו,

אז אני לא בא, אדוני השר, להגיד לך שנתיים אחרי:

אני בא להגיד לך, ששנתיים אחרי הייתי מצפה לראות תוכנית שמתמצית בהרבה יותר מאשר קוסמטיקה. אני מבין שהלחצים הפוליטיים הם לחצים שקיימים, אבל, אדוני השר, הצדעה לדגל וקידה למורה והשתטחות על קברי אבות בחברון, עם כל הערך ההיסטורי שאני מייחס לחברון,

שיש גם מחלוקת לגבי מי קבור שם,

אני חושב שלא צריכים לקחת ילדים למקום שהם צריכים לראות בו,

את "מזל היורקת"? חבר הכנסת גנאים, יש מחלוקת מי קבור בחברון? מה? אתה יודע מה, אין מחלוקת מי קבור בחברון, יש מחלוקת למה צריכים ילדים ללכת לראות את הכוחנות בחברון.

למה לראות את המבחן שהאלימות משתלמת, שהעבירה על החוק משתלמת?

אבל חברון זה פרט אחד מתוך שאר הדברים. תלבושת אחידה, חשוב מאוד. אבל אלה, אדוני היושב-ראש, הם סממנים קוסמטיים של מערכת החינוך. ההתמודדות העיקרית צריכה להיות בשני מסלולים עיקריים. האחד זה מעמד המורה, המחנך, וכתוצאה מזה החינוך, השני זה התמודדות עם הצפיפות בבתי-הספר. ולאחר מכן, הלאמה של מערכת החינוך במדינת ישראל.

במקום שכולם מדברים על הפרטה, אני אומר כאדם מיושן מאוד, אדוני שר החינוך: תלאים את מערכת החינוך, תלאים אותה מזרמיה, תחזיר את החינוך כחובה לאומית ותחזיר את חוק חינוך חובה חינם, כפי שהוא היה צריך להיות. אני מסתכל היום על חוזר מנכ"ל לגבי תשלומי הורים, שכל שנה רק עולים ועולים ועולים. פעם חשבנו, ואני למדתי בבית-ספר כשעוד נתנו לנו שוקו ולחמנייה בהפסקה של 10:00, וזה לא היה איזה פריץ או איזה גביר שחשב על כך, משרד החינוך. אינני זוכר מי אז היה שר החינוך, נדמה לי שזה היה יגאל אלון. אבל זאת היתה קונספציה במדינה, שצריך לתת לילדים מעיר פיתוח, צריך לתת להם שוקו ולחמנייה.

לא ביג דיל, אבל זה עניין של כוונה, של התכוונות. ההזנה בבתי-הספר היא מוסד שלא רק נוגע לאוכל, היא מוסד שנוגע לחינוך, היא מוסד שנוגע למערכת. אולי התמודדות מחודשת, אדוני השר, עם משהו שהרבה זמן לא חשבנו עליו. חטיבות הביניים נכשלו כישלון חרוץ. בית-הספר השמונה-שנתי, אולי מבחינת חינוך היה נכון יותר. ייתכן מאוד שבכמה מהמקומות צריך לחזור בחזרה.

שזה היה איזשהו ניסיון שכולם גמרו עליו את ההלל.

ההתמודדות עם מערכת החינוך, שהיא ראשונה במעלה, חייבת להתמקד בנושאים המרכזיים ולא בתצורה; לא בכלי, לא בקידה, לא בכבוד, לא בריטואל. וכאן החשש שלי, אדוני השר, ואת הדברים שאמרתי שחשבתי בהתחלה אני עדיין חושב, גם עד עכשיו, אבל אני חושב שאחרי שנתיים היה מצופה ממך לא לבד, היה מצופה מממשלתך, שנותנת לך גיבוי מסוים ברמה התקציבית, גם לתת לך גיבוי מסוים בתהליך קבלת ההחלטות, פישוט המשרד שלך והפיכתו למשרד הרבה הרבה יותר יעיל והרבה פחות מסובך. אתה יודע איזה מלחמות יש על ההיסע של ילד אחד שצריך חינוך מיוחד,

וכמה שהדברים האלה נופלים? הרשויות המקומיות משלחות את זה הלאה למשרד החינוך ומשרד החינוך מחזיר את זה לרשויות המקומיות, ובתווך הילד הזה, שאין לו פתרון. אני לא מאמין שיש דבר כזה ילדים לא מתאימים, יש רק מוסדות לא מתאימים. אנחנו צריכים להתאים לכל ילד במדינת ישראל את המערכת. כל הדברים האלה הם הדברים האמיתיים, הם הדברים הקשים. לכן אני חושב שמי שעומד בראש במערכת הזאת צריך לקבל מעמד מיוחד במינו, שאיננו תלוי בממשלה, כדי שכאן לא נדבר על פוליטיקה ונדבר על העתיד האמיתי ביותר, על הדבר היחיד שיכול להוציא אנשים ממעגל העוני, להוציא אנשים מתוך זרמים. אנחנו מקיימים תופעה של צפון-קוריאה במדינת ישראל, בזרמים המתבדלים אצל החרדים. יש אנשים שחמתם קשה מאוד על הציבור החרדי.

אני חושב שזה ציבור שבוי כבר 62 שנים בידיהם של פרנסים, שאנחנו לא מצליחים לשחרר אותו מידיהם. זה מתחיל קודם כול בלימודי ליבה, אין מה לעשות. אז אתה יודע מה? הייתי אומר "פיזה", אם עוד לא הצלחנו להגיע להישגים,

ניחא. אבל בוא נבנה מחדש תשתית למערכת חינוך. הכי חשוב, אדוני, ובזה אני מסיים,

התובנה שכל מה שאנחנו משקיעים בחינוך אנחנו חוסכים בכל המערכות האחרות, וקנייתה של מנדולינה אחת בגיל שש חוסכת הרבה מאוד גלאי מתכות בגיל 16. ולא מצלמות בבתי-ספר, כפי שזה קיים היום, ולא אי-רצון ואיבוד אמון מוחלט בין מחנך למחונך, כי אין לא את זה ולא את זה. לכן "אופק חדש", אדוני השר,

לקחת ולבנות מערכת חינוך ממלכתית ששווה לכל ילד ונותנת לו את הכלים הטובים ביותר שמהמקום שבו הוא נמצא הוא יוכל להגיע כמה שיותר רחוק, ואחר כך אפשר גם לקרוא למורה בשם או לא בשם, זה הרבה פחות חשוב, ולהצדיע לדגל וללכת למורשת, לגדל אדם שהוא אזרח בן-חורין ואדון לגורלו, וזה לא הכיוון שקורה היום. היום יש יותר מדי קוסמטיקה ופחות מדי חינוך.

תודה רבה לחבר הכנסת אילן גילאון. אני מזמין את שר החינוך להשיב על הצעת האי-אמון

סיעות העבודה ומרצ. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי חבר הכנסת אילן גילאון ביקש להסיר את שמו מהצעת חוק הרשויות המקומיות

(תיקון, הגבלת זכות המנהל הכללי להיבחר), התש"ע 2010, פ/2667/18. עוד אודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון בהצעה לסדר-היום בנושא: מערכת החינוך במגזר הערבי בנגב, של חבר הכנסת טלב אלסאנע.

כבוד שר החינוך, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, שמעתי בקשב את דבריו של חבר הכנסת גילאון. הם התפזרו כמעט על כל תחום ותחום מתחומי החינוך. בחלקים מסוימים היתה בהם מידה רבה של כנות, עם חלקים אחרים, או למשמע חלקים אחרים, הגעתי לכלל מסקנה שחבר הכנסת גילאון איננו מכיר מספיק, ואולי הוא לא אשם, כי הוא לא חבר בוועדת החינוך, למיטב זיכרוני, את מה שקורה היום במערכת החינוך. מערכת החינוך, בחלק מהדברים נגע חבר הכנסת גילאון. אז כן, יש גידול תקציבי, ואם תבחן את הגידול התקציבי בתקציב הדו-שנתי בחינוך ובהשכלה הגבוהה, הוא גם יותר מ-3.5%; אחרי שנים שעברנו שחיקה. ומה המשמעות של זה היום? דיברת, למשל, על התפזרות על פני מקצועות. אנחנו בשנתיים החזרנו, חבר הכנסת גילאון, 100,000 שעות לימוד לילדי ישראל, שקוצצו בעשור הקודם, מתוך 250,000 שעות לימוד שקוצצו בעשור הקודם. זאת אומרת, זה כשש שעות לילד, יום לימודים. אז במהלך שנתיים החזרנו, ובמה החזרנו את זה? בעיקרו של דבר: מתמטיקה, מדעים,

במקצועות הליבה. אם אתה מסתכל על המכלול, אני לא רוצה להתמקד רק בשינוי התקציבי, אני רוצה לומר מה מתבצע בכל שכבות הגיל. אז דיברת על "אופק חדש",

"אופק חדש" אני רואה נכון להשיב, אף שהרפורמה היא רפורמה של הממשלה הקודמת. אני קיבלתי החלטה, שהיא לפי דעתי ההחלטה היחידה האחראית שאפשר היה לקבל, שחייבים להמשיך ברפורמה, כי הנקודה שאתה נגעת בה, של דוח "מקינזי", של הביקוש להוראה, של איך להביא מורים טובים למקצוע, שזה בסופו של דבר יסוד היסודות, היא בוודאי קשורה באופן הדוק גם עם שכר המורים. ושכר המורים, על-פי הרפורמה, גדל בצורה משמעותית, וזה גם הגיונה של הרפורמה שאנחנו מנהלים עליה משא-ומתן היום עם ארגון המורים. כי אני קיבלתי בירושה מערכת חינוך, אני לא אדבר על כל מה שקיבלתי בירושה, אבל אחד הדברים שקיבלתי בירושה, עם פיצול: עשו הסכם עם ארגון מורים אחד ולא עשו הסכם עם ארגון מורים שני, והדבר הזה יצר בעיות כבדות מאוד וגם יריבות מרה בתוככי המערכת כל הזמן. לכן, אם אנחנו הולכים למהלך שהוא העלאת שכר המורים לצד דברים אחרים, חבר הכנסת גילאון, שיכול להיות שאתה לא מכיר אותם, אז אספר לך: הערכת מורים. בפעם הראשונה, הערכת מורים, סגני מנהלים ומנהלים על-פי קטגוריות ומדדים שפותחו על-ידי הרשות הארצית למדידה והערכה במערכת החינוך ומהלכים נוספים. ברפורמה "עוז לתמורה" יהיו גם מדדי איכות ומצוינות שיאפשרו תגמול דיפרנציאלי, גם ברמה בית-ספרית וגם ברמה של המורה. אבל בסופו של דבר, כאשר אנחנו הולכים להעלאת שכר המורים אנחנו מבצעים מהלך אסטרטגי מבחינת המשמעויות שיהיו לזה על מערכת החינוך, מבחינת המשמעויות שיהיו לזה על יכולת למשוך צעירים מוכשרים, איכותיים, לבוא ולהיות מורים ומחנכים. ובמקביל, רפורמה בהשכלה הגבוהה, מאוד משמעותית, עם גיבוי תקציבי, עם תוכנית לשש שנים, שמטפלת בנושא הנגישות, עם דגש על המגזר החרדי ועל המגזר הערבי. שינוי, פעם ראשונה אחרי 20 שנה, של המודל התקצובי, ששם את הדגש על מצוינות, ויחזיר את המצוינות, על-ידי פרמטרים של תקצוב, כמו פרסומים מדעיים, כמו זכייה בקרנות תחרותיות, שמדגישים את המצוינות, עם הקמה של 30 מרכזי מצוינות, ובתוך פחות מחודש אנחנו נודיע על הזוכים בארבעה הראשונים, וזה יחזיר גם חלק מאותם כוחות שעזבו, בעיקר לארצות-הברית, של צעירים מצטיינים.

אני לא חושב שהיתה תקופה כזאת הרבה מאוד שנים במערכת החינוך, לא רק מבחינת הגידול התקציבי אלא מבחינת היכולת להתמודד עם שורה של רפורמות בכל שכבות הגיל במקביל, וכל אחת מהן היא עבודה קשה מאוד. אז אמרת שאתה שומע תלונות.

זה נכון, גם אני שומע. בכלל, אתה לא יכול לעשות רפורמות מבלי שאתה שומע טענות. שינוי זה דבר קשה והרפורמה מעמיסה יותר עבודה, היא שינתה את שבוע העבודה. אבל בגדול זה נכון, מי שקרא את דוחות ה-OECD ראה את מה שאומר חבר הכנסת גילאון לגבי השקעה פר-תלמיד לעומת ממוצע של ה-OECD, ראה גם ממוצע שכר נמוך ביותר לעומת ה-OECD, אבל גם ראה ממוצע נמוך של שעות לימוד למורה לעומת מדינות ה-OECD. והרפורמות שמשנות מצד אחד את שבוע העבודה של המורה ומצד שני את שכר המורה, נותנות מענה בדיוק לשתי הנקודות האלה. ולכן הן בכיוון הנכון. אז אנחנו, יחד עם הסתדרות המורים, שהיא שותפה, בודקים, ונתתי גם הנחיות למשרדי לייעל, לא כל אחד יוציא הנחיות, כל גורם מטה, לדווח על דבר כזה ואחר. בסופו של דבר, אני מכיר את העומס שמוטל על המורים. המערכת היתה גם לחלוטין בלי accountability, לחלוטין בלי. היום, כשיש תוכנית בשפת-אם, יודעים מה התלמיד, גם אם זה בעברית וגם אם זה בערבית, בכיתה ג' או בכיתה ד' צריך לדעת מבחינת קריאה וכתיבה בסוף השנה, ועוקבים במהלך השנה. וכן צריך לעקוב במה משקיעים בשעות הפרטניות. אז אני לא אומר שאי-אפשר לתקן דברים תוך כדי תנועה. יכול להיות שהשינוי כי אני אכנס לעוד מהלכים שאנחנו מובילים, הרבה מאוד מטלות, אבל זה מפני שיש תקופה טובה במערכת החינוך, שמשקיעים בכיווני עשייה, והדבר הזה יש לו ביטוי בפעולה בשטח. היו תקופות מאוד קשות למערכת, שהיא מאוד נפגעה מהן, וגם ההישגים נפגעו. אם הקטינו לימודי מדעים במחצית בחטיבת ביניים אז גם ההישגים במדעים נפגעו

אני חושב שמה שאנחנו עושים, נגע חבר הכנסת גילאון כשהוא אמר, מעמד המורה. כשאנחנו משנים את שכר המורה אנחנו משנים באופן מהותי את אחד הפרמטרים היותר-יסודיים לגבי מעמד המורה בחברה הישראלית. אבל אני רוצה לומר גם לגבי נושאים נוספים שהוזכרו, אני רוצה להתייחס לכל הנקודות. 1. הכבדות של הממסד של מערכת החינוך,

יש הרבה בעיות בתרבות ארגונית שאני מזהה ולומד, לא את כולן ניתן לתקן ביום אחד, אבל הדבר האחרון שצריך לתקן זה נושא המחוזות. הגורם הכי אפקטיבי שאני מזהה היום במערכת זה המחוזות. המחוזות עובדים טוב. הבעיות הן יותר בעיות ברמת מטה, והמחוזות בסך הכול הם גורם די אפקטיבי, ולא הייתי מבטל מחוזות. לפי דעתי, מי שילך לביטול של מחוזות, יקבל פחות תשומת לב ברמה בית-ספרית, ברמה של בתי-ספר, וזה לא נכון. אבל יש הרבה מאוד בעיות,

לא באמצע דברי, חבר הכנסת מג'אדלה, אנא תתאזר בסבלנות. אם היושב-ראש יאפשר לי, אחר כך אענה בשמחה על כל שאלה. יש בהחלט בעיות של היעדר מסד נתונים. יש בעיות של משאבי אנוש, איך מנהלים את כוח-האדם בהוראה. היום אני יודע בדיוק מהם הדברים שצריכים טיפול וזה לא סוגיית המחוזות. דובר, קצת בזלזול הייתי אומר, בנושא של קימה למורה, בנושא של תלבושת אחידה, בנושא של ביקורים במערת המכפלה. אני כופר בכל אחת מהנקודות. על כל דבר שאתה עושה אפשר לומר בציניות שמאפיינת את הימים האלה, זה מה שיושיע את מערכת החינוך? אז קודם כול, אתם רואים שמגוון העשייה מאוד רחב. אבל כן, מעמד המורה זה גם כבוד למורה. מעמד המורה זה גם לקום למורה. זה מעמד המורה ואי-אפשר לחנך בלי, אי-אפשר לעשות דברים כפי שהם היו לפני 40 שנה ו-50 שנה ו-30 שנה, להחזיר את הזמן לאחור, קצת להגיע למקום מאוזן יותר, הייתי אומר בסקאלה בין ליברליות לשמרנות. יש לזה קשר ישיר למה שקורה בלימודים, כי ברגע שאין משמעת וברגע שיש התפרעות בכיתה, גם יכולות ההוראה והלמידה האפקטיבית יורדות. ויש על זה מחקרים. אנחנו ראינו מחקרים בנושא הזה. לכן אני לא מציע לזלזל בנושאים שנוגעים למשמעת. הבעיה שיותר מורים מבקשים, אני לא נכנסתי מעולם לאיך קוראים למורה, מעולם לא שמעו ממני, שנתיים בתפקיד, אבל כן שמעו ממני המלצה, כל מנהלי בתי-הספר, שאמרתי להם: אני מכפיף את זה להחלטתכם, לא כופה את זה עליכם. כמו שעשינו,

בנושא תלבושת אחידה, ששם קבענו הוראה אחידה לבתי-ספר יסודיים וחטיבות ביניים. בנושא קימה אמרתי,

אני ממליץ לחדש את הנוהל, בינתיים רואים שמכניסים יותר ויותר, חבר הכנסת גילאון וכבוד השר, בוודאי תשמחו לשמוע שביציע האורחים נמצאים תלמידי כיתה ז' מבית-הספר הרב-תחומי בבאר-שבע. ברוכים הבאים לכנסת ישראל.

לפי דעתי, יש שם גם שכבות גיל מעל לכיתה ז', אני חושב שנתקלתי בחלקם קודם, או שיש יותר מבית-ספר אחד, אלפי תלמידי בתי-ספר מבקרים בכנסת בשנה זו. זה דבר חשוב ביותר, אדוני היושב-ראש, זה גם חלק מהלימוד שאנחנו מדברים בו על ערכים, אז ערכים זה גם להכיר את השורשים, גם את המסורת, גם את המבנה הדמוקרטי במדינת ישראל, וזה דבר חשוב. צפיפות כיתות, המבנה הדמוקרטי בחברון,

אני אגיע לחברון, לא תכננתי, ובמיוחד בשבילך אני אגיע לחברון. אבל לפני זה אני רוצה להגיד עוד ממד.

שניכם ציינתם,

פעם אחת אני יכול להתעלם, חבר הכנסת הורוביץ, בגלל חברון וירושלים, ההורים שלך והורי ההורים הגיעו לארץ. ציון היא ירושלים. אני רוצה לומר, אדוני היושב-ראש, אפשר להסתדר עם הכול. היום יש לנו מדינה. אדוני היושב-ראש וחבר הכנסת הורוביץ, המדינה לא תתקיים אם לא נחבר את בני-הנוער, את דור העתיד, את דורות העתיד, ליסודות, לשורשים, למקורות, למה שיצר אותנו כעם, לסיבה שבגללה ההורים שלנו והסבים שלנו הגיעו לפה, והם לא שמעו באותה

אלא על אותם מקומות כמו מערת המכפלה בחברון. קבר רחל המשוררת חשבתם? קבר רחל המשוררת, הרי הכול במסגרת אתרי מורשת. הרי דבר לא מוציא דבר. כשאנחנו מדברים על מורשת, אנחנו מדברים על המורשת של עמנו.

רבותי, המורשת לא התחילה במאה הזאת ואפילו לא לפני 100 שנה. אתם מדברים על חברון, עיר שבה לפני יותר מ-3,000 שנה דוד המלך נמשח למלכות. לפני שמלך בירושלים, מלך בחברון. ולפני זה עוד 1,000 שנה, היום הפכה, חבר הכנסת גילאון, שנת 29 למאה הקודמת, 1929, משפחת חסון גרה בחברון, משפחת ריבלין גרה בחברון, משפחת ג'עברי גרה בחברון.

כולנו גרנו בחברון, מה קרה. גם רחל המשוררת חשובה וגם רחל אמנו חשובה, הכול חשוב, הכול קושר אותנו לעם הזה. בחברון גרו כל הדורות יהודים, למעט כמה עשורים אחרי הטבח בתרפ"ט, ועד לאחר שחזרנו במלחמת ששת הימים. ואני מציע לכם לעולם לא להשלות את הצד השני שאתו כולנו רוצים לעשות שלום, שבשביל שלום יטהרו את חברון מיהודים, ולא את קריית-ארבע. חברון אחת מארבע ערים קדושות, תמיד חיו שם יהודים. וזה מבטא דבר עמוק מאוד מבחינה רגשית, מבחינה היסטורית, מבחינה דתית שלנו לעיר האבות. אני רוצה לומר, אדוני היושב-ראש,

יחד עם ראש הממשלה, נחנוך בנצרת-עילית פרויקט גדול, אחד המהלכים נוסף על כל המהלכים שתיארתי, של התאמת מערכת החינוך למאה ה-21. ואנחנו נשקיע, משקיעים כבר,

כי בשנת הלימודים הזאת כבר נכנסים 220 בתי-ספר יסודיים בדרום ובצפון לתוכנית התאמת מערכת החינוך למאה ה-21, לתוכנית התקשוב הלאומית. בשנה הבאה ייכנסו עוד כ-700 בתי-ספר, ואנחנו נגיע, בכל מחוז דרום, כל מחוז צפון, והיום אני החלטתי, גם מחוז ירושלים, משום שמצאנו גם לכך אפשרות, ייכנסו כל בתי-הספר היסודיים לתוכנית התקשוב הלאומית. המורים לומדים ועוברים הכשרות וגם המנהלים עוברים הכשרות. המורים עוברים הכשרות להעביר שיעורים מתוקשבים, תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, ואנחנו מציידים את בתי-הספר ואנחנו משקיעים גם אחר כך בתחזוקה וברכזי תקשוב ובהטמעה של תכנים דיגיטליים במקצועות הליבה, וזה בוודאי משפר מאוד את היכולת של המורים להיות מורים אפקטיביים. זה, פעם נוספת, אותו כיוון שעליו דיברתי קודם. ובסופו של דבר, אותו שיעור, הוא יהיה שיעור יותר עשיר, הוא יהיה שיעור יותר אינטראקטיבי, הוא יהיה שיעור יותר דינמי, הוא גם יהיה שיעור יותר טוב. ואנחנו הולכים למהלך לא כפי שהיה עד היום, נגיעות, כיתה חכמה פה, כיתה חכמה שם, אנחנו הולכים לתוכנית ארצית שיטתית, יסודית, שבה אנחנו מתחילים קודם בשלב בתי-הספר היסודיים. היה לי משאב מוגבל, ואמרתי: קודם כול לפריפריה, קודם כול לפריפריה, קודם כול לדרום ולצפון. זאת בשורה גדולה, אדוני היושב-ראש,

עוד מהלך שאנחנו מבצעים בנושא. לא עם כל מה שאמר חבר הכנסת גילאון לא הסכמתי. היו כמה נקודות נכונות בדבריו. אני בהחלט מסכים אתו בנוגע למהלך של הוצאת האחיות מבתי-הספר. הוא לא מהלך שבוצע בתקופתי, אני בלמתי את המגמות האלה שהיו. אני מצאתי מציאות מסוימת. אני מסכים, המוסד הזה של אחות בית-ספר היה,

אני לא זוכר הרבה מאוד מהמורים שהיו לי, אני לא אשכח אף פעם את אחות בית-הספר רותי דונביץ'. זה היה מוסד חשוב ביותר, ואולי נגיע לכך, היום הדבר הזה הוא בלתי אפשרי, אולי נגיע לכך בעתיד. אבל אני חוזר ואומר, זאת מציאות שפגשתי אותה, אלה לא תהליכים שקרו בתקופתי. מה שקרה בתקופתי זה רק התקנת תקנות חדשות שמחזקות את החינוך הציבורי, ועל זה אנחנו הרבה מאוד פעמים מותקפים מצד אותם גורמים שבאים ומקדשים בעצם הוצאה של אוכלוסיות חזקות מתוך בתי-ספר ציבוריים. ואנחנו נאבקים על זה בכל דרך שאנחנו יכולים להיאבק. צפיפות בכיתות: אנחנו משקיעים בהקטנת מספר הילדים בכיתות 200 מיליון שקל בשנה. אנחנו עושים את זה באופן דיפרנציאלי בהתייחס למדד הטיפוח של המוסד החינוכי כדי להביא כיתות נורמטיביות בתהליך רב-שנתי מ-40 ל-32 תלמידים בכיתה. אני רק רוצה לומר, אחרי שאמרתי את ההשקעה שאנחנו משקיעים בנושא הזה, אנחנו גם חייבים לדעת שני דברים כשאנחנו מדברים על זה: 1. שאנחנו מדינה עם ילודה שונה לחלוטין ממדינות ה-OECD. אנחנו, מה שלא נעשה, לא נוכל להתחרות ב-OECD במספר התלמידים לכיתה כי אנחנו בעולם של משאבים מוגבלים, אתה לא יכול להגיד גם וגם וגם וגם. שמעתי מה שאתה אומר על חטיבות הביניים.

אני גם מסכים אתך, אבל מה זה אומר היום, לחזור לשמונה-שנתי? הרי כשיש לך בית-ספר שש-שנתי אתה רוצה לעשות שמונה-שנתי, תשקיע עוד בבינוי, ואנחנו בפיגור בבינוי מסיבות שציינתי אותן, מסיבות דמוגרפיות. אז אתה עכשיו תשקיע במבנים, אתה תשקיע במבנים ארגוניים ובמבנים פיזיים במקום בלב. הלב זה המורים והתכנים. ואתה חי בעולם של משאבים מוגבלים, אתה צריך להחליט, אני משקיע בזה או בזה או בזה? גם בסוף התוכנית שלנו, של הקטנת מספר התלמידים בכיתה, אני ראיתי את הגרפים וראיתי את המספרים, אנחנו לא נחלוף על פני אף מדינה מערבית אחרת בנושא הזה. עדיין הם יהיו במקום אחר. אין להם הוצאות ביטחון. לא רק שאין להם הוצאות ביטחון, אדוני היושב-ראש, הילודה שלהם לא דומה לילודה שלנו בשום מגזר. זה מדינות לפעמים עם דמוגרפיה שלילית, אפילו.

אז אין להם בכלל בעיה של בינוי. זה עולם אחר לגמרי. זה עולם אחר לגמרי. ובתוך זה אני מזכיר שיש שתי מדינות בעולם עם צפיפות תלמידים בכיתות שהיא יותר גדולה מבמדינת ישראל, זה יפן ודרום-קוריאה, עם משמעת אחרת. ויש להם הישגים מאוד טובים בחינוך, דרך אגב. והזכרת את דוח "מקינזי"? דוח "מקינזי" הגיע למסקנה שאין קורלציה בין מספר תלמידים בכיתה לבין הישגים לימודיים. הוא כן הגיע למסקנה שיש קשר בין רמת ההוראה לבין הישגים לימודיים. המקום היחיד שנמצאה קורלציה בין מספר התלמידים בכיתה לבין הישגים לימודיים, בכיתות הנמוכות, בלימוד מקצועות היסוד. ואנחנו עושים את זה: אנחנו מפצלים כיתות בכיתות א' ב' בלימודים של חשבון ושפה,

באמצעות השעות הפרטניות, שזה חלק מהרפורמה שדיברתי עליה, יכולים להשקיע גם במתן סיוע גם לתלמידים מתקשים וגם לפעמים לתלמידים מצטיינים במיומנויות האלה. וזה השימוש העיקרי של השעות הפרטניות.

אני אומר: העיקר, צדקת במחצית ממה שאמרת בנושא הזה, חבר הכנסת גילאון. חבר הכנסת גילאון דיבר גם תשלומי ההורים, שכל שנה עולים. לא היה, לקראת שנת הלימודים הנוכחית, גידול ריאלי, היה גידול זעום ביותר, שנבע מייקור של תשומות, ולכן גם ועדת החינוך השתכנעה שהיא צריכה לאפשר לנו.

כפי שציינתי, רק ביום רביעי האחרון, בתשובה להצעה

יש ועדה בראשות מנכ"ל משרדי, משתתף בה גם מנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר, רואה-החשבון משה ליאון, ומשתתף בה גם נציג של אגף התקציבים, והיא מנסה לתת מענה אחר לכל הנושא הזה של תשלומי הורים. עלו כל מיני הצעות. למשל, היה לה רעיון ללכת לביטוח לאומי, לעשות איזה מס על כל האוכלוסייה, של 0.1%, במקום זה. היום זה 1.2 מיליארד שקלים. היום אני לא יכול להוציא לבנה כזאת. אני חייב לראות מה המענה, כי אנחנו לא יכולים לעשות בלי טיולים ובלי כל אותם מרכיבים. זה 1.2 מיליארד שקלים שמוטלים, הכול על הציבור. לי לא אכפת, גם מס הכנסה. בסדר, אז היום אנחנו בודקים. תשמע, אני יכול להגיד לך, קשה לעשות שינוי בחינוך ושינויים בחינוך רואים על רצף של זמן. אני אומר לך שכמעט אין מוקד של עשייה שאנחנו לא מתמודדים אתו היום, בשלב כזה או בשלב אחר, לא בקוסמטיקה, בדברים היסודיים ביותר. והדבר האחרון, שבו אני מסכים אתך, אבל אני לא רוצה להתיימר בו, וזה הנושא שדיברת עליו, נושא הזרמים. אני חושב על שיטת הזרמים, מחשבה די קרובה למחשבה שלך. אני אינני חושב שמחר בבוקר ניתן לבטל את שיטת הזרמים, לצערי, לצערי. אינני חושב שהיתה בעבר ממשלה שעסקה בנושא הזה בכלל. אני מנסה לעשות את המרב, ולפעמים אני גם סופג בבית הזה, כאשר אני רוצה שבכל הזרמים ילדים יקבלו את מה שמגיע להם, ואני רוצה לעשות את זה בדרך הנכונה ביותר. אני אולי אחתום בדבר שהודענו היום לבג"ץ. הגענו לסיכומים עם רשת "מעיין החינוך התורני", סיכומים מאוד טובים, לא בכפייה, לא בהנחתה, בדיאלוג,

והם ייכנסו השנה למבחני המיצ"ב, שיתקיימו בעוד חודשים ספורים, בחודש מאי, והם ייכנסו לתוכנית התקשוב הלאומית, התאמת מערכת החינוך למאה ה-21, עם ההתאמות הרלוונטיות בשני התחומים האלה לציבור החרדי. ויש רגישויות תרבותיות שאנחנו מכבדים אותן ונכבד אותן, אבל בסופו של דבר הם ייהנו מאותם כלים שהם כלים שחשוב לתת

ולכן, תאמין לי, אני נכנס לכל המקומות שקודמי לא נכנסו אליהם. לפעמים אני קצת סופג על זה, אבל בעיני אני רואה את כל ילדי ישראל, מכל הזרמים, כילדים שמגיע להם שיהיה להם חינוך יותר טוב כמפתח לעתיד שלהם ולעתיד החברה והמדינה. תודה רבה לשר. רק רגע, אדוני כבוד השר. חבר הכנסת מג'אדלה, אין לך שאלה? כי הוא אמר: אם אני אסכים, אז אני מסכים. אבל אני מבקש רק שתהיה קצרה, כדי שגם השר יענה. נא ללכת למיקרופון, בבקשה. יותר מקצרה. נא ללכת למיקרופון, בבקשה, כדי שכולם ישמעו. בבקשה, מיקרופון לחבר הכנסת מג'אדלה, השר לשעבר. כבוד השר אמר שהמחוזות טובים ולא צריך לבטל אותם.

אני מסכים אתך, רק צריך לייעל אותם. אני נגד לשפוך את התינוק עם המים. אמרת שהבעיה היא דווקא במטה. אני מסכים אתך מאוד, אני גם יכול להגיד לך אחר כך מה הסיבות שאני מסכים אתך. אבל אם אתה מודה שהבעיה היא במטה, זה הסמכות שלך ושל המנכ"ל. אז תטפל במטה. תודה רבה. תודה. חבר הכנסת מג'אדלה, תאמין לי, אין דבר שאני לא רואה. אנחנו מזהים בדיוק את הבעיות. לא בכל הבעיות אני יכול לטפל בצורה סימולטנית, אני גם חייב דירוג מסוים, אני גם חייב אנשים חדשים. אנחנו גם בוחנים רפורמות שנוגעות למטה בנושאים מסוימים. לנושאים מסוימים אתה צריך אנשים חדשים כדי להביא גם שיטות חדשות. כשאני מדבר על תרבות ארגונית, אנחנו מיישמים היום תרבות ארגונית בהרבה מאוד נקודות. הזכרתי קודם את הנושא של הערכת מורים, נושא מאוד מאוד קריטי, שלא היה קיים. גם הנושא של פיטורים פדגוגיים היום לא נראה כפי שהוא נראה קודם. יש מלאכה רבה מאוד, מן הסתם לא כולה תסתיים בקדנציה הזאת, אבל אני מבטיח לך שאנחנו נמשיך לעשות את המרב בכל התחומים וללא שום שיקול אחר זולת השיקול של טובת החינוך. היו"ר ראובן ריבלין: תודה רבה לשר החינוך. אני מאוד מודה לו על תשובתו המפורטת על הצעת האי-אמון, שבאמצעותה הוא השיב על נושאים שונים העומדים על סדר-יומה של מערכת החינוך בישראל.

השיבה ימינו כקדם: אחיות בתי-הספר הן הרבה יותר מאחיות בתי-ספר. היו"ר ראובן ריבלין: תודה רבה לשר החינוך. אני מאוד מודה לו על תשובתו המפורטת על הצעת האי-אמון, שבאמצעותה הוא השיב על נושאים שונים העומדים על סדר-יומה של מערכת החינוך בישראל. כן, השיבה ימינו כקדם: אחיות בתי-הספר הן הרבה יותר מאחיות בתי-ספר. היו"ר ראובן ריבלין: תודה רבה לשר החינוך. אני מאוד מודה לו על תשובתו המפורטת על הצעת האי-אמון, שבאמצעותה הוא השיב על נושאים שונים

הממשלה נתניהו אומר: אני לא מציע לבחון את נחישותנו. זה מובן. אבל עוד פעם, למה זה כל כך קשה לא להבחין ולא להכיר גם בנחישותם של האחרים? היו"ר ראובן ריבלין: תודה רבה לשר החינוך. אני מאוד מודה לו על תשובתו המפורטת על הצעת

במדינות ערב זה יותר חברי כנסת ערבים מאשר יהודים, על אותם רודנים שאת מדברת.

אותם רודנים שאת מדברת, אותן מדינות.

אמרתי שיותר חברי כנסת ערבים, מהמיעוטים, ביקרו במדינות האלה של אותם רודנים. נכון, אבל אנחנו לא מדברים על ביקורים. אנחנו חלק מהעולם הערבי ועל-ידי הביקורים האלה שולחים מסר שאנחנו חלק מהעולם הזה, אבל אנחנו לא חלק מהמאבק. אנחנו לא אזרחים בלוב, אנחנו אזרחים בישראל. אנחנו לא אזרחים בתוניסיה, אנחנו פלסטינים,

במולדת שלנו, אנחנו נאבקים על הדמוקרטיה, על הצדק ועל שוויון. תשאל אותי אם היינו אזרחים במצרים, מה היינו עושים, אולי היינו בכלא, אבל פה הדמוקרטיה, פה המאבק שלנו. אנחנו חיים פה, אנחנו לא יכולים להשתתף בכל המאבקים של כל העולם. אני רוצה דמוקרטיה בכל מדינות העולם, אבל אני לא יכולה להיות חלק מהמאבק על הדמוקרטיה בכל מדינות העולם. אני מוסיף לך דקה על ההפרעות שלי. יש מסר שהמהפכות בעולם הערבי שולחות לפה, הכמיהה, הרצון, הנחישות לחופש, הופכים את העוצמה הצבאית ללא רלוונטית. זה כישלון אסטרטגי לסמוך על כוחנות, לסמוך על הכוח הצבאי, לסמוך על העליונות הצבאית. המסר השני שהעולם הערבי רוצה להעביר, שלא רק שהקונספציה של עליונות צבאית לא יעילה ולא רלוונטית, אלא היא מסוכנת. היות שיש לי דקה אני אגיד שהמסר שאנחנו רוצים לשלוח פה לראש הממשלה, לקואליציה, לממשלה, הוא שעם הדחתו של מובארק, וזה חלק מהמציאות שצריך להכיר בה, ישראל לא רק איבדה בעל ברית קרוב, אלא היא נוכחה לדעת עד כמה השלום שהיא סומכת עליו, אם הוא שלום שלא מבוסס על הצדק ועל הזכויות של העם הפלסטיני, הוא גם כן שלום חלש, מפני שזה שלום שלא מסתמך ולא מכיר בזכויות של העם הפלסטיני. המצור על עזה צריך להסתיים בצורה טוטלית. זה היה אתמול שסגן ראש הממשלה הנורבגי אמר בצורה מפורשת: רוצים שלום? תסיימו את הכיבוש. משפט אחרון.

גם האיחוד האירופי, לא רק חברי הכנסת הערבים, אומרים לכם: רוצים שלום? תסיימו את המצור. רוצים שלום? תסיימו את הכיבוש. מעבר רפיח נפתח באופן חלקי, ורק במהלך לילה אחד עברו בו כ-850 איש. הפתיחה של המעבר הזה תהפוך למציאות. גם בלי החלטה ישראלית היא תהפוך למציאות. אנחנו מציעים לממשלת ישראל להכיר במציאות החדשה, לפתוח בצורה טוטלית את המעברים ולסיים בצורה טוטלית את המצור על עזה. תודה לחברת הכנסת חנין זועבי. ישיב השר להגנת הסביבה, השר גלעד ארדן. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, ישראל התנתקה מרצועת-עזה בשנת 2005 ומאז אינה אחראית לנעשה ברצועה. מעולם, בשונה ממה שאמרה כאן חברת הכנסת זועבי, מעולם לא הוטל מצור על רצועת-עזה. המעברים היבשתיים נותרו פתוחים גם לאחר שהותקפו ופוצצו בפיגועי טרור חוזרים ונשנים, דבר שלא מדינות רבות היו עושות. מדינות רבות היו אומרות: אנחנו נסגור הכול ויהי מה. אם משם יוצאים אלינו עם תופת, פיגועים ורצח חפים מפשע, אז בטח ובטח שאין מה לדבר על קיום יחסי מסחר. לצערנו, האיומים על המעברים קיימים גם כיום. ישראל ממשיכה לעמוד בחובותיה ההומניטריות כלפי תושבי רצועת-עזה, אף שהרצועה נשלטת על-ידי ארגון טרור שאינו חדל מניסיונות לפגוע ביישובי ישראל ומחזיק גם חייל חטוף,

גלעד שליט, בניגוד לכל הכללים והאמנות הבין-לאומיות. רק השבוע, אדוני היושב-ראש, נורו שני טילי "גראד" לעבר באר-שבע. אני מניח שאם חס וחלילה הטילים הללו היו פוגעים, יש להם הרי יכולת להרוג מאות נשים, זקנים, ילדים, תינוקות חפים מפשע, אני מניח שאפילו לחברת הכנסת זועבי לא היתה החוצפה לבוא ולומר כעת את מה שהיא אמרה, אבל אולי בעצם אני טועה. בחודש שעבר רקטה שנורתה מהרצועה רק בנס לא פגעה בעיצומה של חתונה שהתקיימה בנתיבות. את גלעד שליט הזכרתי. הוא נמצא בשבי ה"חמאס" למעלה מ-1,700 יום, מבלי שאף גורם בין-לאומי הורשה לבקרו. חברי חברי הכנסת, ההגבלות על רצועת-עזה אינן מהוות ענישה קולקטיבית. עובדה זו אושרה הן על-ידי בג"ץ בשנת 2007 והן על-ידי ועדת-טירקל. יתירה מזאת, במסקנות הוועדה נכתב במפורש כי, ואני מצטט, "ישראל עומדת בחובות ההומניטריות המוטלות על הצד מטיל הסגר, ובהן איסור על הרעבת האוכלוסייה, אי-מניעת אספקתם של אמצעים חיוניים לאוכלוסייה האזרחית, העברת אספקה רפואית ודרישת המידתיות". אני מזכיר שגם גורמים מכובדים בין-לאומיים ליוו את עבודתה של ועדת-טירקל. הטלתו ואכיפתו של הסגר הימי על רצועת-עזה ומדיניות המעברים של ישראל אינן, כפי שאמרתי, ענישה קולקטיבית של אוכלוסיית הרצועה. יודגש כי ההסגר הימי נאכף מסיבות ביטחוניות,

בעבר הים לא שימש כנתיב להעברת סחורות, אלא המעברים היבשתיים בלבד. לכן סגר ימי שנועד למנוע הברחת אמצעי טרור לא יכול להיקרא ענישה קולקטיבית שפוגעת בתנאי המחיה של האוכלוסייה ברצועת-עזה. אני חולק לחלוטין על מה שאמרה כאן חברת הכנסת זועבי. אנחנו בהחלט מוטרדים מאוד מרמת החיים, מתנאי המחיה של אזרחי ותושבי רצועת-עזה, אבל צריך לדעת את האמת: ברצועת-עזה אין ולא היה משבר הומניטרי. מובן שזה עניין סובייקטיבי, כי אם חברת הכנסת זועבי תרצה להשוות את המצב ברצועה למצב בצפון תל-אביב, יכול להיות שהיא, לשיטתה, לטעמי השקרית, יכולה להגדיר את מה שקורה שם כמשבר הומניטרי. אבל האמת היא שלאורך כל התקופה קיים המתפ"ש,

מעקב צמוד אחר המצב ההומניטרי, בין היתר באמצעות מאות פגישות עם גורמים מטעם הארגונים הבין-לאומיים, נציגי הרשות הפלסטינית, גורמים פלסטיניים פרטיים, כל זאת במטרה לתת מענה לצרכים ההומניטריים של תושבי הרצועה. בשנה האחרונה אף הרחיבה ממשלת ישראל את המדיניות האזרחית ואת ההיתרים לכניסה לרצועת-עזה. הורחבה קיבולת מעבר כרם-שלום ל-250 משאיות מדי יום, ואני מדגיש, זו קיבולת שהפלסטינים כלל אינם מממשים. אף שהם יכולים לנצל כניסה של 250 משאיות, הממוצע היומי עומד על 165 משאיות.

אדוני היושב-ראש, את מי מעניינות העובדות כשאפשר לומר דבר שקרי ולחזור ולחזור ולחזור עליו, ויש גורמים בין-לאומיים בתקשורת שישמחו כמובן לצטט.

אושרו 121 פרויקטים במימון בין-לאומי ברצועה, ובמסגרתם אושרו בין היתר 20 בתי-ספר לביצוע על-ידי אונר"א. בינתיים אונר"א החלה לבנות רק 11 מהם. הייצוא החקלאי מהרצועה הורחב, זה באשר למשבר הומניטרי. אז מהרצועה היום יש אפילו, ברוך השם, ייצוא לאירופה של תות-שדה,

ועגבניות שרי. העובדה ש"חמאס" פרסם רשימה של מוצרים שהוא לא מאשר להזמין מישראל אלא רק לאחר אישור פרטני של "חמאס" לדוגמה: נייר טואלט,

ציוד משרדי ומוצרי פלסטיק, גם היא מחזקת את הקביעה כי אין שום מצור על רצועת-עזה. גם את הסולר, אדוני היושב-ראש וחברי חברי הכנסת, סולר לתחנות כוח, הפסיק ה"חמאס" להכניס מישראל והוא מעדיף להבריחו ממצרים, זה כמובן סולר באיכות נמוכה יותר, אבל מה אכפת ל"חמאס" מאיכות האוויר ומהזיהום שאותו נושמים תושבי הרצועה. בסוג המשטר שלהם הרי אפשר להשליט את המשטר באמצעות כוח הזרוע והנשק, ואת הטבח של ה"חמאס" באחיו מה"פתח" אנחנו כבר ראינו.

גם אז אמרה חברת הכנסת זועבי, יכול להיות שיש לה נאומים חשובים מאוד בערבית, כאן במדינת ישראל אנחנו לא שמענו אותם, ולאחר מכן שלא יתפלאו חברי הכנסת, ובתוכם חברת הכנסת זועבי, שהציבור בישראל לא מקשיב ולא מאמין למה שהם אומרים, כי כשהם מדברים כאן בעברית אל רוב אזרחי מדינת ישראל, הדברים הללו ודאי שאינם נאמרים. הטענה בפניית חברי הכנסת כי מעבר רפיח נפתח על רקע המהפכה במצרים איננה נכונה. מעבר רפיח פעיל למקרים הומניטריים מזה תקופה ארוכה, נסגר בעטיים של האירועים במצרים וחזר בימים האחרונים לפעילות מצומצמת. אולי מצפה חברת הכנסת זועבי שאנחנו נתעלם גם ממה שקורה במצרים ונפתח לחלוטין, ולאחר מכן גם נסביר מאיפה הגיעו אמל"חים חדשים שמאיימים על תושבי דרום הארץ, ולא רק דרום הארץ. יתירה מזו, ישראל דואגת למענה אזרחי, בהתעלם מפעילות מעבר רפיח ומפעילות מסחרית במנהרות, את זה אנחנו לא סופרים. מעבר לזה, 18,000 חולים פלסטינים ומלוויהם יצאו לטיפולים רפואיים בישראל דרך מעבר ארז, עלייה של 70% מול נתוני השנה שעברה. אני רוצה לסיים, אדוני היושב-ראש, כי היו כאן כמה קריאות ביניים דווקא מחברי כנסת אחראיים באופוזיציה, כמו חבר הכנסת אדרי, שדיברו על כך שהיום, דווקא היום, בעיתוי מאוד מוזר, הצעת האי-אמון מוגשת על-ידי חברי הכנסת חנא סוייד, ג'מאל זחאלקה, אחמד טיבי, חנין זועבי, באופן אישי, אני חייב לומר שאני מאוד מעריך כל אחד מחברי הכנסת, אני חושב שיש להם רמה אישית מאוד גבוהה והם באמת יודעים לטעון טיעונים בצורה מאוד כשרונית. מצד שני, אני פשוט מתקשה להאמין שאנשים כל כך אינטליגנטים יכולים לבוא בעיתוי הזה ולשאת דברים מנותקים כל כך ממה שקורה היום אצל אחיהם ואחיותיהם.

אומרת חברת הכנסת זועבי, אני כאן ואני מדברת על מה שקורה,

אני לא יודע שרצועת-עזה זה כאן. אם הגברת זועבי וחברי הכנסת החליטו לייצג את מה שקורה ברצועת-עזה, איך אתם יכולים להתעלם ממה שקורה למאות אלפי נשים, גברים, חפים מפשע בעולם הערבי, שנאבקים על זכויותיהם? ועל כך אוכל רק לצטט את המשורר, איש הרוח, סלמאן מצאלחה, שכתב אתמול מאמר מאוד יפה בעיתון "הארץ", שהכותרת שלו "פוליטיקאים כשכירי חרב". הוא אומר ש"כל העולם צופה במעלליו של עריץ לוב. מועמר קדאפי אינו בוחל בשום אמצעי דיכוי. הוא משגר מטוסים לזרוע מוות ללא הבחנה, ומשלח שכירי חרב אפריקאים לטבוח בבני עמו". הוא אומר ש"על הצביעות המערבית לנוכח מה שמתחולל בלוב" הוא לא רוצה להכביר מלים כי היא בולטת לכל עין. אבל "לא על הצביעות המערבית, כי אם על הצביעות הערבית מבית אדבר כאן, שנאמר: צבועי עירך קודמים. על הצביעות של חברי הכנסת ואנשי הציבור הערבים, שנסעו לפני כמה חודשים להתרפס לפני העריץ הלובי. הם שבו לארץ להתפאר ולפרסם בערבית את תמונותיהם וסיפוריהם על המפגש המרגש עם 'מלך מלכי המלכים'" דומני שזה ציטוט של חבר הכנסת טיבי, "ועוד כהנה וכהנה מליצות מבית היוצר של חבר הכנסת אחמד טיבי". "נציגים מכל המפלגות, העדות והארגונים הערביים היו במשלחת, מוחמד ברכה מחד"ש, חנין זועבי וג'מאל זחאלקה מבל"ד, טלב אלסאנע מרע"ם ועוד ערב-רב של אנשים רמי מעמד ונמוכי רוח. כולם חלפו על פניו, קדו לו קידה ולחצו את ידו.

בחן אותם מבעד למשקפי שמש, ואז הושיב אותם בקצה אוהלו והרביץ בהם תורה דמוגרפית." ומסיים סלמאן מצאלחה ואומר כך: "לפתע פתאום, משהתערער שלטונו של קדאפי, נזכר" הוא מדבר על עזמי בשארה, אבל הוא מקיש מכך גם לאחרים, "נזכר בשארה שיש עם לובי.

כהרגלו" ואפשר לומר את זה גם, לצערי, על חברי הכנסת שיזמו את האי-אמון, "מעולם לא אמר מלה על עוולות שלטון העריצות בסוריה, המדכא זה עשרות שנים אזרחים סורים שוחרי חופש. הנה ציטוט ממה שחושבים סורים על הצביעות של בשארה" זה ציטוט, "'מדוע אין העם הסורי זכאי לחופש ולזכויות שהוא נהנה מהם בפלסטין בזכות אויביו הציונים?' הטיח בו סובחי חדידי, אינטלקטואל סורי גולה בפריס". והוא מסכם ואומר כך: "כל אנשי הציבור הערבים שנסעו ללוב שימשו כשכירי חרב פוליטיים בשירות הרודן קדאפי. עכשיו מן הראוי שיכו על חטא בפומבי, ויבקשו סליחה קודם כול מן העם הלובי. מן הראוי גם שיבקשו סליחה מהאזרחים הערבים שהם מתיימרים לייצג. חשבון נפש בפומבי לא רק מחויב המציאות, אלא גם יהיה סימן לכך שהם למדו את הלקח ובכוונתם לשנות את דרכיהם". לצערי הרב, אדוני היושב-ראש, לאור הצעת האי-אמון הזו, לא רק שהלקח לא נלמד, לא רק שהדרכים לא משתנות, אלא שהם כמובן ממשיכים לנהוג, לצערי, בכפל לשון ובסטנדרטים כפולים. והתשובות שלהם צריכות להינתן קודם כול לאזרחי מדינת ישראל הערבים, שכמובן כשהם מקדישים את הצעות האי-אמון למצב בעזה, זה בסופו של דבר בא על חשבון הדאגה להם. ולכן, אני מבקש מהכנסת לדחות את הצעת האי-אמון.

תודה לשר גלעד ארדן. רבותי, אנחנו מתחילים בדיון הסיעתי. ראשונת הדוברים, יוליה שמאלוב-ברקוביץ מקדימה, אחריה חבר הכנסת משה מטלון. לכל אחד מהדוברים שלוש דקות. נא להשתדל לסיים בתוך שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, באתי היום לשאול את ממשלת ישראל כמה שאלות. שאלה ראשונה: מתי בפעם האחרונה שאלתם את עצמכם, שרים יקרים, מהי הסיבה שאתם יושבים בממשלה? שאלה שנייה: מי שלח אתכם לכיסאות הממשלה? שאלה שלישית: מתי בפעם האחרונה שאלתם את עצמכם האם עשיתם משהו והצדקתם את אמון ציבור הבוחרים שניתן לכם? יוליה, דברי לאט,

שאלה רביעית: מתי בלילה, כאשר אתם עם עצמכם ועם הראש על הכרית, שאלתם האם אתם מרגישים מרוצים מעשייתכם בממשלה?

שאלה חמישית: האם אתם באמת מבצעים את תפקידכם לשביעות רצונכם שלכם, השרים? שאלה שישית: איך אתם ישנים בלילה כאשר אתם יודעים כי מצב המדינה תלוי בכם, כאשר מצבם של אזרחי המדינה הולך ומידרדר, כאשר מעמד הביניים הולך ונעלם? איך אתם ישנים? שאלה שביעית: האם מצפונכם שקט כאשר אתם יודעים שיותר ויותר אנשים לא יכולים לסיים את החודש, את השבועיים, את השבוע? שאלה שמינית: האם אתם רגועים בידיעה כי חיילים קרביים, מלח הארץ, עוזבים את ישראל כדי להרוויח כסף בעגלות מכירה של מוצרי פדיקור, מניקור ו"בייביליס" לשערות? חיילים קרביים נוסעים ללונדון, לקנדה. הם עוזבים את ישראל כדי להרוויח כסף בעגלות אלה, כל זאת כדי לממן את לימודיהם או לחסוך סכום מספיק לשכירת קורת-גג בישראל, ועל רכישת דיור אני מזמן לא מדברת. שאלה תשיעית: האם לא מדירה שינה מעיניכם הידיעה כי יש אנשים מעטים שמרוויחים מיליוני שקלים בשנה ויש רבים שחיים מתחת לקו העוני? שאלה אחרונה, לעת עתה, שאלה עשירית: איך אתם מצליחים לחיות,

לרקוד,

לנפוש, כאשר אתם מנהלים מדינה בצורה דורסנית ומתנשאת, שהתוצאות שלה נראות לעיני כולם? מחירי המים הכפילו ושילשו את עצמם,

דיור בר-השגה אינו קיים, לחם וביצים התייקרו עד מאוד, דלק הפך לזהב שחור, תרתי משמע, חינוך חינם שעולה ביוקר, שכר מינימום מתחת למינימום, חולים בלי בתי-חולים, הפשע בעלייה מתמדת, ההשתמטות מצה"ל גוברת, מכבי אש ללא אמצעי כיבוי, גבולות פרוצים למסתננים ומהגרי עבודה. אם היה לי זמן, הייתי שואלת עוד הרבה שאלות,

והשאלה לסיום: האם אחרי כל מה שאמרתי, שנתכם

תודה לחברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ. יעלה חבר הכנסת משה מוץ מטלון, ואחריו, חבר הכנסת נסים זאב. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר, ראשית אני מבקש להודות לכל חברות וחברי הכנסת המצטעקים על כל פגיעה,

בפלסטינים ובזכויות האדם בשטחים. השנאה היוקדת בעיניהם כבה, משום מה, כאשר מדובר בפגיעה מסיבית, ברורה, גסה כל כך, בזכויותיהם ובחייהם של אזרחים לובים ובגילויי אלימות בוטים של השלטון האירני כלפי מפגינים או בירי על אזרחים חפים מפשע בעומאן. רק לפני כשנה קפצו החברים,

לביקור אצל מלך מלכי המלכים, מלך מלכי אפריקה,

נציג זכויות האדם בכבודו ובעצמו, מר מועמר קדאפי. תמיכה, הזדהות ומאבק במדיניות ממשלתם שלהם, ממשלת ישראל. חברי הכנסת,

הדאגה לזכויות האזרח והשמירה עליהן הן דבר מבורך וחשוב, אבל ערכן יורד פלאים כאשר הן מופנות באובססיביות רק כלפי צד אחד ונעלמות באותה אובססיביות כאשר מדובר בכל מדינה אחרת זולת מדינת ישראל. שוו בנפשכם, חברי אבירי זכויות האדם, האם הפגנה בבילעין, שבוע אחר שבוע, שש שנים ברציפות, היתה מתקיימת אפילו באופן חד-פעמי בכל אחת ממדינות האזור שהזכרתי,

התשובה ברורה לי, ואני משער שגם לכם. אבל הם לא דמוקרטים, הייתי מציע לכם לחבק ולשאת על כפיים את כבוד השופט גולדסטון, לא רק כאשר מדובר בישראל אלא גם כאשר מדובר במדינות ערב השונות. תזמינו אותו, שיחקור. על מה שיבוא? אדוני היושב-ראש, חברות וחברי, חברי כנסת נכבדים, אם במוסר כפול עסקינן, הרי שאין לי אלא לתהות מדוע דווקא סיעת קדימה מתעקשת שבוע אחר שבוע להגיש הצעת אי-אמון בממשלה הנוכחית ובעומד בראשה. אבנים שחקו מים.

הצעת אי-אמון היא כמובן כלי דמוקרטי חשוב ולגיטימי, זה דו-צדדי, את יודעת. מצד שני, זר שייקלע למליאת הכנסת לא יצליח, ובצדק, להבין נגד מי בדיוק הצעת אי-האמון. האם טענות קשות על משא-ומתן תקוע יכולות להיאמר בכזאת קלות על-ידי סיעה שבתקופת שלטונה הקצרה ניהלה שתי מלחמות בשתי חזיתות? הלוא בתקופת שלטונכם הקצרה עלה ה"חמאס" לשלטון, המשא-ומתן התקוע עם אבו מאזן לימד אתכם שוב ושוב כי אין לנו על מי לסמוך בעת הזאת אלא על עצמנו. מאין אתם שואבים את האומץ לבוא בטענות אל ממשלת נתניהו, ועוד בתקופה שבה העולם הערבי גועש, וחוסר היציבות רק הולך ומתגבר, ובשבוע שבו רקטות "גראד" נוחתות על באר-שבע? חברי חברי האופוזיציה, האם טענות על ממשלה מסואבת יכולות להיאמר על-ידי מפלגה שלקחה חלק פעיל ואקטיבי בהוספת כיסאות ותיקים? הרי בתקופת שלטונכם, משפט אחרון. עכשיו הוא התחיל להתחמם. הוא כבר דקה אחרי הזמן, אני לא יכול לאפשר יותר מדי. אז אתה תיתן לי עוד דקה, ברשותך? תן לו את הזמן שלי. קח את הזמן שלי. הנה, אני נותן לך עוד דקה. את טענותיכם כלפי הממשלה הנוכחית נסו להפנות אל עצמכם, אל יושבת-ראש המפלגה שלכם, ודרשו לקבל תשובות מנומקות. דרשו להבין מדוע לא הסכמתם לקחת חלק פעיל בממשלה הנוכחית, לשנות את שיטת הממשל, זו שכובלת כל ממשלה, כולל זו הקצרה שהחזקתם בה, ומונעת ממנה להתנהל ביעילות. דרשו להבין מדוע נלהבות ואמונה פנימית עמוקה כל כך בחשיבותו של תהליך מדיני תקעו אתכם דווקא באופוזיציה? מדוע לא הצטרפתם לממשלה על מנת להוות בה כוח מרכזי ולשנות דברים מבפנים? חברי וחברותי מספסלי האופוזיציה, הציבור כבר מזמן אינו מבין מדוע אתם מתעקשים לפסול ממשלה במומכם שלהם. הייתי מציע לכם לגלות יותר ענווה באי-אמון הבא שאתם מגישים.

תודה לחבר הכנסת משה מוץ מטלון. יעלה חבר הכנסת נסים זאב. אחריו יעלה חבר הכנסת אבישי ברוורמן. חבר הכנסת נסים זאב, לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כל שבוע אנחנו משתעשעים פה מחדש בהצעות אי-אמון. אז הפעם יש שלושה נושאים מאוד חשובים. אתחיל מהסוף להתחלה: המשך המצור הישראלי על עזה. אדוני היושב-ראש, מזמן מדינת ישראל נמצאת במצור. עזה לא נמצאת במצור. עזה, יש לה הכול. תלך לסופרמרקט, למשל, לחנויות, ותראה שהמלאי מלא. חוץ מכדורי גומי וכדורי אש ואולי טילים קצרי-טווח וארוכי-טווח, שאין בסופרים שם, הכול יש שם. כל מה שאתה רוצה יש בסופר. לכן, כל הסיפור הזה, שכל פעם מראים מחדש שיש כאילו מצור על עזה, המטרה פה לעשות דה-לגיטימציה, נגד מדינת ישראל, חבר הכנסת שי חרמש. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, קולך נשמע עד לכאן. ו"קול הרעם" מקהיר, שפעם היה בחדשות, אנחנו שומעים את קול הרעם והרעל הפלסטיני מהדוכן הזה של כנסת ישראל. דבר נוסף, והוא חשוב מאוד, בנושא החינוך, כי הזמן מאוד קצר: שמעתי את השר שמדבר בנושא של ערכים ושורשים והחיבורים שלנו לאותם שורשים. אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, אם מישהו חי באיזו אשליה, שהחיבור שלנו יהיה בסיורים בחברון, לא שאני מזלזל בזה. אבל יש הבדל עצום בין ידיעה לבין הכרה. לדעת זה טוב, זו היסטוריה. לדעת את השורשים. אבל להכיר את השורשים, להפנים אותם פנימה, זה לא בטיולים בחברון ובבית-לחם. זו רק ידיעה כללית, מפת הארץ. אם רוצים באמת להחדיר שורשים, זה בחינוך האמיתי שלנו. להחדיר את מסורת ישראל, את תורת ישראל, את ההלכה היהודית. לא צריך להתבייש, לומר את האמת בקול רם. זה מה שיחבר אותנו לשורשים ולא איזה טיול פה וטיול שם. רק רגע, חבר הכנסת נסים זאב. מזכירות, בפינה שם, סדרנים. מזכירות הסיעות, אני אוציא אתכן בחוץ. מזכירת מרצ, אני אוציא אתכן בחוץ. אתן מדברות בקול רם. מה זה צריך להיות? מנהלות סיעות. מנהלות, מזכירות, לא משנה מה. מפריעות. תמשיך, בבקשה. אני יודע שיש לי פה עוד חצי דקה, ואני מסיים. אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, שהלילה היתה, הייתי אומר, התקפה קשה מאוד של כוחות הביטחון על יישוב יהודי ליד חברון. זה פשוט לא ייאמן. אני קיבלתי, יהודי לא מתקיף יהודי. הורידו התנחלות בלתי חוקית.

תשתדל לסיים. אני כבר מסיים, אבל הוא רק סתם מפריע, אתה הוצאת אותי מהריכוז, אתה יודע שאני מתבלבל מהר. אז למה אתה עושה לי את זה? ירו בהם כדורי גומי,

אבל ראיתי את הכדורים האלה. הפציעות הן מאוד קשות. לא יכול להיות שצריכים לבוא ב-03:00, לפנות בוקר. מה זה, טרור? נגד מי מפעילים פה כוח כל כך חזק, של עשרות ומאות שוטרים ויס"מים כדי לפנות איזה ביתן מסכן? בשביל זה צריך כוח כזה גדול, ולעשות את זה לפנות בוקר? אני חושב שאנחנו פשוט איבדנו את הראש. אתה מתכוון אנחנו לא עוסקים, באמת, בביטחון. אנחנו עוסקים, מה? חבר הכנסת עפו אגבאריה, הוא כבר צריך לרדת. אל תיתן לו, לסיים, בבקשה. אני מסיים, אדוני היושב-ראש. אני חושב שצריך לקום פה קול זעקה של כל חברי הכנסת. אנחנו מדי פעם שומעים את זה, פעם ביישוב כזה ופעם ביישוב אחר. אפשר לעשות פינוי בצורה מסודרת ולא כגנבים באישון לילה,

ובוודאי לא להפעיל כוח וכדורי גומי וכדורים באש חיה כנגד מתנחלים, אפילו אם זה כדורים באוויר. תודה לחבר הכנסת נסים זאב. יעלה חבר הכנסת אבישי ברוורמן, ואחריו, חבר הכנסת יעקב ליצמן. צריך להגיד השר לשעבר.

לשעבר, זה אי-אפשר לקחת לו.

היושב-ראש, חברתי השרה, חברי הכנסת, אני מצטרף להצעת האי-אמון, כשאני בעצם רוצה להעלות, בקצרה, שתי נקודות. אני מאוד מודאג מקריסת מעמד הביניים בישראל. וכשאני מבקר, גם לאחרונה, ופוגש הרבה מאוד סטודנטים, חיילים שעומדים להשתחרר, אזרחים צעירים, גם ערבים ודרוזים, אני רואה את ההרגשה שלהם, שלא חלק להם בישראל ולא נחלה בבן ישי. אנחנו במצב שבעולם, ב-20 שנה האחרונות, הקפיטליזם, בצורה המופקרת שלו, דאג לקבוצה קטנה של האוכלוסייה, והעסק לא חלחל למטה. כאשר הייתי אתמול בבאר-שבע, באים אלי חברים ותיקים, 16 שנה השקעתי בבאר-שבע, ואומרים לי: אבישי, פרופסור ברוורמן, אנחנו ציפינו שכאן, במדינת ישראל, באנו לבנות חברת מופת. מה זו חברת מופת? כלכלה הוגנת בחברה צודקת. לצערי, למרות מאמצים, שהיו בעקבותיהם שיפורים מסוימים, הטעויות המחרידות שהממשלה ממשיכה לעשות, לגבי המיסוי העקיף על מים,

ביטוח לאומי, בנושא של הביטוח הסוציאלי, והורדת מסים לאוכלוסייה העשירה ביותר, מגיעות למצב שבו אזרחים מבאר-שבע, אילת, קריית-שמונה, וגם בשכונות בתל-אביב, צעירים שיוצאים למעגל העבודה, לא יכולים להרגיש שיש להם, לא כוח קנייה ולא עתיד. הטעות של בנימין נתניהו, והסברתי לו את זה גם בזמן ישיבתי בממשלה, ככלכלן, היא, היום יש קונסנזוס בכל עולם הכלכלנים, שאם מורידים לאלפיון העליון מסים ישירים, או למאיון העליון, הצמיחה שנוצרת היא ככה-ככה. תקבולי המסים לכל היותר מגיעים לשליש. ולכן, כדי לאזן את הגירעון, הלך ראש הממשלה, נתן לפקידו שר האוצר את ההוראה, נגד ההוראה של פקידי האוצר, להרים את המסים העקיפים, וזה פוגע בצורה משמעותית ברוב אזרחי מדינת ישראל. זו טעות חמורה. ופה אני מוסיף את המלה לגבי החינוך: השקעתי 16 שנים בחינוך, והממשלה הזאת התחילה לעשות כמה צעדים חיוביים, שר החינוך, בנושא ההשכלה הגבוהה והחינוך. אבל הצעדים האלה אינם משנים את המצב, כאשר אתה מסתכל גם על עלות המחיה, גם על הקצאת המשאבים. ולכן, חלק גדול מהצעירים, שהם יהיו החלק המרכזי במעמד הביניים, שואל את עצמו אם יש להם עתיד אמיתי, כלכלי, השכלתי, במדינת ישראל. מה שאנחנו זקוקים לו עכשיו זה רפורמות מרחיקות לכת, שינויים מרחיקי לכת. כי הדרך שאנחנו הולכים בה, בדרך השוליים, תמצא את עצמה בחברה, שהיא כבר האי-שוויונית במערב, עוד מעט תהיה האי-שוויונית ב-OECD, ואותו מעמד הביניים, מי זה מעמד הביניים? זה אותם אנשים עובדים. זה הקשישים שהפגינו אתמול.

זה אנשים שעבדו כל חייהם והיום, בגלל הטעות של המסים העקיפים והקצאה לא נכונה, הם לא יכולים לגמור את החודש. זה צעירים שרוצים ללמוד, ורואים שאין להם האפשרות לעשות את זה. בלי שידוד מערכות, הממשלה הזאת מובילה אותנו באותה דרך שגם במערב, גם בארצות-הברית, וברור שאצל שכנינו, אנחנו עוד לא הגענו למצב הנורא הזה, משפט אחרון. אני מסיים. המצב הזה פוגע במעמד הביניים. ולכן הממשלה הזאת לא יכולה להמשיך. אנחנו צריכים לבנות ממשלה עם אנשי מקצוע, עם אנשים שקולים ורציניים, שלא הולכים על ססמאות שעבר זמנן, אלא על כלכלה שהיא גם הוגנת וגם צודקת. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת אבישי ברוורמן. יעלה חבר הכנסת סגן השר יעקב ליצמן, הוא איננו, חברת הכנסת עינת וילף, איננה. חבר הכנסת מסעוד גנאים, ואחריו, חבר הכנסת יעקב כץ. לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד השרה, לפני כמה ימים, או ביום ראשון, ראש הממשלה אמר לשרים: תתחילו להציג את ההישגים לציבור. על איזה הישגים בדיוק מדבר ראש הממשלה?

אולי על התייקרות הדלק, אולי הלחם, אולי השביתה המתוכננת של העובדים הסוציאליים, שסובלים ונאנקים תחת שכר שהוא לא הולם, לא רק לעובד סוציאלי, אלא למישהו שעובד פחות מהם. אדוני היושב-ראש, איך אפשר להאמין לממשלה הזו, כאשר ראש הממשלה, עד עכשיו, מהסס או מסרב לשלוח שליח מטעמו למפגש הקוורטט בבריסל, שהזמין נציגים ערבים-פלסטינים וישראלים, כדי לשמוע את עמדתם בסוגיות הליבה של המשא-ומתן, כדי לגבש מתווה לחידוש השיחות? ראש ממשלה שמפחד מלשלוח אפילו נציג, לדבר. רוצים לשמוע את עמדתו בקשר לנושא הליבה, הוא עדיין מהסס. אדוני היושב-ראש, בעניין של המצור, אם כבוד השר מציג שיש שגשוג בעזה והכול מוברח דרך המנהרות והתעלות, אז בשביל מה מצור, מה יש במצור הזה? גם אני מקווה שהמצור הזה ייהפך לבדיחה כאשר המשטר החדש שיבוא במצרים לא ישתף פעולה עם ישראל. מה התועלת של מצור, שמבחינה מוסרית פוגע באנשים, מעניש אותם ענישה קולקטיבית וכוללת? מה הביא המצור?

כתב מישהו, אפילו לפי הגישה התועלתנית של ג'ון סטיוארט מיל, שמדבר על התועלתנות כפעולה מוסרית, הוא אומר שפעולה מוסרית לפי התועלתנות היא שמביאה למרב האושר לאנשים, איזה אושר הביא מצור? איזה אושר? בטח סבל וכאב לערבים בעזה, ואיזה אושר הביא גם לדרום ישראל, לשדרות? האם זה מנע את הטילים, את הרקטות וכו'? מה שמנע את הטילים האלה והרקטות זה ההבנה וההידברות עם ה"חמאס". אז אם באמת, כפי שכבוד השר אמר, שבעזה כבר גן-עדן ואנחנו לא יודעים את זה, אז מה טעם למצור הזה, שהוא בדיחה? אני חייב להתייחס לדוח ועדת שטרסברג-כהן בקשר לחיסול סאלח שחאדה ב-2002.

הרמטכ"ל לשעבר יעלון שמח על זה שלא המליצו להעמיד לדין אף אחד, אבל גם הוועדה הזו אמרה שזה בלתי מידתי, בלתי מוסרי. אז אי-אפשר להפריד, זה פשע. כאשר אתה הורג חפים מפשע, ילדים, נשים, אתה יכול לדבר שזה מוסרי? אתה יכול להצדיק, רק כי אתה סילקת את המטרה שרצית? אדוני היושב-ראש, אני חושב שהמצור הוא בלתי מוסרי והוא גם הפך לבדיחה. תודה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. יעלה חבר הכנסת כץ, ואחריו, סגן השר יעקב ליצמן. לרשותך שלוש דקות, חבר הכנסת כץ.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 לצערנו הרב, היום בבוקר נחצו קווים אדומים כאשר פעם ראשונה מזה עשרות שנים הרימו חיילי, שוטרי מג"ב, וירו בנשק ארוך על מתיישבים יהודים ביהודה ושומרון. אני לא יודע מה מותר לי ומה אסור לי, אבל אני רק שם פה את, אני יודע שלהרים אסור, אבל אני רק שם פה את הכדור שירו, שהוא דוגמה של הכדורים,

על הדוכן פה. יש לי כאלה הרבה, להביא לך? יש לי פה גם כן המחסנית, הכיסוי של המחסנית, שאומר, אתה יודע שעל-פי החוק אסור להציג מוצגים. אסור להציג מוצגים, אז אני לא שם. אני מציע לך, כדי שלא, אז אני מחזיר אותם לכיסי. אני רק אומר שבמוצג פה כתוב שהכדורים האלה שנורו מכלי-הנשק הם עלולים להרוג ולפצוע. אני חושב שפעם ראשונה, מאז "אלטלנה", שראש ממשלה בישראל, נתניהו, מורה לחיילי צה"ל לכוון כלי-נשק, והכול מצולם. מי שראה היום בערוץ-7, יכול לראות את הסרטונים, איך שוטרי מג"ב, מאות, מכוונים כלי-נשק ויורים בנשק ארוך, בכדורים. אני קורא להם "כדורי המרמרה" כיוון שאלה היו הכדורים הראשונים שצה"ל השתמש בהם כנגד אנשי

ו"כדורי המרמרה" האלה פצעו. יש לנו תמונות ועדויות על פצועים עם פציעות בגב, פציעות בטן, פציעות ברגליים, פציעות בידיים, כאשר אם זה היה פוגע בראש, זה היה יכול להביא להרג. אני קורא מפה, סך הכול מדובר על 350,000 מתיישבים, אני לא מדבר על ה-300,000 שגרים בירושלים, במזרחה של ירושלים. 350,000 המתיישבים ביש"ע, כבוד סגן השר ליצמן, יש להם בנים ובנות, דודים ודודות, סבים וסבתות, אחים ואחיות, 1.5 מיליון אנשים, כולם רואים את הקולות, כולם שומעים את הצעקות, כולם רואים את התמונות. ואני בטוח שבבוא היום, כשהם רואים ראש ממשלה כמו נתניהו, כשמאז "אלטלנה" לא ירו יהודים על יהודים בנשק ארוך, כשרואים ראש ממשלה כזה מורה לחייליו, לחיילי צה"ל, להרים נשק כלפי מתיישבים אידיאליסטים, אני חושב שהם יעשו אתו את החשבון הפוליטי בסופו של יום. לאנשי חוות-גלעד, אני רוצה לומר ל-30 המשפחות: עברתם את פואד, תעברו את נתניהו. תהיה שם עיר גדולה לה'. אני לא יודע איפה יהיה ראש הממשלה בעוד שנתיים-שלוש, אני לא יודע איפה יהיה ברק בעוד חמש שנים, אבל אתם, אנשי חוות-גלעד, תקימו עיר גדולה עם עשרות אלפי יהודים, עם "חיידרים", תלמודי-תורה, ישיבות, אולפנות, תעשייה, הרבה תורה, הרבה יהדות, הרבה בנייה, וככה ננצח. תודה לחבר הכנסת יעקב כץ. יעלה סגן השר, הרב יעקב ליצמן, אחריו, חברת הכנסת עינת וילף. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אנחנו, כמובן, בקואליציה נצביע נגד האי-אמון, אבל אני רוצה להעיר לממשלה: רבותי, אתם מביאים אותנו למצב קשה מאוד. לא מתייחסים מספיק לנושא הדיור, המצב הולך ומחמיר כל יום. אם הממשלה לא תשכיל להתעלות ולהביא פתרונות, מה גם ששנים לא מביאים פתרונות, רבותי, זה יהיה יותר גרוע ממצב הבריאות בארץ.

משתפר, ודיור רק, אני מסכים עם כבודו לחלוטין. תודה, אדוני היושב-ראש. הממשלה לא מביאה פתרונות. שר השיכון, שאני מעריך אותו, אריאל אטיאס, מנסה לדחוף לכל מיני דברים, ומשום מה לא מתקדם, לא יודע למה. החוקים תקועים. אני יודע דבר אחד: דירות אין. יש הקפאה, אין הקפאה, יש.

למחצה,

לא שמענו, לא יודע בדיוק מה שיש, דירות אין. אני חושב שהגיע הזמן שהממשלה תתחיל, לפחות בערי פיתוח הגיע הזמן לשחרר קרקעות. הגיע הזמן לבטל את העלות של פיתוח במקומות האלו, מקומות רחוקים שהאנשים ילכו אליהם. וזה יעודד את הבנייה וזה גם יביא הכנסות, מסים, מאיפה יש מסים היום? זה רק ממע"מ,

קנייה יש כל מיני מסים,

אני לא בטוח שיש, אבל יש היטל השבחה, יש הרבה דברים. אני חושב שהמצב היום ממש קשה, והממשלה לא שמה לב. אנחנו, הנציגים הדתיים, החרדים, הדתיים, כולם צריכים להתאחד ולצעוק צעקה גדולה ומרה לממשלה: רבותי, תצילו את המצב, תצילו אותנו,

הגיעו מים עד נפש.

תודה רבה לסגן השר הרב יעקב ליצמן. תעלה חברת הכנסת עינת וילף. אחריה, חבר הכנסת עפו אגבאריה. לרשותךְ שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, השרה, בתקופה זו של אי-ודאות יש מעט מאוד דברים שאנחנו יכולים להיות בטוחים לגביהם, ואין ספק שבכל מקרה, ללא קשר אם אנחנו הולכים לתקופה של הזדמנויות או לתקופה של סכנות, בניית עוצמתנו הצבאית, הכלכלית והחינוכית זו אחת המשימות שבכל מקרה נידרש לה, כך או אחרת. אחת מהצעות האי-אמון היום עוסקת בעצם בנושא החינוך. שר החינוך כבר עשה היטב את העבודה של להראות עד כמה דווקא סוף-סוף בשנה, שנתיים האחרונות מחזירים כספים גם לחינוך, גם להשכלה הגבוהה, לאט-לאט מאפשרים את העלאת שכר המורים, עדיין לא ברמות שהיינו רוצים לראות,

סוף-סוף שינוי מגמה. אבל הדבר החשוב ביותר שמתחיל לקרות זה שאנחנו רואים היפוך מגמה ביחס לתהליך ההפרטה שקרה במשך השנים מתחת לרדאר בכל מה שנוגע לחינוך ציבורי.

קצת כמו בריאות, הוא אחד מאותם תחומים נדירים שבהם אין שאלה של ציבורי פחות טוב ופרטי יותר טוב.

המדינות שיש להן מערכות חינוך הטובות ביותר בעולם הן מדינות עם מערכות חינוך ציבוריות. ולכן יש חשיבות אדירה למאבק על הצלת מערכת החינוך הציבורית בישראל. וזה אומר שבין שאר הדברים שצריך להעלות, העלאת השכר וקידום מעמד המורים והשבת הסמכויות, דבר שאכן נעשה וצריך עכשיו לרדת לשטח. צריך להגיע למצב שהתופעה הקלוקלת, שהיא יצירה כנראה ייחודית לישראל, של המוכר שאינו רשמי, תסתיים. מה בעצם אנחנו מאפשרים? המוכר שאינו רשמי מאפשר קיום של חינוך בדלני, סלקטיבי,

במימון המדינה. כלומר, כאילו חינוך פרטי, אבל המדינה מממנת אותו. ובפועל המדינה מממנת את קריסת מערכת החינוך הציבורית. לא רק זה, המדינה גם מממנת מערכות חינוך שהבוגרים שלהן לא בהכרח יכולים להשתלב, לא בשוק העבודה, לא בחברה האזרחית, לפעמים בעיות של שפה, לפעמים בעיות של יכולות, מתמטיקה,

המאבק בכל הדברים האלה שמרוקנים את מערכת החינוך המרכזית הציבורית מתוכן, הוא המאבק המרכזי, ודווקא בכיוון הזה יש אינדיקציות ראשוניות. אבל מה שחשוב להבין, שזה המאבק המרכזי. חשוב שכר המורים, חשוב מעמד המורים, חשוב נושא הכיתות. צריך להכיר בכך שסוף-סוף נכנס יותר כסף למערכת, גם להשכלה הגבוהה. אבל אני רוצה כאן לחזק את שר החינוך במאבק שלו בכל מערכות החינוך שלוקחות בעצם כסף מהמדינה, נמצאות במימון המדינה, אבל גורמות לקריסת המערכת הציבורית הממלכתית, אם על-ידי יצירת מערכת פרטית ואם על-ידי כך שאנחנו משלמים עבור בוגרים שלא יהיו שותפים בשוק העבודה ולא יהיו שותפים בחברה הציונית האזרחית המרכזית.

תודה לחברת הכנסת עינת וילף. יעלה חבר הכנסת עפו אגבאריה, ואחריו, חבר הכנסת ניצן הורוביץ. לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הרבה נושאים, באמת, היה אפשר לדבר עליהם באי-אמון, אבל אני רוצה לדבר על העניין של עזה. השר המשיב, כבוד השר גלעד ארדן, אמר שישראל עושה את החובות ההומניטריות שלה במצור על עזה. אני עוד לא שמעתי בעולם שיש איזה מצור והוא באמת הומניטרי. ואני אדבר על זה מנקודת ראות אחת. בדיוק אחרי המלחמה על עזה, שלושה-ארבעה ימים, אני נכנסתי לעזה ביחד עם קבוצה של "רופאים לזכויות אדם", שזו עמותה ישראלית, בתוכה רופאים ערבים ויהודים, ואנחנו ראינו את הזוועות שהיו שם אחרי המלחמה. וזה לא היה הומניטרי. אנשים בלי ידיים, בלי רגליים, ושרופים, וכל מה שהיה, זה לא היה הומניטרי. במשך שנתיים אני פניתי לשר הביטחון כמה פעמים שיאפשר לעמותה הזו להיכנס עוד פעם לעזה. לא נתנו אף פעם, היה סירוב. אפילו סגן השר אמר: זה נכון, אני חושב שעכשיו צריך לשקול את זה בחיוב ולהרשות לכם להיכנס. אז גם את זה לא נתנו. רק לפני שבוע הרשו לחמישה אנשים, מתוכם שלושה רופאים. הרופאים שנכנסו הם רופאים אורתופדים, שרצו לעזור בניתוחים שלא יכולים לעשות שם. אבל מה לעשות, אין המכשור הרפואי שהם זקוקים לו. בגלל המצור לא יכולים להכניס את המכשור הרפואי. וזה הומניטרי? זה באמת הומניטרי שאנשים נשארים עם קטיעות ועם קיצורי רגליים רק בגלל זה שלא מרשים להם להכניס מכשירים? אני מודה לחברי הרופאים הישראלים, שהביאו מרצועת-עזה כמה ילדים חולי סרטן ונתנו להם את הטיפול הנכון. אז למה אי-אפשר להרחיב את זה ולתת את האפשרות להכניס את המכשור הרפואי הדרוש לרופאים שם? אני עוד לא מדבר על זה שלא נותנים להם לצאת, לא לאירועים משפחתיים, אפילו גם לא להשתלמות רפואית, לרופאים האלה. לא רק התרופות. אני יודע שישראל התירה להכניס את הפטרוזיליה, אבל לא רק על הפטרוזיליה חיים האנשים. אז זה הדבר הבלתי-הומניטרי, שהם לא נותנים להכניס אפילו את המכשור הרפואי שאפשר להביא אותו, והם מביאים אותו מחוץ-לארץ, מארצות אירופה, ולא נותנים. חבר הכנסת אגבאריה, למה לא, חבר הכנסת לוין. זה לא ענישה קולקטיבית.

חבר הכנסת יריב לוין, אתה תיכף עולה, אתה תיכף עולה. אולי תסביר לנו? מה, מה להסביר לכם? חבר הכנסת יריב לוין, הרי זה על חשבון הזמן שלו. לא שמעתי מה הוא אומר. טוב שלא שמעת. לא, באמת לא שמעתי. למה יורים, חבר הכנסת יריב לוין.

וטוב ששאלת את השאלה הזאת, אנחנו יודעים, ואתם יודעים, איך אתם עושים את הפרובוקציות תמיד.

וזה שאתם מאשימים שהם יורים, חברי הכנסת, רבותי, אני לא אאפשר את זה.

כאשר הטרקטורים נכנסו לשטחים הסוריים, ועשיתם את הפרובוקציה שיורים על הטרקטורים שלנו. זו המדיניות, שהיא כבר שקופה לכל העולם, לא רק לפה.

אתם אומרים: גלעד שליט נשאר שם. אבל מול גלעד שליט יש לכם אלפי אסירים פלסטינים. אתם יכולים לשחרר אותם. אתם אשמים שגלעד שליט לא פה. תודה, חבר הכנסת. חבר הכנסת יריב לוין, זמנו תם.

אתם אשמים, ולא הם. אתה נותן לו עוד דקות שידבר. אז אני דיברתי על העניין ההומניטרי, נא לסיים. אני מאוד מעריכה אותך, לא, לא, אני לא אאפשר.

משפט אחד. הוא כבר שתי דקות אחרי הזמן.

אבל יש גם אסירים פלסטינים שצריך לשחרר אותם,

לחבר הכנסת עפו אגבאריה. יעלה חבר הכנסת ניצן הורוביץ, ואחריו, חבר הכנסת אורי אורבך. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברי הכנסת, נושא האי-אמון של הסיעה שלי וסיעת העבודה היום הוא המשבר במערכת החינוך ובחינוך הממלכתי בפרט, והמשבר הזה מתמקד בארבע נקודות עיקריות. ואני לא אתייחס לתוכנית הלימודים, אלא דווקא לדברים המבניים התשתיתיים שמקשים ומעיבים על מערכת החינוך. קודם כול, נושא ארוחת הצהריים בבית-הספר. הדבר הזה חשוב ביותר. יש הרבה יותר מדי ילדים במדינת ישראל, שהארוחה היחידה הסדירה המסודרת שהם יכולים לקבל היא בבית-הספר. זה בעקבות החוק שלנו, שלי.

אני ראיתי גם עכשיו את הצעת החוק בכחול, של הביטחון התזונתי, וזה צודק מאוד. צריך שהעניין הזה יהיה אוניברסלי בכל מערכת החינוך, גם בבתי-ספר במקומות יותר מבוססים וגם כמובן במקומות פחות מבוססים, כי כל עוד העניין הוא לא אוניברסלי, כך יש ילדים שמתקפחים, והעניין הזה של ארוחת הצהריים, אסור לוותר עליו. אני זוכר שאני גדלתי בבית-הספר שלי, העממי בראשון-לציון, בצהריים היתה ארוחת צהריים. ואז לא ביישו ילדים שאין להם וכו', כולנו ישבנו ואכלנו צהריים, וזה היה דבר מצוין. דבר שני, הסעות. הסעות במקומות רבים חסרות, והדבר הזה מקשה. הוא מחייב הורים להסיע. לא כל הורה יכול להסיע, לא לכולם יש מכונית, והעניין הזה של הסעות חייב להתקדם. כמובן, יום לימודים ארוך, וכיתות פחות צפופות. למה אני מדגיש את ארבעת הדברים, ארוחת צהריים,

יום לימודים ארוך וכיתות מרווחות? כי כשמסתכלים על מערכת החינוך הממלכתית ושואלים מדוע היא מידלדלת, הן לטובת חינוך סקטוריאלי והן לטובת חינוך פרטי, בגלל הדברים האלה. הדברים האלה הם דברים אלמנטריים, וההורים בצדק תובעים אותם. הורים שיש להם מרשים לעצמם לשלוח את הילדים לבית-ספר פרטי, והדברים האלה.

אדוני היושב-ראש, עיני אינה צרה בחינוך החרדי. אני רק רוצה שהדברים שמקבלים, למשל ארוחת צהריים, למשל הסעות, למשל יום לימודים יותר ארוך, יהיה בכלל מערכת החינוך. שזה יהיה דבר שוויוני, שכל הילדים יקבלו, לפי כל המגזרים. עכשיו אני רוצה בכל זאת להגיד מלה על תוכני הלימוד. ברגע שלומדים ביום לימוד קצר, בכיתות צפופות של כמעט 40 ילד בכיתה, היכולת להעביר חומר עיוני במצב כזה היא כמעט בלתי קיימת. הילדים לא מקשיבים, הכיתות צפופות, המורים מתקשים מאוד להעביר את החומר. לדברים האלה, התשתיתיים, יש השלכה ישירה על מערכת החינוך. אני באמת לא הייתי רוצה שנגיע למצב בארץ, ואנחנו מתקדמים לשם, של חינוך לעשירים וחינוך לפחות עשירים. מי שחושב שחינוך לעשירים יסתכם רק בתשתיות ואחר כך לא ישפיע גם על ההישגים ועל תוכני הלימוד, טועה טעות מרה מאוד. לא כדי לקנטר את הממשלה הגשנו את הצעת האי-אמון הזו בנושא מערכת החינוך, זה אולי הנושא החשוב ביותר. יש לזה פתרונות. למדינת ישראל יש המשאבים לעשות את זה, ואני בהחלט מכאן מפרגן לחברים שהציעו את הצעת החוק בעניין הביטחון התזונתי. אפשר בהחלט להתחיל משם, ארוחת הצהריים, ולהחזיר את העניין הזה, וזה יהיה באמת לתפארת מדינת ישראל.

תודה לחבר הכנסת ניצן הורוביץ. יעלה חבר הכנסת אורי אורבך, ואחריו, חבר הכנסת

שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אין קשר, אני חושב, בין שני העניינים שעלו על סדר-היום הציבורי בשבוע האחרון, אבל בכל זאת אני אולי אנסה למצוא איזה קשר רופף בין שני העניינים. העניין האחד הוא אי-הגבלת שכר הבכירים במשק הציבורי, והעניין השני זה אי-העלאת שכרם של העובדים הסוציאליים. אין קשר. הוקמה ועדה מקצועית בראשות השר יעקב נאמן לדון בנושא שכר הבכירים.

הפתעה-הפתעה, היא החליטה שלא צריך להטיל מגבלות. אתה היית מופתע מהעניין הזה? השר לשעבר יעקב אדרי, אני אגיד לך: אם היית ממונה, בהיותך שר, להיות בראש הוועדה, אם הייתי עורך-דין שלהם לא הייתי יושב-ראש הוועדה. אני בא לדבר בשבחך. יש לי הרגשה שחוות הדעת, לא רוצה להוסיף. יש לי הרגשה שחוות הדעת המקצועית של הוועדה המקצועית שאתה היית בראשותה היתה מגיעה למסקנות אחרות. גם אתה. וגם אני. לאט-לאט אבל. יש הביטוי, אומרים: לא לתת לחתול לשמור על השמנת. במקרה הזה הייתי ממציא ביטוי חדש: נתנו לשמנת לשמור על החתול. כשההוויה שלך והתודעה שלך והמיליה שלך והגילדה והחברה היא, כל החיים, וזה בסדר, ביושר ובענווה אפילו, היא בין שועים ונגידים, איזה מיץ אתה רוצה שיצא כשאתה חותך אשכוליות? מיץ תפוזים? אם אתה ממנה איש מקצוע כזה, שבא משם, להחליט החלטה כזאת, הוא מוצא את הנימוקים הכלכליים, עם אנשי מקצוע, עם גיבוי, שיסבירו וינמקו למה לא צריך להגביל: כי הם יברחו לחוץ-לארץ, כי אנחנו נפסיד שכבת ניהול שלא יכולה להסתפק ב-200,000 שקל לחודש.

במקום שבו השכר הנמוך ביותר הוא 4,000 שקלים, פי-50, 200,000. אני,

חושב שאדם שכל כך רוצה הרבה כסף בחודש יעלה את שכר המינימום אולי לחלק מהעובדים אצלו במפעל, ואז יוכל גם להכפיל ולהגדיל את השכר, אבל אני תמים ונאיבי.

באותה קשיחות שאומרת לא להגביל את השכר של העשירים ביותר מתנהגים מול העובדים הסוציאליים, האנשים שכל עבודתם, חוץ מלטפל בחלשים ובנדכאים, המהות של זה היא לצמצם את הפערים בחברה, לקחת את החלשים ביותר, את אלה שנזקקים לעזרה הסוציאלית, ולהעלות אותם בקצת, להציע להם עוד שירות, עוד מימון: תיקחו משם, עוד מישהו שיעזור לילד שלהם בבית-הספר, עוד איזו הטבה,

לצמצם מלמטה את הפערים מול העשירים. זו המהות של העובד הסוציאלי, להעלות קצת את החלש ביותר בחברה. ואליהם אנחנו מקשיחים את הלב ואומרים: זה בעייתי, אי-אפשר, זה יפרוץ את מסגרת השכר, זה יגרור אחרים. מי יודע לאיזה שבר, בוקה ומבולקה אנחנו נגיע אם אנחנו נשפר את תנאי שכרם של העובדים הסוציאליים.

אדוני היושב-ראש, אני רואה שאתה כבר רוטט מרוב ציפייה לסיום הדברים, זה אותו דבר. אותה הנדיבות כלפי עשירים היא אותה הקשיחות כלפי החלשים. ומי שמטפלים בחלשים הם חלשים בעצמם,

ששומרים על החתול, הם החתולים שרודפים אחרי העכברים. והכול אותו דבר, והכול אותה השקפת עולם. לכן, אף שאנחנו מביעים אמון בממשלה הזאת, בעניין הזה, אני חושב, צריך לעשות תשובה. תודה לחבר הכנסת אורי אורבך. יעלה חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, ואחריו, אחרון הדוברים, חבר הכנסת יריב לוין. לרשותך שלוש דקות, חבר הכנסת זחאלקה. מכובדי היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, ראשית אני רוצה להעיר על סיקור הדיון היום בערוץ הכנסת. אני יודע שאת הצעת האי-אמון: המשך המצור הישראלי על עזה, הגישו סיעות בל"ד, רע"ם-תע"ל וחד"ש, והמועמד להרכיב את הממשלה הינו חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. לא ככה בערוץ הכנסת. ערוץ הכנסת כותב: הצעת אי-אמון של הערבים וחד"ש. אין לנו שם? יש סיעה בשם בל"ד, יש סיעה בשם רע"ם-תע"ל. השימוש בשם הזה פוגע בנו, לא כי אנחנו ערבים, בוודאי, אלא שזה כמו לקרוא לחבר הכנסת אורון חבר כנסת יהודי, לא חבר הכנסת אורון.

אורון, יש לי שם, ג'מאל, לסיעה שלי יש שם, בל"ד. זו פגיעה בנו וגם בסיעת רע"ם-תע"ל וגם בסיעת חד"ש, אפילו שהוזכר שמה. אם הדבר הזה נעשה מתוך אטימות או מתוך קיצור, אני חושב שזה מעיד על כך שאין בערוץ הכנסת ייצוג הולם של הציבור הערבי, גם מבחינת עובדים, גם מבחינת תכנים וגם מבחינת המודעות לכך שיש להתייחס לסיעות ערביות כשאר הסיעות. זו הערה ראשונה. הערה שנייה, בקשר להצעות עצמן. אני חושב שהן ראויות, הן קשורות האחת לשנייה. אין דבר שיכול להסביר את הפערים שבגינם הגישה סיעת קדימה את הצעת האי-אמון כמו המצב הרעוע של החינוך, שסיעת מרצ הגישה בגינו אי-אמון, כי החורבן של שכבות הביניים, הפערים שהולכים וגדלים, ובמיוחד בעשור האחרון, מוסברים בכך. הם גדלו, התרחבו, דווקא בגלל ההרס המגמתי בעשור האחרון של מערכת החינוך ושל תקציב החינוך. הרבה אפשר לדבר

מה לעשות בחינוך, היכן לשפר, אבל דבר אחד הממשלה לא עושה, ומימיה של השרה לימור לבנת, בזמנה, שעלתה כאן שוב ושוב כדי לתרץ את הקיצוצים שהממשלה עשתה וניסתה להסביר לנו שאין קשר בין הקצבה לחינוך לבין תוצאות החינוך, זו האידיאולוגיה. וכך היו קיצוצים רבים בחינוך. אני חושב שהדרך להתחיל להילחם בפערים, זה לשנות את מצב החינוך. וכדי לשנות את מצב החינוך צריך להגדיל את תקציב החינוך לפחות ב-8 מיליארד שקלים. זה המינימום שממנו אפשר להתחיל לעבוד.

תודה לחבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. יעלה אחרון הדוברים, חבר הכנסת יריב לוין. אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, כמעט כמדי שבוע, פעם שתיים, פעם שלוש הצעות אי-אמון בממשלה, ואני מוכרח להודות שכמדי שבוע גם הפעם אני לא כל כך מבין מה רוצים ועל מה מבקשים להביע אי-אמון. אולי נתחיל באיזה אמירה כללית, האם יש באמת מישהו כאן באולם הזה שחושב, לא שומעים אותך.

אומרים לי שלא שומעים אותי,

אם תדבר לרמקול ישמעו אותך היטב. לרמקול אני מדבר, אבל אומרים שלא שומעים אותי.

מי שמדבר עם אחרים לא יכול לשמוע. מה, חבר הכנסת חסון לא שומע אותו? לא, הוא מקשיב כל הזמן. נדמה לי שכולם שומעים. רבותי, אני רוצה לדעת, האם יש מישהו באולם הזה שבאמת חושב שעכשיו זה הזמן הנכון להחליף ממשלה וללכת לבחירות?

אתה רוצה תשובה? זה הזמן, חברת הכנסת אברהם-בלילא? היה צריך לעשות את זה כבר קודם.

מילא אם הייתם באים ואומרים, במצב המיוחד שנוצר עכשיו סביבנו, אנחנו רוצים להצטרף לממשלה, אנחנו רוצים לקחת חלק בבניית חזית רחבה, אחראית. זה תפקידנו כאופוזיציה אחראית. אנחנו אולי רוצים לגבות מבחוץ את הממשלה בחודשים הקרובים. כפי שאגב אנחנו נהגנו בכנסת הקודמת, בדיוק כמו שאנחנו נהגנו, גם כאשר לא הסכמנו עם הרבה מהמהלכים שעשיתם, שאגב גם התבררו כשגויים. אבל ישנם מצבים, שמה לעשות, יש אחריות, האחריות מחייבת אחדות, היא מחייבת גיבוי, היא בטח מחייבת שלא לנסות לדרדר את המדינה לבחירות. אבל מזלנו, אולי על זה אתם סומכים, שיש כאן מספיק אנשים אחראיים באולם הזה כדי לדחות את ההצעות האלה וכדי להבטיח שהיציבות, לפחות כאן בתוכנו, במדינת ישראל, תישמר בימים האלה, ואלה ימים לא פשוטים. חברי הכנסת אגבאריה וזחאלקה, שמעתי אתכם, חזרתם מלוב, זה כבר טוב. תגידו, אתם לא מתביישים, אין לכם בושה? חבר הכנסת אגבאריה, אני שואל אותך, אין לך בושה? שמעתי אותך כאן, איזה צביעות, אתה מעז להשוות את מצבו של גלעד שליט למצב של איזה אסיר אחר? יש כאן מישהו שלא נותנים לבקר אותו? יש כאן מישהו שנחטף כך סתם? לך אין בושה. חבר הכנסת אגבאריה, לשבת. אתה שהלכת לבקר את מועמר קדאפי, תתבייש לך, קלון על הציבור ששלח אותך אתה המטת, הם מתביישים בך. בושה וחרפה. אליו הלכת, אל הרוצח הזה, להתרפס בפניו. לא שמענו ממך מילת גינוי, מילת ביקורת. לא דאגת לאסירים שנמקים בבתי-הכלא שלו. כל זה לא עניין אותך כשבאת להתרפס בפניו. נכון. נכון, חבר הכנסת אגבאריה. ואתה רופא במקצועך, בושה וחרפה. בושה. אבל אתה עומד כאן ומעז להטיף מוסר. מעז לדבר. בעזה יש מצור, מצור יש בעזה? טרור יש בעזה. תפסיקו לירות טילים על גני-ילדים, לא יהיה מצור. אתה צריך ללמוד, תפסיקו לירות טילים, חבר הכנסת אגבאריה. עכשיו אני רוצה לומר משהו גם לחבר הכנסת הורוביץ. אני נותן לך דקה נוספת, אבל לא מעבר לזה. יש לי דקה ודקה תספיק, אני מניח. חבר הכנסת הורוביץ, אתם מעלים כאן את נושא החינוך, תהיה כן וישר. היתה כאן ממשלה, אתה יודע מה, כדי להקל עליך, מאז סיימה ממשלת רבין את כהונתה ב-1996, ושבה תיק החינוך, לפחות בחלק מהזמן, הוחזק על-ידכם, נדמה לי אפילו בכל התקופה, היתה ממשלה שהשקיעה בחינוך כמו הממשלה הזאת? היה שר חינוך שהוביל מהלכים אמיצים כמו שנעשה בקדנציה הזאת? היה שינוי שמורגש ומחלחל בכל המערכת כפי שאנחנו מרגישים עכשיו? תגיד לי את האמת. מיליארדים שמושקעים. ובמקום לברך, במקום להעיר הערות ענייניות, ותמיד יש מה לשפר, נא לסיים. רבותי, עצם הנושאים שבחרתם מעידים על חולשת הטיעונים, על היעדר טענות של ממש ועל העובדה שהממשלה הזאת, למרות כל הקשיים, עושה את עבודתה, ראויה לאמון, ואני מבקש מהכנסת להמשיך ולהביע אמון בממשלה גם היום.

מי משרי הממשלה מסכם? הודיעו לי ששר החינוך, רק הוא אינו נוכח באולם. נוכח, למה לא נוכח? אה, אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מנצל את הזמן הלא-ארוך אבל הגמיש, בהתאם לנסיבות שהתפתחו כאן באולם, שניתן לי כדי לסכם את הדיון, כדי לחדד נושאים שהם במסגרת תפקידי, את מכלול העשייה המרשים של הממשלה בתחום החינוך. ולא בכדי לקח לאופוזיציה שנתיים תמימות להגיש הצעת אי-אמון בתחום החינוך. לא משום שבספסלי האופוזיציה לא מחשיבים את נושא החינוך כנושא חשוב. אני מחזיק מכל אחת מסיעות האופוזיציה ככזאת שרואה בחינוך את הנושא החשוב ביותר בדיוק כפי שאנחנו רואים. ולכן היו להם טעמים טובים, ידידי, חבר הכנסת בר-און, מדוע לא עשו כן.

שקלת, תקשיב לי. שאלת אותי. עד שסיעת העבודה הגיעה לספסלי האופוזיציה. שקלת שזה מייאוש, העניין שלא הצענו הצעות אי-אמון בחינוך? מייאוש? חבר הכנסת בר-און, אני המתנתי בסבלנות שנתיים תמימות עד שתקראו לי להסביר מה הדברים, כי בוועדת החינוך אני מופיע הרבה. תגיד לנו איפה ראש הממשלה. אמרתי, מה תוכלו לומר. הייתי מאוד סקרן.

העבודה יחד עם מרצ, מגישה את הצעת האי-אמון. כל הזמן שאלתי את עוזרי: מי מנמק? כי כל חברי לשולחן הממשלה, עד לפני שבועות מספר, מסיעת העבודה תתייחס לשערורייה היום עם המורה במבחן מיצ"ב.

היללו ושיבחו והעלו על נס את מכלול,

חבר הכנסת בר-און, איך אפשר לשאת דברים, אני באמצע משפט, מנסה להתרכז, מנסה לומר משפט בצורה מסודרת, תאר לך שאתה היית קורא לו קריאת ביניים אחת, מה היה קורה? אמות הספים היו מזדעזעות. בכל זאת, בנושא רציני. אני מדבר בנושא רציני על סיעה רצינית. ולכן, לא הופתעתי כאשר אף-על-פי שנאמר לי שסיעת העבודה ומרצ יחדיו הגישו את הצעת האי-אמון בנושא הזה, מי שנימק היה חבר הכנסת אילן גילאון מסיעת מרצ, שדווקא עשה את זה בצורה שיש בה אינטגריטי. לא עם כל דבר הסכמתי, אני נימקתי בדברי התשובה מה נכון, מה לא נכון, אבל בסופו של דבר מה שחשוב זה מה שהממשלה עושה. מה שהממשלה עושה בתחום ההשקעה בחינוך הוא דבר שהרבה מאוד שנים לא קרה. אני לא נכנס אפילו לנושא הרפורמות, אני אחדד את זה תיכף, אבל מתוך 250,000 שעות לימוד שקוצצו במערכת, אנחנו, במהלך שנתיים בלבד, החזרנו 100,000 שעות לימוד לילדי ישראל במתמטיקה, במדעים, בשפת-אם, בעיקרו של דבר במקצועות הליבה.

התחלנו לראות תוצאות במבחנים שהגענו אליהם, גם בנושא הזכאות לבגרות, גם בנושא מבחני המיצ"ב. תהיה לנו עוד נקודת מבחן בעוד זמן קצר, כאשר יתפרסמו גם תוצאות הזכאות לבגרות של תש"ע. אני מוכן להעריך שהמגמה שהתחילה בתשס"ט, אחרי שנים של ירידה, תמשיך גם לתש"ע. ואני מוכן להעריך שגם במבחנים הבין-לאומיים שניגש אליהם בחודשים מאי ויוני השנה אנחנו נראה את אותה מגמה חיובית. אנחנו מבצעים היום בעצם שלושה מהלכים במקביל, בלי עזרה של מורים בחדר או עם? תקשיב, חבר הכנסת פלסנר, אתה בכלל לא מתעניין בחינוך. אני מקבל שאילתות פה מכל חלקי הבית, כולל מחברים בסיעת קדימה.

מקבל מכתבים. ממך יש נושא נקודתי שאתה תמיד שואל לגביו. שאלתי לגבי המיצ"ב. היום פורסם. היום פורסם שלאחר הידברות שקיימתי עם רשת "מעיין החינוך התורני" אבל מה עם המורות בבחינות? הגעתי לסיכום, אדוני, שהרשת תיכנס למבחני המיצ"ב עכשיו, בשנת הלימודים הנוכחית. בחודש מאי.

בחודש מאי, בחודש מאי. שאלתי אם זה עם עזרת מורים.

רבותי, נא לשבת. ברגע שהשר מסיים את דבריו אנחנו נעבור להצבעה. חבר הכנסת בר-און, ישתתפו. אנחנו נתחשב, על-פי הסיכום, בכל אותן רגישויות תרבותיות באיור או בנוסח של שאלה, כמובן, תוך שמירת הדיסציפלינה, אבל תהיה מדידה. ולמי זה יעזור בראש ובראשונה? יעזור לרשת עצמה, למדוד את עצמה, לבתי-הספר השונים למדוד את עצמם, לשפר את ההישגים, כמו אצל כלל ילדי ישראל. ואנחנו מחר, מחר בנצרת-עילית, יחד עם ראש הממשלה נשיק את תוכנית התאמת מערכת החינוך למאה ה-21, את תוכנית התקשוב הלאומית. ואנחנו משקיעים בה, ידידי שר האוצר, יש לך חלק בזה אז לכן אני מציין, 420 מיליון שקלים בתקציב הדו-שנתי. והחלטנו לפתוח בדרום ובצפון, בפריפריה, בשנה הזאת ובשנה הבאה, ידידי חבר הכנסת בר-און. כל בתי-הספר היסודיים בדרום ובצפון ייכנסו לתוכנית. נא לצלצל. כל המורים בבתי-הספר היסודיים יקבלו הכשרה איך להעביר שיעור מתוקשב. אתה יודע איזה ערך יש לדבר הזה? לא הנגיעות, כיתה חכמה פה ושם, כיתה בבית-ספר פלוני, עוד כיתה בבית-ספר אלמוני, מהלך רחב, ארצי, שיטתי, יסודי. והיום אני רוצה לומר עוד דבר, שלא אמרנו עד היום, שבשנה הבאה אנחנו גם נכניס את מחוז ירושלים של משרד החינוך לאותה תוכנית, והתוכנית הזאת היא פתח להקניית אותן מיומנויות שגם הארגונים הבין-לאומיים, גם הבחינות הבין-לאומיות בעוד כמה שנים יכללו את המיומנויות האלה. למדינת ישראל כמדינה יש יכולת להוביל בתחום הזה. אנחנו מספר אחת בעולם בכניסה של מחשבים לבתים. אנחנו מובילים בהיי-טק, ביזמות, יש לנו יכולות. יש לכם כבר רוב, ואנחנו, חברת הכנסת אברהם, כשיגידו לי.

אתה אחד השרים הכי טובים שהיו בממשלה הזאת. תאמין לי, אחד הכי טובים. אם לא הייתם קוראים לו קריאות ביניים הייתי שואל אותו מתי הוא מסיים.

הוא יענה לכם. חבר הכנסת בר-און, דרך ארץ,

דרך ארץ בהתבטאות. דרך ארץ. אדוני היושב-ראש, אנחנו, במסגרת תוכנית התקשוב הלאומית, ניקח גם 40 בתי-ספר, 20 השנה ו-20 בשנה הבאה, שהם יהיו בסטנדרט הגבוה ביותר, גם עם מחשבים אישיים לתלמידים עצמם. טוב,

אני מבקש מאדוני להתחיל לסכם את סיכומיו.

אנחנו לא נוכל לחכות פה עד אין קץ להיערכותה של הקואליציה. הרי היתה הצעת אי-אמון של האופוזיציה שעסקה בתחום שאני מופקד עליו.

אני חושב שזאת הזדמנות טובה לספר לציבור מהם אותם הדברים שאנחנו עושים בנושא הזה. שמעתי את אדוני מפורט ביותר בהרצאתו כאשר הוא הדף את הצעות האי-אמון. אדוני צודק, כרגיל, אבל היה הבדל אחד, כאשר אני השיבותי על הצעות האי-אמון, האולם היה ריק.

היה מספר זעום של חברי כנסת שם, נעדרה ממנו סיעת האופוזיציה הגדולה, ואני חשתי שיכול להיות חסר מידע לחברי האופוזיציה. ולכן אני רוצה לספר לכם עוד דבר: אנחנו מנהלים משא-ומתן מתקדם עם ארגון המורים העל-יסודיים. עם הפלסטינים יש משא-ומתן? תן לי לדבר. אני מנהל משא-ומתן מדיני? אני מנהל משא-ומתן עם רן ארז. אני לא מנהל משא-ומתן מדיני. ואנחנו הגענו להסכם, ב-29 בדצמבר, על רפורמה בחטיבה העליונה, שאנחנו ניישם אותה במהלך ארבע שנים. נשנה את שבוע העבודה של המורים, נחיל ממדים של תגמול דיפרנציאלי, גם ברמה בית-ספרית וגם ברמת המורה, נעלה בממוצע ב-50% אני רוצה שתקשיבו היטב: לא ב-5%, לא ב-10%, ב-50% את שכר המורים, ואנחנו במטרה לסיים את ההסכם הזה בחודש הקרוב, חבר הכנסת בר-און, לפני חג הפסח, כי המטרה שלנו היא להתחיל ביישום הרפורמה בשנת הלימודים הבאה. כמו שהעליתם מול היסודי 50%? עשינו ביסודי, ואתה היית שותף ברפורמת "אופק חדש", שבהחלט היתה צעד חשוב. הרי אני החלטתי להמשיך בזה. אתה יודע שבדרך כלל, בדרך כלל אני לא רוצה לדבר על קודמתי בתפקיד, כי יש לי כלל שאני תמיד מדבר רק באופן של קומפלימנטים, אז במקרה שאני לא בטוח, החברים שלך,

אני דיברתי על קודמתי, השרה הקודמת. תמיד את החברים שלך? אני לא נקטתי את הדרך שמה שנעשה לפני במשרד צריך למחוק אותו מהיסוד, צריך לשכתב ולמתג מייד.

היתה רפורמה, שהגעתם אליה עם בתי-הספר היסודיים. יכולתי לשאול למה הגעתם עם ארגון אחד ולא הגעתם עם הארגון השני. תעשה סמינר. אתה יודע איזה קשיים זה יצר. זה יצר קשיים לא מבוטלים, אבל הלכתם למהלך נכון: שינוי שבוע העבודה של המורה, העלאת שכר המורים. המשכנו בו.

מרבית הרפורמה הזאת בוצעה תחת הממשלה הנוכחית, בקדנציה הנוכחית. ואני שמרתי על הרפורמה הזאת. ואני אומר, אם אתם מסתכלים על מכלול המהלכים שנעשים, בבתי-הספר היסודיים, בגני-הילדים, בחטיבה העליונה, בעזרת השם, אם נשלים את ההסכם הקיבוצי בהשכלה הגבוהה, כפי שסיכמתי עם ידידי שר האוצר בקיץ האחרון, ואנחנו הולכים במהלך החודש הקרוב להודיע על זהות המפעילים של ארבעת מרכזי המצוינות הראשונים באוניברסיטאות, מתוך 30 מרכזי מצוינות שיוקמו בחמש השנים הקרובות. אז אני שואל אתכם, על בסיס מה שאתם יודעים, עזבו את הסוגיה הזאת. אני מדבר על החינוך עכשיו. אני מדבר על החינוך, אני מתעקש לדבר על החינוך. מתי היתה תקופה כזאת של עשייה מגוונת וטובה במערכת החינוך? אז סיעת קדימה, היא כבר מנוסה, היא כבר שנתיים באופוזיציה, בעזרת השם היא תהיה עוד שנים רבות אלא אם כן תתעשת בשלב מסוים, דבר שאני תמכתי בו מההתחלה,

ותיכנס לממשלת אחדות לאומית. סיעת העבודה, שהיא סיעה שיש לה פחות ניסיון באופוזיציה, גם פחות חיבה לאופוזיציה, באופן כללי זאת סיעה שחוברת לכל קואליציה בלי להתחשב בתוצאות הבחירות, אדוני השר,

אדוני היושב-ראש. גם השר אטיאס, אבל אני, אדוני היושב-ראש, בקדנציה הזאת לא מתפלמס בנושאים פוליטיים, עד שבמקרה הגעתי. אין כל ספק. אדוני דיבר 40 דקות בצורה בהחלט מרשימה. אנחנו לא יכולים לעשות פיליבסטר לא מצד זה ולא מצד אחר מעבר למידה הדרושה.

בכל זאת, אם השעה, אני אומר את זה גם לאוזני יושב-ראש הקואליציה. אני אסיים, אם כן, בהתייחסות לסיעה החדשה באופוזיציה.

ואני מאחל לידידי הטובים, לא מכבר בשולחן הממשלה, שיאריכו ימים באופוזיציה וישרתו את העם באופוזיציה כפי שאנחנו עשינו,

לא רק שזאת לא בושה, זה חלק מהדמוקרטיה. אני אמרתי את זה לחברי סיעתי ביום שני שעבר, כשדנו בנושא אחר. אמרתי להם: זה ייראה לכם דמיוני, גם אנחנו ביום מן הימים עלולים לחזור, זה לא יהיה לטובת המדינה,

חבר הכנסת פלסנר, אתה, אם תרצה להיות בקואליציה בשנים הקרובות זה יהיה רק בממשלת אחדות לאומית עם הליכוד. לא תהיה אפשרות אחרת. לכן אני כבר מודיע לך: תחשוב טוב-טוב מה אתה מעדיף. אבל לחברים בסיעת העבודה אני אומר, בעתיד לבוא תחשבו לפני הגשת אי-אמון ותציעו הצעות אי-אמון בנושאים שאתם גם מאמינים בהם. תודה רבה לשר החינוך, אשר סיכם את הדיון בשם הממשלה. נא לשבת, רבותי. בטרם ניגש להצבעות, אמש הלכה לעולמה דמות מאוד ססגונית וגם בעלת מהות, נתיבה בן-יהודה, שהיתה בחייה סמל לתקומתה של מדינת ישראל ולמדינה שבדרך. "השדה הבלונדינית" כינו אותה בפלמ"ח, והיא בחייה הפכה למיתוס. היא היתה ממשיכת מחיה השפה העברית, ולמרות שם משפחתה ושם משפחת אביה, בן-יהודה, לא היתה קרבה בינה לבין אליעזר בן-יהודה. אבל גם היא היתה בין אלה אשר החיו את השפה העברית המדוברת. בוודאי תיזכר אשה זו בתולדות עם ישראל בהתחדשותו בארצו כנדבך מרכזי. היא הביעה את עמדתה בכל נושא ללא כחל ושרק, בין שהדבר מצא חן בעיני האנשים, בין שהדבר לא מצא חן בעיני השומעים. תהא נשמתה צרורה בצרור החיים. רבותי, לפנינו שלוש הצעות אי-אמון. הראשונה שבהן היתה הצעת אי-אמון אשר הוגשה על-ידי סיעת קדימה ואשר נומקה על-ידי חברת הכנסת מרינה סולודקין בכותרת: נתניהו מגדיל את הפערים בישראל ופוגע במעמד הביניים ובשכבות החלשות. מי בעד? מי נגד?

הצעת אי-אמון זו. נא להצביע. הצעת סיעת קדימה להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 34 בעד, 53 נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת האי-אמון של סיעת קדימה, שנומקה על-ידי חברת הכנסת מרינה סולודקין, לא נתקבלה. אנחנו עוברים להצעת האי-אמון של סיעות העבודה ומרצ, אשר נומקה על-ידי חבר הכנסת ויושב-ראש סיעת מרצ אילן גילאון. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. הצעת סיעות מרצ העבודה להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 33 בעד, 53 נגד, אין נמנעים. אני קובע שגם הצעת האי-אמון של סיעות העבודה ומרצ שנומקה על-ידי אילן גילאון, לא נתקבלה.

חברי, להצעת אי-אמון אשר הוגשה על-ידי סיעות בל"ד, רע"ם-תע"ל וחד"ש. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, צדקת בהערתך: אין דבר כזה הנקרא "סיעות ערביות", וערוץ הכנסת המצלם, הפרוטוקול המצולם של הכנסת צריך להתייחס לכל סיעה בשמה. אין זה בושה,

להיות יהודי או להיות ערבי, ולא התכוונת לכך. נצביע על הצעת האי-אמון של סיעות אלה בכותרת: המשך המצור הישראלי על עזה. נא להצביע, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. הצעת סיעות בל"ד רע"ם-תע"ל חד"ש להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. שמונה בעד, 57 נגד, נמנע אחד. אני קובע שהצעת האי-אמון לא נתקבלה. רבותי חברי הכנסת, תמו נושאי האי-אמון. אנחנו עוברים להצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) (תיקון מס' 3). אני מזמין את יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, אשר לא האמינו שהוא יעביר בוועדה שלו, שלא במסגרת חוק ההסדרים, חוק כה עב-כרס, להציג את ההצעה לקריאה שנייה ושלישית בפני המליאה. לאחר מכן נעבור להסתייגויות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת את הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) (תיקון מס' 3), התשע"א 2011, הצעת חוק שבוודאי רובכם מכירים בשמה "המסלקה הפנסיונית". הצעת חוק זו קובעת חובת רישוי להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית שמיועדת להעברת מידע או העברת כספים בין כלל הגופים המוסדיים לכלל היועצים הפנסיוניים והסוכנים הפנסיוניים, מנהלי ההסדרים וביניהם, ומכפיפה מערכת לפיקוחו של הממונה על שוק ההון. הצעת החוק מחילה על החברה שמפעילה את המערכת,

הוראות שונות מחוק הפיקוח על הביטוח, וקובעת הוראות לגבי אופן פעולתה של מערכת זו והסדרים להבטחת שמירת סודיות ואבטחת מידע העובר למערכת. הצעת החוק קובעת סמכות להטלת עיצומים כספיים על הפרות מסוימות, וכן קובעת גם עבירות פליליות בקשר לפעילותה של מערכת הסליקה הפנסיונית, ובנוסף מאפשרת להגיש תובענה ייצוגית כנגד חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית בקשר עם העברת מידע או כספים במערכת. מטרת קיומה של מערכת סליקה פנסיונית מרכזית היא ייעול הייעוץ הפנסיוני והתגברות על חסמים לעניין המידע על החיסכון הפנסיוני, שעומדים היום בדרכו של מי שפונה לקבלת ייעוץ פנסיוני. מטרת הצעת החוק המונחת בפניכם היא לגרום לכך שלציבור תהיה יכולת לכלכל טוב יותר את צעדיו להבטחת עתידו הפנסיוני.

אליך, יובל, הצעת החוק פוצלה מחוק ההסדרים וממה שמוגדר חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012, על מנת שניתן יהיה לדון בה בצורה יסודית יותר, בצורה טובה יותר, שיגיע חוק, שהוא חשוב, מאוד חשוב לייעוץ הפנסיוני העתידי, לא חוק חפוז, מלא חורים, מלא באי-יכולת לממש את מה שהחוק רוצה. אני מקווה שהיום אתה לא מצטער על המלחמה שעשיתם שהחוק לא יגיע לוועדת העבודה והרווחה. צריך לברך גם את סגן שר האוצר שתרם רבות. סגן שר האוצר, בפעילות שלו, מה הוא עשה בשביל שהחוק הזה יהיה. הוא הסביר לי כמה חשובה למערכת הפנסיונית, שר האוצר רואה שיש חיים אחרי חוק ההסדרים. מאיר, אדוני ראש הממשלה, החוק הזה שכל כך נלחמנו עליו שיבוא לוועדת העבודה והרווחה ושיצא חוק טוב,

שטרית מסביר לי,

מאיר שטרית היה שר במשרד האוצר כשקרנות הפנסיה הועברו למדינת ישראל. הוא היה שותף לעניין והיה שותף לעניין שאפשר לעבור מקופה לקופה. עכשיו בא הנושא של המסלקה הפנסיונית,

בסוף השבוע הוא ייצג אותנו יחד עם מזכירת הכנסת בכינוס מיוחד של ה-OECD, לתפארת כנסת ישראל, אדוני. לתפארת כנסת ישראל. ואכן, החוק הזה פוצל מחוק ההסדרים ובא לוועדת העבודה והרווחה. הוועדה קיימה סדרת דיונים בהשתתפות גורמים רבים. כל המשתתפים תמימי דעים כי הצעת החוק המונחת לפניכם עתה שופרה במהלכם באופן משמעותי,

הן הגורמים המקצועיים והן גורמי האוצר. וזאת גם בשל תרומתו הרבה של חבר הכנסת חיים אורון, שנכח בכל הדיונים ודן לעומקו של עניין. על כך, באופן אישי, אף שזה עוד לפני שלב התודות, אני רוצה להודות לך, על תרומתך לחקיקת החוק הזה, ומי כמוני יודע כמה היא היתה חשובה. הוועדה עמדה על כך שגם הלקוחות עצמם, קרי העמיתים או המבוטחים, יוכלו לקבל מידע באמצעות מערכת הסליקה הפנסיונית, ולא רק היועצים או הסוכנים הפנסיוניים ו/או מי מטעמם.

מאחר שנטען כי בתחילת פעולת המערכת יהיה קשה מאוד לעמוד במטלה זו, נקבע כי מסירת המידע ללקוח תתחיל רק מיום שבו החלה המערכת לסליקה פנסיונית כלשהי בהעברת מידע. כמו כן, כדי להבטיח שליטה של הלקוח במידע לגביו, הוועדה הוסיפה הוראות המבטיחות כי פעולות המסלקה ייעשו רק לבקשת לקוחות או לפי ייפויי כוח שנתנו. וכן נקבע שהלקוח יוכל לפנות ולקבל ממערכת הסליקה הפנסיונית נתונים על המידע שהועבר לגביו. הוועדה דרשה צמצום מרבי של אגירת מידע במערכת, זאת נוסף על חובת המערכת לנקוט אמצעים של אבטחת מידע ושל הגבלת גישה למידע והשימוש בו. הוועדה הביאה לכך שהמידע שהועבר במערכת יישמר רק לתקופה שלא תעלה על 30 ימים מהמועד שבו המידע הועבר ליעדו, ולאחר מכן תוכנו העודף יימחק ויישמרו רק נתונים על אודות המידע שהועבר.

בשל חשיבותו של נושא אבטחת המידע, נקבעה הוראת תחילה שלפיה ההוראות לעניין השימוש במערכת ייכנסו לתוקפן רק לאחר שייקבעו תקנות לעניין אבטחת המידע. על מנת לצמצם את הריכוזיות וניגוד העניינים הפוטנציאלי בפעולת המסלקה, הוועדה הגבילה בהצעת החוק את יכולת השליטה להחזקה של 15% לכל היותר של אמצעי שליטה מסוג מסוים.

בעקבות הדיונים בוועדה הוסמך הממונה להעניק את הרשיון בדרך של מכרז אם ראה כי זו הדרך המיטבית להענקת הרשיון. ראיתי אותו בתחילת הדיון, אחר כך הוא נעלם לי. הוא פה. איפה הוא? בתא המומחים. הוועדה ביקשה בזהירות לבחון את האפשרות לסליקה כספית במערכת פנסיונית מרכזית. נקבע כי מערכת שמיועדת לסלוק כספים באופן מרכזי בין כלל הגופים המוסדיים או בינם לבין כלל היועצים והסוכנים הפנסיוניים, תהיה גם היא כפופה למשטר רישוי ופיקוח. בעת דיוני הוועדה הובהר כי פיקוח זה של הממונה יבוא נוסף על כל פיקוח שיחול עליה, כדוגמת הפיקוח של נגיד בנק ישראל לפי חוק מערכות תשלומים, התשס"ח 2008. הסליקה הכספית תתחיל רק לאחר שמערכת סליקה פנסיונית מרכזית כלשהי כבר סילקה מידע במשך 12 חודשים לפחות. נוסף על כל אלה, נקבע כי יידרש אישור הוועדה לחלק מהתקנות שניתנה הסמכה להתקנתן ואף להוראות מסוימות של הממונה בעניינים בעלי השלכות על הציבור הרחב, כגון לעניין חיוב יועצים וסוכנים בהקמת ממשק מלא למערכת הסליקה הפנסיונית.

נקבעה אפשרות לעתור נגד החלטות שונות של הממונה לעניין מערכת הסליקה הפנסיונית לבית-משפט לעניינים מינהליים. אני מקווה שהצעת החוק המונחת בפניכם בנוסח המשופר שאישרה הוועדה תביא אכן לשינוי לטובה בשוק החיסכון הפנסיוני, תגביר את יעילותו ותבטיח אפשרות טובה יותר לעמיתים ולמבוטחים להסדיר בצורה טובה ביותר את הנושא החשוב של עתידם הפגנסיוני. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות עוד כשהיתה במתכונתה במסגרת חוק ההסדרים. חלק מהמסתייגים לא מצאו לנכון לבוא, ולו גם לישיבה אחת של הוועדה, ולהעלות את הסתייגותם, אולי היינו מקבלים ומכניסים אותן לתוך החוק. עכשיו, לשלב התודות, ראשית, ראשון בין שווים, אדוני יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת ראובן ריבלין, שטרח ועזר שהצעת החוק הזאת תגיע לוועדת העבודה והרווחה ועזר לפצל את זה מחוק ההסדרים. הוא הבין שאי-אפשר, פשוט אי-אפשר, אם הולכים לנושא כזה קרדינלי,

על הוועדה חקיקה לא מסודרת, לא מעמיקה, שטחית, וגרם שהחוק יפוצל, תוך התחייבות שלי שאכן החוק יעבור. יידון ויובא להכרעה. אתה אף פעם לא התחייבת שהחוק יעבור. יידון ויובא להכרעה.

שר האוצר, בעתיד לבוא בוויסקונסין, הוא גם יביא להכרעת הוועדה. אני רוצה להודות לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, פרופסור עודד שריג, ולצוותו המסור והמקצועי, שליווה את הוועדה בדיוניה ותרם מהידע שלו, ולא התבצר בעמדותיו.

שמע את המומחים, שמע את ההצעות, והיה אחד מהגורמים לכך שהחוק שיצא היה יותר טוב מהחוק שנכנס. אני רוצה להודות שוב לחיים אורון על תרומתו בוועדה. אני רוצה להודות לצוות הלשכה המשפטית של הוועדה, ובמיוחד לעורכת-הדין נועה בן-שבת, שהתגייסה לטובת קידום הצעת החוק. דרך אגב, הדיונים בהצעת החוק הזאת היו בשעות לא מקובלות. הם היו אחרי דיוני מליאת הכנסת, בשעות הערב. נערכו שלושה או ארבעה מפגשים של לא מעט שעות. בנוסף, היועצים המשפטיים ישבו ועמלו. ולכן מגיע תודות מיוחדות

הוועדה, המנהלת וילמה מאור, למזכירות הוועדה מעיין, אתי וענת, על שעסקו במלאכה החשובה, חכה, חכה. ותרמו לקידומה של הצעת החוק. וכמובן, איך אפשר בלי עוזרי הפרלמנטריים איילת השחר,

ולכל מי שעסק במלאכה. אני פונה אליכם, חברי חברי הכנסת, לאשר את הצעת החוק בנוסח שאישרה הוועדה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. תודה רבה. תודה רבה. אדוני סגן השר, בכל רגע שתרצה להתערב. לפנינו ההסתייגויות, וההסתייגויות, כפי שאני מתרשם, בעיקרן הן הסתייגויות דיבור, ואת ראשון המסתייגים אני מזמין לעלות על דוכן הנואמים, והוא אחד האנשים אשר היה פעיל בחקיקה, חבר הכנסת חיים אורון,

את חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס.

היושב-ראש, חברי הכנסת, ביקשתי לעלות, ראשית כדי לומר שאני אצביע בלב שלם בעד החוק הזה, ואני כמובן אסיר את ההסתייגות, שהיא לצורך דיבור בלבד. אני מצרף את תודותי לאלה של היושב-ראש, גם תודה על התודות שהוא הודה לי וגם לאנשי האוצר, לעודד שריג ולצוות שלו ולכל האנשים שתרמו לחוק הזה. אני רוצה להעיר שלוש הערות עקרוניות, שלא שייכות בדיוק לחוק. ההערה הראשונה כבר הוערה כאן קודם. זוהי עוד דוגמה, אדוני היושב-ראש, שהכנסת מסוגלת לחוקק חוקים שלא במסגרת חוק ההסדרים, מה שבעבר, כל מיני מדריכים הדריכו את עודד שריג שאין לו סיכוי להעביר חוק כזה אלא בחוק ההסדרים. ואני אומר באחריות מלאה, כמי שישב,

בכל הישיבות, ואינני חבר ועדת העבודה והרווחה, שהחוק, אם הוא היה במסגרת חוק ההסדרים, היה יוצא הרבה פחות טוב,

אני הייתי מצביע נגדו, כי זה מה שמחייב אותי חוק ההסדרים, וחברי כנ"ל.

כל החלק הזה, המרכיב הזה של קואליציה ואופוזיציה ירד ברגע שהיה ברור שמנסים לעשות פה הצעת חוק טובה ככל האפשר. ואם מותר לספר סוד, שאני מקווה שחבר הכנסת כץ לא יכעס עלי עליו: אני נכנסתי לחוק הזה במידה יותר רבה של חיוב ממנו, הוא התחבר יותר במהלך החקיקה. הערה שנייה: אני חושב שהיה תפקיד חשוב ליושב-ראש הוועדה ולוועדה, להוות גורם מכנס, כי החוק הזה היה צריך לכנס אינטרסים אמיתיים שונים, לגיטימיים, של בעלי עניין שונים שרואים את התמונה באופן שונה, ולנסות לייצג את מיטב שיקול הדעת שלנו באשר לזכויותיו של החוסך הפנסיוני והפנסיונר, גם באשר לאבטחת המידע וגם באשר לשמירת המידע שלו, ואי-הפיכת המסלול הזה ממה שקראו אנשי המקצוע "אוטוסטרדת מידע", שהיא לגיטימית, למאגר מידע, שהוא בלתי לגיטימי לחלוטין. ואני חושב שבעזרת אנשי משרד המשפטים הגענו לתוצאה סבירה גם בתחום הזה. והערה אחרונה, פחות חגיגית. את החוק הזה חוקקו שני חברי כנסת בלבד, וזה לא בסדר.

הכינו שני חברי כנסת. הכינו לחקיקה, בהליך המאוד-מורכב של הכנת חוק,

שני חברי כנסת בלבד, ואני חושב שזה לא בסדר. אני חושב, אם מותר לי לומר מעל הדוכן הזה, בסופו של דבר, התפקיד העיקרי של חבר הכנסת והתפקיד העיקרי של הכנסת הוא להוציא מתחת ידה חוקים טובים. כל אחד מאתנו גאה בחוק פרטי שהוא הצליח להעביר, הוא בדרך כלל עוסק בנושאים קטנים. החקיקה המשמעותית היא החקיקה הזאת, או החקיקה שנתחיל לדון בה בעוד כמה דקות בנושא תמלוגי הגז והנפט, זו החקיקה המשמעותית ביותר. שם ניתן לטבוע טביעות אצבעות שבאמת קובעות מה יהיה כאן. החוק הזה לפי דעתי יוצר מצב חדש בשוק הפנסיוני ובמערכת היחסים בין העמית החוסך, בין הפנסיונר ובין המערכות המאוד-מסובכות, המאוד-כבדות, שרבים רבים רואים בהן מערכות מאיימות. אולי עכשיו הן יהיו פחות מאיימות ויותר קואופרטיביות. תודה רבה לחיים, ואני חושב שראוי שנאשר את החוק הזה פה-אחד.

חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, בבקשה. אחריה, חבר הכנסת חנא סוייד, ויסיים, חבר הכנסת דב חנין. הנה, חנא סוייד נמצא פה אז עוד לא צריך לצלצל,

כבודו מייד לאחר חברת הכנסת אורלי לוי. חבר הכנסת חנין, גם הוא כאן, אז זה בסדר גמור. אדוני היושב-ראש, אני חייבת לספר לך שכחברת כנסת שאני חושבת, מחשיבה את עצמי לפחות די פעילה בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת. מצאתי את עצמי לפחות בדיונים הראשונים מתמודדת עם חומר שהוא כמעט סינית בעבורי. אבל באמת הנושא הזה, ציין קודם חבר הכנסת חיים אורון שהוא נוגע לכל אחד ואחת מאתנו ברמה המאוד-אישית, מערכת הזכויות הפנסיוניות שלנו, היכולת שלנו לקבל מידע על מה שאנחנו חוסכים והיכולת שלנו להבטיח שאותו מידע יהיה מידע מאובטח, מידע שיהיה שלי, מתוך ידיעה שלא מגיע לכל אחד והוא יעשה בו כרצונו, ואולי שימוש כזה או אחר. הפחד הגדול שלי כאשר התחלתי להגיע לוועדה, ואני חייבת להגיד שהיה פה איזה סוג של שיעור מזורז, קורס מזורז אפילו בוועדה הזאת: חיים כץ, ולא פעם גם חיים אורון, עשו לי ממש כמו שיעור לתלמידים ביסודי והסבירו לי. אני חייבת להגיד, זה מרתק. זה עדיין קצת בלבל אותי, והסייגים, בהתחלה היתה לי רשימה מאוד גדולה של סייגים. אחד החסמים הגדולים שלי היה באמת שהנושא הזה כמעט נכנס בחוק ההסדרים. גם בראשיתו הוא היה חוק יחסית בסדר, סביר, אבל הרצון או הפחד של כאלה ואחרים, פקידים, אני חושבת, בצורה כזאת או אחרת לעשות אותו במין עסקת חבילה אחת, גרמו לי לחשוד, מה שאומר שלא הכול רע ויש חוקים שהם חוקים טובים, רק נוציא אותם, נפריד אותם, נביא אותם לוועדה, נסמוך על חברי הכנסת שיעשו עבודה באמת טובה, שילמדו ויכירו את החוק. ובנושאים האלה, באמת חיים כץ יכול להיות פרופסור לעניינים של פנסיה, לכל דבר הוא גם מוצא איזו השלכה פנסיונית, ואנחנו לומדים. אבל אחד הפחדים הגדולים שלי היה באמת לגבי אבטחת המידע, כאשר בחוק הנוכחי, כפי שמופיע היום, שמנו סייגים על סייגים על סייגים, וצריך להגיד תודה גם לסגן שר האוצר איציק כהן, שבאמת גם נתן את האמון בוועדה הזו וגם נתן את האמון ביושב-ראש שלה ובחברים, שישכילו לעשות ולא להיות אנטי באופן גורף. אז תודה רבה לך, ואני חושבת שאנחנו הרווחנו את האמון שלך, והוצאנו חוק טוב, אתה הוצאת חוק טוב, חיים כץ הוציא חוק טוב, ואני שמחה להיות חלק מהחוק הזה. אני חושבת שהסייגים בהחלט מניחים את הדעת.

אני, אסור לי לתת קומפלימנטים, אבל את בהחלט חברת כנסת בוועדת העבודה והרווחה, מצטיינת.

מצטיינת, אפשר לומר. היא באמת רוצה ללמוד, לומדת, ויש דברים שהיא יודעת יותר טוב מכולנו. תודה רבה לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס.

הואיל ואתם מגבילים את עצמכם, אני לא מגביל את הזמן. בבקשה, אדוני, ויסיים חבר הכנסת דב חנין. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי הכנסת, בראשית דברי אני רוצה לציין שאנחנו לא נגד החוק הזה. להיפך, אני חושב שזה חוק טוב, זה חוק אנטי-ביורוקרטי, חוק של שקיפות, של ניהול טוב של קרנות פנסיה, ואין לי שום דבר נגדו.

אני חייב להגיד שלא יכול להיות שאנחנו כבר ממסדים את השיטה החדשה של פנסיה, ובלי להגיד את הדעה העקרונית שלנו על נושא הפנסיה. ואני חושב מאה אחוז. אני הזקן, אני ומיקי איתן, נדמה לי, היחידים שאנחנו נמצאים בפנסיה תקציבית, יחד עם חבר הכנסת אורון.

נדמה לי שאנחנו,

אה, כי הוא עזב את, הוא עזב וחזר. כן, הבנתי. חבר הכנסת אורון נשמט מהפנסיה התקציבית.

מאיר, מאיר, כן. ויולי אדלשטיין, יש כמה. בינתיים זה משחק לרעתנו. לא, לא משחק לרעתנו.

אנחנו לא עוזבים את הכנסת.

שנזכה לשלם עד מאה-ועשרים. אז המדיניות

נקרא לה לצורך העניין, לצורך ניהול הפנסיה של דורות העובדים החדשים, היא מדיניות מוטעית, היא מדיניות קלוקלת, לדעתי. אני חושב שהיא מסמלת את הרצון של הממשלה ושל המדינה ושל הכלכלות הקפיטליסטיות בכלל להתנער מאחריותן לעתיד האזרחים. הן בעצם מהוות חלק ממדיניות ההפרטה של המשאבים הציבוריים, של השירותים הציבוריים, של האחריות של המדינה כלפי האזרחים שלה. זה חלק מההפרטה, מתוכניות ההפרטה של הממשלה. זה כמובן לא מתקבל על הדעת שהמדינה בשלב מסוים תגיד לאזרח שלה: אתה עבדת, חסכת כמה שחסכת, ועכשיו שוק ההון הוא שיקבע את העתיד שלך. עבדת עד גיל 65, עד 67, חסכת כפי יכולתך ועכשיו, מכאן והלאה תחיה 20 שנה, אולי הכסף שלך יספיק, אבל אם תחיה 30 שנה ותהיה איזו מפולת בשוק ההון, אז אכלת אותה.

אני חושב שזה דבר שהוא לא ערכי מצד המדינה כלפי האזרחים, וכמובן, אני שואל גם מה ההבדל בין עובד אצל המדינה, שיש לו פנסיה תקציבית, לבין עובד במפעל אחר, שהוא חייב, שאין לו דרך לחיות על פנסיה תקציבית אלא הוא צריך לקנות פנסיה בשוק החופשי, ואז יש הבדלים בין סוג מסוים של עובדים לבין סוג אחר של עובדים לגבי השלווה והביטחון של העתיד שלהם. אני לא מדבר על כך שהם ירצו לעשות פרויקטים חדשים או השקעות גדולות. זה בעצם לחיות את 20, 30 השנה אחרי הפרישה בשלווה ובביטחון. מובן שהאלטרנטיבה היא שהממשלה, כמעט באותה שיטה, תיתן לאנשים שירצו ויבחרו. יכול להיות שמישהו כן רוצה ללכת לשוק הפרטי ולקנות פנסיה שם בשוק הפרטי. אם העובד רוצה, אז שילך, אבל מי שלא רוצה או מי שרוצה שבעצם ייקח איגרות חוב מהמדינה, ולו בריבית נמוכה, הוא לא יעשה רווחים גדולים אבל יש לו הביטחון והשלווה שהוא יגמור את החיים שלו אחרי הפרישה. זו הכוונה, יגמור את החיים שלו כעני מרוד בתשואה של 1% לשנה, תראה, אתה הרי יודע שבמפולת האחרונה שהיתה ב-2008, הרבה אנשים, בארצות-הברית בעיקר, הפסידו את כל מה שהיה להם. בארץ 20% הפסידו, לכן, אני אמרתי שזה לא חובה, זו בחירה. אתה רוצה לקנות תוכנית פנסיה, הוא אמר שזה לא פוטר, זה לא על החוק, זה על המדיניות.

הוא אמר שהוא בעד החוק, רק שזה לא פוטר מדיון בנושא הזה. בסדר. אדוני היושב-ראש, אני חושב שלפחות לך העברתי את מה שאני,

חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, אדוני. אחרון הדוברים. האם השר רוצה להתערב במהלך הדיון, כי אני, בסוף הדיון. בסוף הדיון אתה לא יכול, אתה צריך במהלך הדיון. בסוף הדיון יכול רק יושב-ראש הוועדה. אז תאמר לי שאתה רוצה. הואיל וקראתי כבר לדב חנין, אני אתן לך מייד אחריו. אדוני היושב-ראש, תודה רבה לך, אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, אני רוצה להמשיך את קו הטיעון של חברי, ד"ר חנא סוייד. הצעת החוק הזאת, אדוני יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה, הבריאות והפנסיה, היא מלאכה טובה. אתם עשיתם עבודה טובה ואני רוצה להביע הערכה גם לך, אדוני יושב-ראש הוועדה, וגם לחבר הכנסת חיים אורון. אני שמעתי שאתם הנהגתם מסורת חדשה בכנסת, של דיוני ועדות ליליים. גם עכשיו מחכים לנו לדיון. יפה. אני מבין שהמסורת הזאת תאפשר לנו להעלות את התפוקה ולייצר חוקים נוספים. אתם באמת התמודדתם ויצרתם פה מנגנונים טובים להתמודד עם בעיה אמיתית, קיימת, שבאמת הפריעה ופגעה באנשים ופגעה בזכויות שלהם. אבל התיקון הזה הוא תיקון טוב בתוך מציאות מאוד בעייתית. הרי מה אנשים רוצים מהפנסיה? אנשים לא רוצים להרוויח מפנסיה, לא רוצים להתעשר מהפנסיה. אנשים רוצים קצת שקט. בסוף החיים שלהם אנשים רוצים קצת שקט, ללכת הביתה ולדעת שמקבלים כסף מסוים שיאפשר להם לחיות בכבוד, פחות או יותר, באופן פרופורציונלי להכנסה שהיתה להם בתקופת העבודה. ואני לא מדבר, אדוני היושב-ראש, על איזו מציאות אוטופית, על איזה עולם חדש אפשרי, על איזו מציאות של עולם סוציאליסטי בלי שרידים של קפיטליזם. אני מדבר על דברים שהתקיימו בחברה שלנו, שהיה מצב שעובדים הלכו הביתה וידעו שהם מקבלים פנסיה של 70% מהשכר שלהם בתקופת העבודה, במקרה הטוב, אם הם עבדו 35 שנה. נכון, אם הם עבדו 35 שנה. אבל אם הם עבדו את כל תקופת החיים הפעילים של אנשים, הם ידעו שהם מקבלים 70% מהשכר שלהם, וזה מאפשר להם גם לחיות בכבוד וגם לקבל משהו שהוא פרופורציונלי להכנסה שלהם בתקופת העבודה. אנחנו, בישראל, עשינו שינוי דרמטי, ולטעמי הרסני,

אנחנו העברנו את כל התחום הזה לחסדי הבורסה והשוק הפרטי. לפעמים אנשים יכולים להרוויח, בהחלט אנשים יכולים להרוויח. אבל אנשים יכולים להפסיד, ולהפסיד בגדול. אנשים יכולים להישאר בסוף חייהם, אף שהם הפרישו ונתנו כסף, הם יכולים להישאר בסוף חייהם בלי כלום. וזה, עמיתי חברי הכנסת, דבר שאסור להשלים אתו. הדבר הזה הוא דבר לא נכון.

כי הציפייה של אנשים היא לא להרוויח מיליונים, הציפייה של אנשים היא לא להתעשר מקרן הפנסיה. הציפייה הריאלית, הסבירה, הנכונה והלגיטימית של אנשים היא לקבל לפחות את מה שיאפשר להם לחיות בכבוד. ולכן, אדוני היושב-ראש, אנחנו, חברי ואני והסיעה שלנו, בחרנו לנצל, בפירוש לנצל, את ההזדמנות הזאת כדי לקרוא לכנסת ללכת למהלך אחר. ללכת למהלך רוחבי שמנסה להחזיר לציבור הישראלי זכות לפנסיה. זכות לפנסיה שמותנית, והיא צריכה להיות מבוססת על מעורבות של המדינה. הרי איך קרנות פנסיה עבדו? קרנות הפנסיה עבדו על בסיס זה שהמדינה הציעה להם איגרות מיועדות בתשואה מובטחת של 4% לשנה, 5.57. היתה תקופה של אפילו 5.57, נכון. ואז, כאשר היתה תשואה מובטחת, המדינה הרוויחה מצד אחד את העובדה שאיגרות החוב שלה נקנו, והיא גם הבטיחה סוג של הכנסה מובטחת, ומצד שני היא הבטיחה לאנשים את אותה הכנסה, חבר הכנסת אורון במשך שנים הציע למדינה לקחת את כל החסכונות שהם הפנסיות של הציבור, להשקיע אותם במקום השקעות של הון כזה או אחר במפעלים תשתיתיים במדינת ישראל, ולערוב לכספי החוסך ולהבטיח כך את, כל כך פשוט, כל כך מובן מאליו. עשינו את זה בחוצה-ישראל. עשינו, לא, בחוצה-ישראל נתנו את זה לחברה. לא, אה, אתם, עכשיו, לגבי ההמשך. זו היתה ההצעה של חיים אורון לפני עשר שנים. שייתנו למדינת ישראל את כל התשואות ואת כל הדברים, שמדינת ישראל רק תבטיח לנו, זה מה שהוא ביקש.

אדוני היושב-ראש, הדבר ההגיוני, הנכון והראוי לעשות אותו. אני אומר את הדברים היום, והיום זה רגע שלו ונוח, שאפשר להגיד את זה, כי אנחנו לא נמצאים כרגע במצב של נפילת שווקים ואנשים לא בהיסטריה ולא מתרוצצים פה, בגלל הריבית הנמוכה נוצרת לך בעיה של שווי, ואם לא היתה כרית ביטחון של ועדת-ברנע, היינו יורדים באיזה 10%. דרך אגב, כבר היום הקרנות יורדות, הקרנות יורדות,

הקרנות יורדות ומורידות גם למבוטחים בהן.

לא הגירעוניות. אז המצב של הגירעוניות אפילו יותר גרוע. אבל הלא-גירעוניות מורידות למבוטחים שלהן זכויות, שוללות מהמבוטחים שלהן זכויות, לפי מצב השוק.

אני מציע שאת העניין הזה, נקיים דיון מיוחד בוועדת העבודה והרווחה, מצוות אנשים מלומדה. אז אני אומר, אדוני היושב-ראש, אני מקבל את הצעתך, ואדוני יושב-ראש ועדת העבודה,

הבריאות והפנסיה, אנא, כנס דיון כזה, ובואו ננסה לעשות דיון, פעם אחת, על שאלות היסוד. איך אנחנו רוצים שמערכת הפנסיה,

ונעשה את זה ביחד עם גיל הפרישה, 64 67, שלא היתה ועדה. אנחנו נאשר את זה. אנחנו בנשיאות נאשר דיון,

ואתה תקבע תאריך.

אני מאוד מודה לך, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, עמיתי חברי הכנסת. תודה רבה. כבוד השר יצחק כהן, אתה רוצה לומר כמה מלים בטרם נסיים את הדיון? יושב-ראש הוועדה לא, האם מי מהמסתייגים מבקש שנצביע על הסתייגויותיו? אין.

תודה רבה, אוקיי. כל ההסתייגויות הוסרו, הן היו לצורך דיון בלבד. תודה רבה. אז עכשיו השר יסכם. חבר הכנסת טיבי, גם. הדברים מכוונים, אדוני מסיר את ההסתייגות לצורך הצבעה?

תודה, תודה. אני הבנתי כך, רק אני צריך לשאול אותך, לפי מצוות מזכירת הכנסת.

אדוני היושב-ראש, במלה אחת, תודה. תודה לך שהובלת את כל המהלך, תודה לחיים כץ, על זה, בשם משרד האוצר. בשם משרד האוצר, ודאי. אגב, בשם שוק ההון. תודה למפקח ולצוות היקר מאגף שוק ההון, תודה לחברי הכנסת. אני חושב שזו דוגמה, אנחנו היינו שם באותו לילה, יושב-ראש הקואליציה. אנחנו היינו באותו לילה.

באותו לילה סוער, של האהבה הגדולה.

זה רגע, אפשר להגיד, היסטורי. זה בא להשלים, למעשה, את רפורמת בכר, שיצאה לדרך ללא תשתיות. זו תשתית יוצאת מן הכלל לתחרות הוגנת בשוק, להגברת התחרות. אין שום ספק שהמחירים של דמי הניהול ירדו כתוצאה מהפעלת המסלקה. שקיפות מקסימלית, אני חושב שזה צעד גדול מאוד ורגע היסטורי. תודה לכולכם. הערב מוכח שהכנסת יודעת להתאחד ולהעביר חקיקה שהיא כל כך חשובה למאות אלפים,

לחוסכים, למאות אלפי תושבים של מדינת ישראל. בשום כולם, תודה. תודה לשר יצחק כהן, סגן שר האוצר.

אין לך לסכם, שהרי כולם רק ביקשו את זכות הדיבור כמסתייגים להסתייגויות דיבור. נא לשבת, רבותי. הואיל וכך, אנחנו נצביע על החוק מתחילתו ועד סופו, מקשה אחת, בקריאה שנייה. רבותי, נא לשבת, נא לשבת.

כל הרוצה להצביע, נא לשבת.

אנחנו מצביעים על הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) (תיקון מס' 3), התשע"א 2011, בקריאה שנייה. נא להצביע. מי בעד? מי נגד?

נא להצביע. סעיפים 1 20 נתקבלו. 36 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה שנייה. אדוני יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות,

למען בריאותו של משרד האוצר, מבקש שנקיים הצבעה בקריאה שלישית?

תודה רבה.

אנחנו עוברים להצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) (תיקון מס' 3), התשע"א 2011, קריאה שלישית. נא להצביע. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? נא להצביע. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) (תיקון מס' 3), התשע"א 2011, נתקבל. 38 בעד, פרופסור שריג, אין נמנעים ואין מתנגדים.

עבר בקריאה שלישית וייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. תודה רבה. אנחנו עוברים להצעת חוק לקריאה ראשונה, הידועה כהצעת חוק ששינסקי, הקרויה בפינו הצעת חוק מיסוי רווחי נפט. אני מזמין את כבוד שר האוצר לבוא ולהציג את החוק. איפה שר האוצר? שר האוצר צריך להציג? כן. אדוני סגן שר האוצר נמצא פה?

וגם שר האוצר לא נמצא פה. כנראה הם לא רוצים את החוק. בוא, בוא נצביע. רבותי, שר האוצר, אז אני אדלג על החוק הזה, ואני כנראה אעבור,

אז הוא לא יהיה היום, בוא נלך וזהו.

מסדר-היום. אדוני סגן שר האוצר, אתה מציג את החוק, או השר? אני, לפי מה שכתוב לי פה, השר מציג את החוק. אני יכול להציג. אתה יכול להציג, אם תרצה. השאלה, אם זה מתחיל ככה, זה לא טוב. אני רוצה להגיד לך.

סגן שר האוצר, אתה מציג את החוק. אני אתחיל להציג, עד שייכנס שר האוצר. ברשותך, אדוני היושב-ראש. אדוני יתחיל, חבל על הזמן. הנה, השר הגיע, השר הופיע.

אדוני יתחיל,

ואחרי זה נאפשר לשר האוצר. לא יהיה יפה להוריד אותך כשעוד לא אמרת כלום. מכיוון שהחוק הזה הוא פרי יצירתו של שר האוצר,

אז בעצם אני מזמין אותו. אני מזמין את שר האוצר. טוב. יעלה שר האוצר להציג את הצעת החוק: מיסוי רווחי נפט, התשע"א 2011, בקריאה ראשונה. רבותי, יש רשימת דוברים. אני, בסיום דבריו של שר האוצר, אסגור את הרשימה. אדוני השר, בכבוד. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לנצל את פתח דברי להודות ליושב-ראש ועדת העבודה והרווחה, חבר הכנסת חיים כץ, ולחברי הוועדה, על העברת החוק החשוב של המסלקה הפנסיונית לפני דקות ספורות. תודה לכם, זה מהלך מאוד חשוב. אני מודה גם לממונה על הביטוח ושוק ההון ולאנשיו. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כשנכנסתי לתפקידי כשר האוצר, גונב לאוזני שמשטר המסים והתמלוגים על תגליות גז ונפט במדינת ישראל הוא בעייתי.

שרמת המסים והתמלוגים שהמדינה ואזרחיה מקבלים מאוצרות הטבע שלהם, נמוכה ביחס לחלק גדול ממדינות העולם, כך נאמר לי. בספטמבר 2009 ביקשתי מהצוות האישי שלי להביא לי נתונים ראשוניים,

ולהביא לי טבלה השוואתית, מה מצבה של ישראל ביחס למדינות אחרות בעולם. אדוני היושב-ראש, כשראיתי את הנתונים, חשכו עיני. הייתי אומר, חבר הכנסת שטרית, שכמעט לא האמנתי למראה עיני. טוב, כי הן חשכו. כי הן חשכו, בדיוק. ואיך, נכון.

במיוחד שזה רק גונב לאוזניך,

זה כבר אחרי שכבר הכינו לי איזו עבודה ראשונית. פספסת כמה משפטים בדברי. אני מתקשה, שזה גונב לאוזניך. התייעצתי, לפיכך, עם שלושה אנשי אקדמיה, מהאוניברסיטה העברית, מהחוג לכלכלה, וגם המסקנה שלהם לקראת סוף 2009 היתה מדהימה, ששיעור המסים והתמלוגים, אתה יכול להגיד לנו במי נועצת, ששינסקי היה? לא, חלקם ביקשו לשמור על עילום שם. שלושה אנשי אקדמיה מכובדים, ביקשתי מהם להכין עבודה השוואתית. התוצאה שלה היתה שמדינת ישראל נמצאת אחרונה, או במקום הכי נמוך בעולם מבחינת חלקם של המדינה ואזרחיה במשאבי הגז והנפט שלה. לשון אחרת, הסתבר שחוץ ממס חברות רגיל כמו שמקבלים מכל חברה, מ"שטראוס", מ"תנובה", מכל חברה, המדינה איננה מקבלת דבר נוסף מעצם העובדה שחברות האנרגיה משתמשות במשאב, באוצר טבע של המדינה. אומנם היה שיעור של 12.5% תמלוגים, אבל היה גם סעיף ייחודי לחוק הישראלי, ניכוי אזילה, החזר על ניכוי אזילה, שבעצם ביטל את התמלוגים, כך שנשארנו רק עם מס חברות. אילולא היינו עושים דבר, ללא החוק שמונח כאן לפניכם, היינו מגיעים בתחילת 2016, שמס החברות יורד ל-18% ל-government take, לחלק של המדינה באוצרות הטבע שלה באזור ה-20%. הנמוך ביותר על פני כדור הארץ כולו. דהיינו, מצב שערורייתי, אבסורדי, שטעון תיקון. כשחוקק חוק הנפט והגז בשנות ה-50, המצב היה טוב בהרבה, כי מס החברות בשנות ה-50 היה מעל 50%, ולכן, מס החברות פלוס קצת תמלוגים, הgovernment-take, המגמה של הממשלה להוריד כל הזמן את מס החברות.

אבל בשנות ה-50 מס החברות עצמו כבר היה 50%, זאת אומרת, ה-government take, חלקה של הממשלה, היה גבוה מ-50%. מה קרה במהלך 50 שנה? מס החברות ירד וירד וממשיך לרדת, אבל אף אחד לא תיקן ולא העלה תמלוגים או מסים אחרים כדי לשמור על חלקה של המדינה באוצרות הנפט והגז שלה. דרך אגב, תהליך דומה קרה במדינות אחרות בעולם, אבל שם תיקנו בהתאם, כי לא רצו להוריד את חלקה של המדינה באוצרות הטבע שלה ושל האזרחים, שם תיקנו בהתאם מסים אחרים כאשר מס החברות ירד. כך הגענו למצב שחלקה של המדינה ירד לאזור שבין 30% ל-20% נכון להיום, ואמור לרדת לאזור ה-20%

זאת אומרת, שדה-פקטו אזרחי ישראל מקבלים אפס מאוצרות הטבע של מדינת ישראל, מאוצרות הנפט והגז.

כאשר ראינו כמה הנושא סבוך,

בעל השפעות מקרו-כלכליות, הרי ישראל הפכה לא למעצמת גז, אבל למדינה שנמצאת בהחלט על המפה הבין-לאומית מבחינת תגליות הגז. תגליות הגז, קודם של "ים תטיס", לאחר מכן של "תמר" BCM 250, מיליארדי מטרים מעוקבים, ומאגר "לווייתן" שהתגלה לאחרונה,BCM 450, 450 מיליארד מטרים מעוקבים, בסך הכול קרוב ל-800 מיליארד מטרים מעוקבים של גז שמים את ישראל במועדון של מדינות עתירות במשאבי גז, גם באופן אבסולוטי, גם ודאי שבהשוואה לגודל האוכלוסייה. לכן, השאלה של חלקה של המדינה היא שאלה בעלת חשיבות עצומה, כלכלית וחברתית, ואפילו הייתי אומר ערכית ונורמטיבית עצומה. בתחילת שנת 2010 גמלה בלבי ההחלטה, שבגלל העוצמה,

המורכבות של הנושא, ראוי להקים ועדה מקצועית לעילא ולעילא, שלא תהיה מחלוקת לגבי מקצועיותה, שתבחן את הנושא.

במרס 2010 פניתי לפרופסור איתן ששינסקי מהאוניברסיטה העברית, מומחה בעל שם בארץ ובעולם בתחום משאבי טבע ומיסוי, משטר המסים על משאבי טבע, וביקשתי ממנו לעמוד בהתנדבות בראש הוועדה שידועה היום כוועדת-ששינסקי. לשמחתי הוא נעתר לבקשתי, כך שבאפריל 2010, לפני כתשעה חודשים, כמעט עשרה חודשים בעצם, הוקמה ועדת-ששינסקי. אני רוצה להודות בהזדמנות זו לפרופסור איתן ששינסקי ולכל חברי הוועדה. מלבדו היו חברים בוועדה ד"ר אודי ניסן, ראש אגף התקציבים באוצר, מר יהודה נסרדישי, מנהל רשות המסים, פרופסור יוג'ין קנדל, ראש המועצה הכלכלית במשרד ראש הממשלה, מומחה בעל שם למימון, מר שאול צמח, מנכ"ל משרד התשתיות, וד"ר יעקב מימרן, הממונה על חיפושי הנפט והגז במשרד התשתיות, ועדה מקצועית לעילא ולעילא. מלבדם שימשו בוועדה משקיף מטעם בנק ישראל ומשקיף מטעם היועץ המשפטי לממשלה, המשנה ליועץ, עורך-דין אבי ליכט. ועדת-ששינסקי ישבה תשעה חודשים, תשעה ירחי לידה, בחנה את המצב בארץ ובעולם, הזמינה מומחים מהעולם כולו, ביצעה שני סבבים של שימוע לחברות האנרגיה, פעם בכתב, הוגשו אלפי מסמכים, אלפי עמודים, ולאחר מכן פעם שנייה בעל-פה ובכתב. אין הדבר סוד שהוועדה גם עמדה בפני התקפות ביקורת, שחלקה לגיטימית וחלקה עברה את קו הלגיטימיות, את הקו האדום, כולל ביקורת אישית והתקפות אישיות והפגנות ומודעות ענק בעיתונים, אבל הוועדה לא נרתעה והשלימה את עבודתה בסוף שנת 2010, כפי שנקבע. והחוק שמוצע כאן לכנסת הוא חוק על בסיס דוח-ששינסקי, דוח הוועדה שהוגש לי בתחילת חודש ינואר. אגב, אני רוצה לומר מלה על פרופסור ששינסקי, שהוא באמת היה האדם המתאים למשימה, למשימה הכבדה הזו, כי אין זה סוד, בעולם כולו, וגם בישראל, חברות האנרגיה הן גופים בעלי עוצמה והשפעה, ולעתים הלובי הוא אגרסיבי, וזה ידוע לא רק בארץ, גם באירופה ואמריקה. הייתי צריך אדם שמשלב שתי תכונות, קודם כול מומחה, שאין ספק לגבי מומחיותו, ופרופסור ששינסקי, כפי שנאמר, מומחה בעל שם עולמי בנושא הזה של מיסוי מאגרי טבע, שנית, אדם אמיץ, אדם שלא נרתע בקלות מביקורת, מהתקפות אישיות. במידה מסוימת, אין מה לומר, היו גם היתקלויות ממש. כשפרופסור ששינסקי היה אדם צעיר, סיפור ששמעתי, בינתיים אישרו לי שיש בו מן האמת, הוא טייל בפארק יוסמיטי בקליפורניה בארצות-הברית. בשעה שהוא ישב עם חברו על שפת אגם הגיע דוב גריזלי וסחב את התיק שלו. מה עושה בחור נורמלי שדוב גריזלי לוקח את התיק שלו ומתחיל ללכת? הוא שמח שהוא הסתפק בתיק ולא בו עצמו. מה עשה פרופסור ששינסקי כאדם צעיר כשדוב גריזלי לקח את התיק שלו והתחיל לברוח עם התיק שלו? הוא תפס מוט עץ שהיה מוטל שם ורץ אחרי הדוב והכה את הדוב באחוריו, עד שהדוב נבהל ושמט את התיק וברח. זה אולי מעיד על אופיו של פרופסור ששינסקי. לא כל אדם רב עם דוב על תיק, ולא כל אדם מעז לרדוף אחרי דוב גריזלי עם מקל. אז כנראה הוא באמת היה האדם המתאים למשימה, כי בדיוק כמו שהוא לא נרתע מהדוב, הוא גם לא נרתע מהביקורת וההפגנות והמודעות וההשמצות והעתירות וההטרדות, אף-על-פי שהיה לו לא קל, והשלים את המלאכה. היה בזה סוג של איום שהוא רדף אחריו עם מקל? לא אמרתי. גם לא ירדוף אחריך דוב גריזלי,

תצביע כמו שאתה מוצא לנכון. על כל פנים, אני רוצה להציג את עיקרי החוק שמוצע כאן, ולומר בפתח הדבר: אנחנו במדינת ישראל מעודדים יזמות, מעודדים השקעות, מעודדים תעוזה, מעודדים שוק פרטי, וכך צריך להיות. ואין לי כשר אוצר, ואני בטוח גם שלכולכם, או לרובכם, דבר וחצי דבר נגד יזמים ומשקיעים. כך המשק שלנו מתפתח. ומגיע יישר-כוח לאותם יזמים וחלוצים שהשקיעו בחיפושי הגז ומצאו. ואני תמיד אומר: יגעת ומצאת, תאמין וגם תרוויח. מי שחיפש ולקח סיכונים והשקיע, צריך גם להרוויח. ועדת-ששינסקי, בהנחיות שהיא קיבלה ממני, וכך היא עבדה, הביאה בחשבון את הצורך להבטיח רווח נאה, יפה, מכובד מאוד, לחברות האנרגיה ולמשקיעים שהשקיעו, שיגעו ומצאו. לא רק כדי שישתלם להם לפתח אלא כדי שישתלם להם ולבאים אחריהם להמשיך בחיפושי גז ונפט בשטח מדינת ישראל, בשטח הימי והיבשתי.

רוני, זה קצת מפריע.

פשוט פספסתי את עניין הגריזלי. אני אסביר לך אחר כך.

תתחיל מההתחלה. חבר'ה, יש לכם הרבה זמן, כנראה. אבל גם אזרחי מדינת ישראל וגם מדינת ישראל, מגיע להם ליהנות מאוצרות הטבע של המדינה. ולכן הוועדה היתה צריכה למצוא את האיזון המתאים בין עידוד המגזר הפרטי, חברות האנרגיה ורווחיות חברות האנרגיה, לבין הנתח הנכון והמתאים מהרווחים לאזרחי מדינת ישראל. והדרך הטובה והנכונה ביותר, נאמר במקורותינו הרי, חוכמה בגויים תאמין, היא להסתכל גם מה עושים הגויים. מה עשו בעניין הזה בקנדה ובארצות-הברית, בהולנד ובריטניה, בנורבגיה ובניו-זילנד ובמדינות אחרות. בסך הכול, מה שוועדת-ששינסקי עשתה, היא עשתה נורמליזציה של משטר המסים על גז ונפט בישראל ביחס למה שקורה בעולם. לא המצאנו את הגלגל. זו גם היתה ההנחיה: ללכת בעקבות העולם, עם התאמות מיוחדות, אם התנאים דורשים זאת, תנאים מיוחדים בארץ.

דרך אגב, רוב המדינות שבהן התגלה גז ונפט במערב, קנדה ואלסקה, בארצות-הברית זה שונה ממדינה למדינה, באנגליה והולנד, זה בדיוק מה שהם עשו ב-20 30 השנים האחרונות: כשהתגלו מרבצי גז ונפט משמעותיים וגילו שהמסים נמוכים מדי, מקפחים את המדינה ואת אזרחיה, העלו אותם. אף פעם לא ב-260%.

לפעמים עשו את זה בשתי מדרגות, כל אחת של 130%. אף פעם לא דומים למספרים שלכם. אוקיי. ה-government take, חלקה של המדינה הממוצע, במדינות ה-OECD, הוא באזור ה-60%. חלקה של המדינה לאחר אימוץ מסקנות ועדת-ששינסקי במדינת ישראל יהיה בין 50% ל-60%, תלוי בגובה המאגר. הממוצע יהיה באזור ה-56% 57%, קצת נמוך יותר, טיפה נמוך יותר מאשר הממוצע במדינות ה-OECD שיש בהן מרבצי גז. אי-אפשר להשוות לשווייץ, שאין בה מרבצי גז, אז מעולם לא תיקנו שם את החקיקה, אבל אפשר להשוות להולנד ובריטניה, לנורבגיה ודנמרק, לארצות-הברית וקנדה, למקסיקו ואוסטרליה, שבהן התגלו מרבצי גז ונפט ב-20 30 השנים האחרונות, ולכן מה שעניין אותנו זה מה רמת המיסוי באותן מדינות מתוקנות שיש בהן מרבצי גז משמעותיים, מעל BCM 200, מעל 200 מיליארד קוב. וזה מה שעשתה ועדת-ששינסקי, היא עשתה נורמליזציה של המערכת בישראל והקפיצה אותה מ- government take של באזור 20%, שזה הצפי עם סיום ירידת מס החברות ב-2016, לרמה ממוצעת שמתקרבת ל-60%, עדיין מתחת ל-60%, 57% 58%, שהיא פחות או יותר הרמה הממוצעת, קצת פחות מהממוצע במדינות ה-OECD. אני אסביר איך הדבר הזה מתבצע.

שלושה סעיפים מרכזיים בחקיקה ובמיסוי. הראשון הוא תמלוגים. כשהחוק חוקק, בשנת 1952, נקבעו תמלוגים בגובה 12.5%. תמלוגים לוקחים מההכנסות בפי הבאר, זאת הכנסה מיידית של המדינה, ללא כל קשר לרווחים

התמלוגים, ועדת-ששינסקי החליטה להשאיר אותם במקומם. הוועדה ראתה שזה גם המצב בחלק גדול ממדינות העולם, תמלוגים בגובה 12.5%, היא החליטה לא לגעת באלמנט הזה. שני האלמנטים שהוועדה נגעה בהם הם ניכוי האזילה ומס רווחי יתר, שזה אלמנט חדש. אני אגיד על זה שתי מלים, ובזה אני אסכם. ניכוי אזילה הוא ניכוי פחת על המאגר. הפחת הזה הוא אבסורדי, כי פחת אתה נותן על ציוד ששייך למשקיע. הוא מאבד את הציוד הזה, הציוד הולך ומתבלה עם השנים, מתקלקל,

המאגר עצמו, אוצר הטבע, שייך לעם ישראל. לכן אם למישהו מגיע פחת על המאגר, על זה שהמאגר הולך ומידלדל עם השנים, זה למדינת ישראל ולעם ישראל. לא מצאנו שום ניכוי אזילה דומה בשום מדינה אחרת חוץ מארצות-הברית, וזה רק במקרים שקונים במיליארדי דולרים, או במכרז, שלפעמים מגיע למיליארדי דולרים, את המאגר. לכן ועדת-ששינסקי החליטה פה-אחד לבטל את ניכוי האזילה, מה שמחזיר את התמלוגים, הופך אותם לריאליים. הדבר השני, הוועדה המליצה על מס רווחי יתר, והחוק מציע להטיל מס רווחי יתר. אחרי שהמשקיעים מחזירים 150% ההשקעה, אז מתחיל מיסוי נוסף על רווחים עודפים בגובה 20%, והוא עולה עד לגובה של 50% לאחר החזר של מעל לפי-שניים, ומעלה, מההשקעה.

המס הזה נכנס לתוקף רק אחרי החזר מלא על ההשקעה, והוא מגיע לשיאו לאחר החזר שהוא יותר מכפול על ההשקעה. זה מס רווחי היתר. שני הדברים האלה ביחד, שאנחנו מורידים מהם גם פחת מסוים, מובילים אותנו לרמת government take של בין 50% ל-60%, תלוי בגודל המאגר וברווחיות שלו. אני מבקש מהכנסת לאשר את הצעת החוק הזאת בקריאה ראשונה. אנחנו מקווים גם להביא אותה לקריאה שנייה ושלישית במושב הזה, כדי לסיים את אי-הבהירות ולהכניס ודאות לשוק הנפט והגז והאנרגיה. זה חשוב לנו מאוד, למדינת ישראל. ואני רוצה לומר לכנסת: אנחנו עושים כאן משהו שאת עיקר התוצאה אנחנו לא נראה במשמרת הזו של הכנסת הזו ושל הממשלה הזו. בשנתיים-שלוש הקרובות תהיה תוספת הכנסה של מאות מיליוני שקלים בודדים. אני לא מזלזל גם בזה, אבל תוספת קטנה. התוספת בהכנסות תהפוך למשמעותית יותר באזור 2015, ולמשמעותית מאוד באזור 2020, ואז במשך 30 שנה יהיו תגמולים של מיליארדי שקלים. זה יכול להגיע בין 5 ל-10 מיליארדי שקלים בשנה, תוספת על-פי החקיקה הקיימת. בסך הכול, כשאנחנו מדברים על 30 40 שנה, אנחנו מדברים פה על הכנסות למדינה בסדר-גודל של כמה מאות מיליארדי שקלים. זה אומנם מתפזר על 30 40 שנה, כך שהסכום השנתי לא משנה סדרי עולם, אבל בסופו של דבר, כשמסתכלים על המכלול, זה סכום אדיר, שיכול לשרת את החינוך ואת הרווחה, את הביטחון ואת החוסן הלאומי שלנו ואת המפעל הציוני כולו. אנחנו עושים כאן משהו שאנחנו, ילדינו ואולי גם נכדינו ניהנה ממנו,

משהו נכון, משהו שאין בו פגיעה בלתי מידתית במשקיעים ויש בו תרומה נכונה ומתחייבת: עם ישראל ומדינת ישראל זכאים וחייבים ליהנות מאוצרות הטבע של מדינת ישראל. תודה רבה. תודה לשר האוצר, השר יובל שטייניץ. רבותי, רשימת הדוברים נעולה. אני אקריא אותה כדי שלא יהיו אי-הבנות. זה מופיע במצגת. כן, אבל אקריא אותה. ראשון הדוברים, יכול כבר לעלות, חבר הכנסת חיים אורון. אחריו, חבר הכנסת דב חנין, אחריו, חבר הכנסת חנא סוייד. חבר הכנסת ישראל אייכלר, חברי הכנסת רוני בר-און, אורי מקלב, גאלב מג'אדלה, איתן כבל, מאיר שטרית, אורי אריאל, כרמל שאמה וחברת הכנסת שלי יחימוביץ. יחתום את רשימת הדוברים, כרגיל, נסים זאב.

כי אי-אפשר שנסים זאב לא יחתום את הרשימה. בכל אופן, חברת הכנסת עינת וילף, ולאחריה, חבר הכנסת נסים זאב. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אנחנו נתמוך בהצעת החוק הזאת, ואני שמח על הטון הענייני שבו שר האוצר הציג אותו. מה לא היה סביב הדיון של ועדת-ששינסקי. בדקו אותו ואת אשתו ואת ילדיו, איך הם מסתדרים על המפה הפוליטית. הפכו את זה לדיון על ימין ושמאל, לא חברתי על ימין ושמאל, שקשור במי רוצה גז מהפלסטינים ומי רוצה לייקר את הגז שלנו, והמצרים וכו' וכו' וכו'. גם היום שמעתי מי שאומר שהדרך להבטיח גז זול היא לא להטיל מסים. והעניין מבחינה זו הוא הרבה יותר מהותי ופשוט:

המשאב הזה. הוא מבטיח קודם דלק זול. הוא מבטיח דלק. והמחירים, חבר הכנסת שטרית, אתה יודע טוב ממני, ייקבעו על-פי כללי השוק. ואם יהיה דלק זול בסביבה, הם יורידו. אפילו קראתי באחד העיתונים על עימות לא קל בין אחד הבעלים ובין אחד הקניינים, בטונים לא נחמדים: מה קפצת פתאום עכשיו, כשיש משבר אצל השכנים? תירגע, תירגע. מי שחושב שזה יהיה אחרת לא יודע איפה הוא חי, זה יהיה ככה. אף אחד לא ייתן מתנה לאף אחד ואף אחד לא יקבל גז מאף אחד, אלא אם כן נציע הצעה, שאני מודה שגם אני נזהר מלהציע: בוא נלאים את כל הנכס הזה, זה מה שעושים. חבר הכנסת רוני בר-און,

אני שמח על קריאת הביניים. הבעיה, חבר הכנסת אורון, שהזמן מוגבל, שלוש דקות. רבותי, זה דיון אישי, שלוש דקות לכל אחד. יושב-ראש הכנסת הבטיח יותר.

אני לא אתווכח עם היושב-ראש. איך אפשר להציג נושא כזה בשלוש דקות? אני אוסיף דקה אחת לכל היותר. בעקבות קריאתו של חבר הכנסת בר-און אני רוצה לומר,

הנכס הזה הוא קודם כול נכס של כולנו, בהבדל מהרבה מאוד תחומים אחרים. הנכס שייך לאזרחי מדינת ישראל. הוויכוח הוא אם שיעור מס כפי המקובל ברוב ארצות העולם הוא שיעור מס ראוי על הרווחים, על הרווחים, אחרי שההשקעה המובטחת היא פי-1.5 ולפעמים פי-שניים, בחלק הישן, אני לא רוצה להיכנס לפרטים כי החוק מפורט, כאשר יש הטבות נוספות הגלומות בתוכו, דרך הפחת ופחת מואץ וחישובי ריבית וכו' וכו' וכו'. אני שואל אותך, אז פרמיית סיכון מתאימה במקצוע הזה? אני גם נפגשתי, סליחה, נפגשו אתי, ואני שאלתי את מי ששאלתי: תגיד, איזה מכפיל אתה רוצה? 6, 7, 8, 10, על ההשקעה שלך, איזה מכפיל אתה רוצה? כל המכפילים האלה נעלמים פה. הרי אתה אומר: רמת הסיכון. אלוהים אדירים, הוא מקבל חזרה את כל ההשקעה שלו, גם מה שהוא השקיע במקומות אחרים, גם בקידוחים שהוא לא הוציא מהם כסף.

ולא בגובה ההשקעה, לא פחת רגיל, פי-שניים. עכשיו זה קל, הוא מצא. עוד הפעם, אני יודע שעכשיו זה קל שהוא מצא. בנורבגיה משתתפים אתו ב-75% כשהוא לא מוצא. חבר הכנסת רוני בר-און, בטח שהוא מצא, חבר הכנסת אורון, אני מסיים. אני אוסיף לך עוד דקה, אבל תסיים בדקה. אני מסיים. האם העובדה, הוא הסתכן ברמת הסיכון שבה מדובר, פיצית אותו על זה. למה בשיעורים שהם לא דומים לשום סיכון בשום תחום אחר, שגם בו אנשים מסתכנים? אז לא מציעים להם מערכת פיצויים מהסוג הזה, מקסימום מכירים להם בהוצאה, ולא משלמים עליה, חבר הכנסת אורון,

נכון, לכן יש פה פעמיים החזר השקעה. אם זה לא כל כך טוב, למה המדינה לא לוקחת את זה אליה? כי היא לא סוציאליסטית, כי אם אני הייתי שר האוצר, כמו שאמר לי כמה פעמים שר האוצר הנוכחי, לא הקודם, אני מודה שיכול להיות שהייתי שוקל את זה באופן רציני. סליחה, פתאום קיבלתי כנפיים כאלה. עוד שבע שניות. אבל בכל זאת אני שואל את השאלה. גם פה, איך הצליחו לרמות את הציבור? כאשר חוקק החוק ב-1952, 1954, שיעור המס היה יותר גבוה מאשר עכשיו, כי היה מס חברות מעל 50% והיה תגמולים 12%, זה יותר ממה שעכשיו. ואז באו ואמרו, בבקשה. זה מה שהיה קיים, כולל פה בכנסת, חבר הכנסת אורון,

אני יודע שאתה אומר דברי טעם, אבל אין לי ברירה אלא להיות צמוד לתקנון. אני מסיים, אני רוצה להגיד רק משפט אחד. משפט אחרון. משפט אחד אחרון. לצערי הרב, בחוק הזה אין התמודדות עם השאלה, מה שמופיע תחת הכותרת "קרן", מה יעשו ואיך ישתמשו בכספים בעתיד. חלוקת העושר. חלוקת העושר, וכרגע זה פתוח. לפי דעתי, היה נכון, לפחות שהדיון הציבורי יתחיל עכשיו ויסתיים עכשיו. אני לא אומר שבשביל זה צריך לעצור את החוק. החוק הזה חשוב מדי,

לגמור אותו, כי אני פוחד פחדים אחרים, מאשר לתקוע אותו בגלל היעדר הקרן. אבל אני חושב ששאלת הקרן היא שאלה מהותית והיא מבחן נוסף, על-פי השקפתי, מה המשמעות החברתית של השימוש בכספים הללו. תודה. והנושא השני, אני רוצה להצהיר פה, אדוני השר, מה אני רואה כתפקידי בעניין הזה: לצמצם עד כמה שאפשר, כנגד לחצים אחרים, את הפער בין דוח הביניים והדוח הסופי, כי הדוח הסופי שחק את דוח הביניים, בחלקו בנקודות מוצדקות ובחלקו, אם היה תלוי בי, לא הייתי שוחק אותו, אבל זה מה שהממשלה החליטה. אני מקווה שהכנסת לא תמשיך את תהליך השחיקה. ואם היא תשחק אותו, בכיוון ההפוך. תודה רבה לחבר הכנסת חיים אורון. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, מסגרת הזמן קצת הורחבה. אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת,

החוק הזה שמגיע היום לכנסת, מגיע אחרי מערכה ציבורית חשובה, לעתים אפילו דרמטית, שהתנהלה בציבור הישראלי. קודם כול, התעורר פה מחנה גדול של אנשים, שהתייצבו ואמרו: אנחנו רוצים עיקרון אחר, אנחנו רוצים חלוקה אחרת, אנחנו רוצים שנכסי הציבור, משאבי הטבע שנמצאו בתחומנו, כאן מדובר על גז, יגיעו לציבור וישמשו למטרות הציבור. אחד ההישגים הראשונים של המערכה הזו, של ההתעוררות הציבורית הזו, היה החלטתך, אדוני השר, למנות את ועדת-ששינסקי, ואני רוצה לברך אותך גם על מינוי הוועדה, גם על הגיבוי שנתת לה לאורך הדרך וגם על הנכונות שלך להתייצב מול מסע של השמצות והכפשות, שאני חייב לומר שאני לא זוכר רבים כמותו בהיסטוריה הפוליטית שלנו בשנים האחרונות. היתה פה מערכה, כשמצד אחד התייצב הציבור עם דרישה עקרונית, חשובה, משמעותית, ומהצד השני התייצבו בעלי אינטרסים, שלא נרתעו מלהשתמש בספינים ובספינים על ספינים כדי להסוות את הוויכוח הגדול שיש כאן על החוק הזה, והוא ויכוח על כסף והוא ויכוח על דמוקרטיה והוא ויכוח על השאלה מי מחליט ומי קובע ולטובת מי ועל חשבון מי, השאלות הערכיות שאנחנו כל כך יודעים בפוליטיקה הישראלית תמיד לדחוק אותן הצדה. יש לי ביקורת על הצעת החוק הזו. אני הייתי רוצה לראות הרבה יותר. אני הייתי רוצה לראות משטר תמלוגים הרבה יותר משמעותי, אני הייתי רוצה לראות העלאה אמיתית של התמלוגים. העלאה אמיתית של התמלוגים היא חשובה, משום שהתמלוגים הם המנגנון הכי פשוט לגבות כסף. ממסים קל להתחמק, מתמלוגים יותר קשה. הייתי רוצה לראות העלאת מס. לא רק היטלי רווחי יתר, אלא הטלת מס באמצעות מנגנון מיסוי אפקטיבי, שיחול מהשקל הראשון של ההכנסה. והייתי רוצה לראות גם מנגנון יותר משוכלל, דיבר על זה חבר הכנסת אורון, של חלוקת העושר, של קרן לטווח ארוך, של השקעות לטווח ארוך, של סדרי עדיפויות כדי שהדברים האלה לא ייכנסו לחור השחור של התקציב. אבל את שארית זמני, עמיתי חברי הכנסת, אני רוצה להקדיש דווקא למה שקרה בתקופה האחרונה, עם ההתרחשויות במצרים. תראו איך להטוטי הספינים אצלנו הם מופלאים וחסרי מעצורים. קודם אמרו לנו שצריך לתת לברוני הגז יותר כסף, כי הם מתחרים עם גז מצרי זול. הוספתי לאדוני עוד דקה.

עכשיו אומרים לנו: אין גז מצרי, ולכן צריך לתת לברוני הגז יותר כסף.

מה שלא תהיה המציאות,

זכאים ליותר כסף. אבל הדבר המרגיז ביותר, המקומם ביותר, זה ההתנהלות של אותם ברוני גז והעובדה שהם מנצלים את ההתרחשויות במצרים כדי להפוך את הציבור הישראלי לבני-ערובה. אם אנחנו לא ניענה לדרישותיהם, לא ניענה לסחטנותם, לא יהיה גז. ולכן אני אומר, אדוני היושב-ראש, כאשר זה המסר שמגיע מטייקוני הגז, התשובה צריכה להיות מאוד פשוטה: לא אלמן ישראל. הם לא רוצים להפיק את הגז? תודה רבה, ניקח מהם את הזיכיונות. זו אפילו לא הלאמה אמיתית. ניקח מהם את הזיכיונות, נחזיר להם את ההשקעות שלהם, אפילו בתוספת ריבית של 10%, ומדינת ישראל תפיק את הגז בעצמה. תפיק את הגז בעצמה.

שר האוצר לשעבר, חבר הכנסת רוני בר-און. תפיק את הגז בעצמה. גם הדקה עברה. אפשר לעשות את זה.

כשמפלגה חדשה תקום ותיקח את השלטון, ככה זה יהיה. אני מאוד מקווה. אתה אומר "ככה זה יהיה", אני מקווה שמפיך לאוזני מי ששומע. ולכן, עמיתי חברי הכנסת, מול הלחצים של טייקוני הגז חייבת להיות עמדה ברורה, עמדה חד-משמעית, עמדה עקרונית. ומול האיומים צריכה להיות אמירה ברורה: לא מתאים להם להפיק? לא מתאים להם להרוויח את רווחי היתר העצומים שוועדת-ששינסקי מציעה להם? ניקח אנחנו את הגז אלינו, נפיק אנחנו את הגז. אפשר לעשות את זה, אפשר לעשות את זה באמצעות קבלני ביצוע. זה אפשרי, זה ניתן, זה נעשה בעולם, זה יכול להיעשות גם אצלנו, ואז הגז הזה יהיה גז ישראלי באמת לתועלת החברה הישראלית.

תודה רבה לחבר הכנסת דב

חבר הכנסת ישראל אייכלר.

חבר הכנסת ישראל אייכלר, בשנייה הזאת נכנס חבר הכנסת חנא סוייד. הוא לפניך. ומייד אחרי זה חבר הכנסת ישראל אייכלר. אני מתנצל שלא ראיתיך, חבר הכנסת חנא סוייד.

אני רוצה להגיד שאני שמח על כך שהממשלה סוף-סוף הביאה את הצעת החוק הזו לאחר שמינתה את ועדת-ששינסקי והוועדה הגיעה למסקנות שהגיעה אליהן. אני חושב שזה שיפור גדול בהשוואה לנקודת ההתחלה שכל הדיון הציבורי התחיל בה בנושא תגליות הגז. אני גם רוצה לציין כאן את הקטעים, הייתי אומר, הגזעניים והמלוכלכים שהיו בקמפיין של הטייקונים, שהתחילו לפרסם מודעות, חלקן בערבית, ערבית שהיא לא מובנת בכלל, אבל רק על מנת להזכיר או להסית נגד העמדה שדורשת שאוצר הטבע הזה צריך להיות של כלל האוכלוסייה במדינת ישראל. אני רוצה כאן להציג עמדה שהיא מעבר למסקנות של ועדת-ששינסקי, והעמדה אומרת ככה: בעולם היום מקובל שהמדינות הן האחראיות להפקת אוצרות הטבע, במיוחד כאשר מדובר על נפט ועל גז. זה מה שקורה בסין, זה מה שקורה בברזיל. מקימים חברות לאומיות והחברות האלה הן בעצם שמנהלות את כל הנושאים של נפט וגז. כמובן, החברות האלה לא מקימות קבוצות עבודה וממש מפשילות שרוולים ועובדות בהפקה, בחיפוש, בזיקוק, בתעשייה, במכירה, אלא כמו שיש חברה לאומית לדרכים בישראל, שבעצמה לא מבצעת כל דבר אלא היא יודעת איך לנהל את התחבורה בישראל ואת הפרויקטים החדשים, כך גם חברה לאומית תוכל לנהל את השוק של הגז והנפט במדינה. המדינה תעשה את חלוקת הרווחים בצורה יותר טובה. היא תקצה מהרווחים יותר כסף לצרכים של חינוך, של בריאות, של רווחה. המדינה תעשה שיקולים יותר מושכלים בתזמון ובקצב ההפקה של הגז והנפט, כי זה חלק מהניהול.

המדינה יכולה, ומן הסתם תהיה אחראית יותר בשמירה על הסביבה. כאשר מפיקים נפט וגז, כולם יודעים את האפקטים השליליים על הסביבה, ותזכרו רק מה שהיה לאחרונה בארצות-הברית, עם "בריטיש פטרוליום", עם הדליפה הגדולה שם. אני רוצה לקוות שבאמת לחברה הישראלית יצא טוב מתגליות הגז. אני לא כל כך בטוח, דרך אגב. אני מאוד חושש שהתגליות האלו והרווחים שיופקו מהן ינותבו וילכו לטייקונים. האזרח הפשוט לא ירגיש את זה. אני רק אזכיר שבשבועיים-שלושה האחרונים מדברים הרבה מאוד על ישראל כמעצמה אנרגטית, כמעצמה של דלקים, ובו בזמן אנחנו רואים שמחירי הדלקים עולים ועולים ועולים. אז יש כאן דיסוננס כל כך ברור, שאני מאוד מקווה שהוא לא יימשך בעתיד, אלא שבאמת האזרחים יפיקו תועלת, לא רק הטייקונים, וההכנסות מתגליות הגז ישמשו לסגירת הפערים הקיימים, והולכים ומתרחבים, בחברה הישראלית.

חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, לפעמים אנחנו רואים בעליל ובגלוי השגחה אלוקית שאנחנו לא מבינים בה, קטנים אנחנו להבין בה, אבל היא נגלית לעינינו כאנשים קטנים, כיצורים קטנים, בצורה מדהימה. לפני חודשיים, כשהתחילו לדבר לפני כמה חודשים על כך שיש איזה מרבצים של גז, אז היו אנשים שאמרו: יש גז ממצרים, יש נפט מלוב, יש נפט מעירק, בסדר, יש לנו גם גז. כשאנחנו רואים היום, כאשר במצרים אנחנו לא יודעים אם הממשלה הבאה, נקווה מאוד שתהיה ממשלת שלום, אם יימשכו אז רמות הגז; כאשר אנחנו רואים מה שקורה בלוב ויודעים שהנפט עולה כבר, ומי יודע מה יהיה בכל מדינות ערב עם המדיניות האווילית של אדון אובמה, שעוד יכול להרוס את כל המזרח התיכון ולא יהיה לנו בכלל נפט, בא הקדוש-ברוך-הוא ומקדים לנו תרופה למכה בצורה טבעית. זה לא משהו על-טבעי, הגז קיים, אבל בדיוק עכשיו מצאנו אותו. אפשר היה למצוא אותו לפני 30 שנה, אפשר למצוא אותו בעוד 20 שנה,

זכינו שמצאנו את הגז עכשיו. אני לא אכנס עכשיו לוויכוח, אם הוא היה מוצא את התרופות אז, גם המכות היו באות אז. אז טוב שהתרופה נמצאה עכשיו ולא המכות.

זה סתם השגחה פרטית, זאת התבוננות, זה לא משהו שאני יודע על חשבונות שמים. זאת התבוננות קלה. אני לא אכנס לוויכוח כמה מגיע לאלה שגילו את זה. הציע פה חבר הכנסת חנין, שאולי אם הם לא רוצים, שהממשלה תעשה את זה, חזקה על ממשלות, מקרל מרקס ועד היום: הם סיפרו לעולם, ורעיונית הם אולי צודקים, למשל שהלחם צריך להיות בידי הממשלה כדי לא לתת בידי קפיטליסטים את החלוקה של הלחם להמונים, לחם צריך להיות דבר שבשליטה ממשלתית כדי שיהיה לכולם לחם. ואילו בארצות-הברית הם מסרו את הלחם לקפיטליסטים. המציאות היא שבארצות-הברית יושב הקפיטליסט כל הלילה במאפייה ופותח אותה, שמא אני ארצה לחמנייה טרייה, ואילו התורים הארוכים לחְלֶבּ,

היו דווקא בברית-המועצות. כך שאי-אפשר לדעת אם להתייחס לאנשים שמשקיעים ומוצאים את הנפט כאילו הם ברוני גז, אם כי אין לי אף מניה אצלם, ומצדי באמת לא צריך לתת להם יותר ממה שמגיע להם, ואם הכנסת והממשלה החליטו שוועדת-ששינסקי מאוזנת, לא אכנס לנקודה הזאת. אבל אני מציע לא לחלק את עור הדוב בטרם ניצוד. שמענו פה את שר האוצר מדבר על עשרות מיליארדים, 100 מיליארדים. אנחנו יודעים שנולד תינוק וכיכר בידו. כל אלה שהילכו אימים על העם שלנו, איך יוכלו לפרנס, יש כל כך הרבה ילדים, יש יותר מדי ילדים, איך נפרנס אותם? נולד תינוק וכיכר בידו. תהיה פרנסה, בעזרת השם, גם להם.

אני עוד זוכר,

שהלורד מוין שאל: איפה אני אכניס פה מיליון יהודים? יש פה מיליון יהודים ועוד מיליוני יהודים, ויהי רצון שיהיו עוד מיליוני יהודים, וכל האזרחים, לא רק יהודים, כולם יזכו, בעזרת השם,

אבל יש חשש. עד היום ידענו שהמלחמות שעשו מדינות ערב נגד מדינת ישראל היו שנאת חינם,

אבל מהיום זו כבר לא תהיה שנאת חינם. זו תהיה שנאה בשביל הרבה כסף, לא יהיו מלחמות חינם. אני לא רוצה להאריך, אני רק רוצה להגיד שנדע שהכול בהשגחה פרטית. אני לא אזכיר את שמו של חבר הכנסת, כי אולי הוא כבר חזר בתשובה

אבל צוטט לפני כחודש חבר כנסת אחד שאמר: אם הכסף ילך לחרדים עדיף שלא יהיה הגז. חוץ ממה שאני רואה פה, חוסר הבנה בסיסית בזכויות האדם והאזרח אני רואה פה שפל שאין כדוגמתו: שיהודי יוכל לבוא ולומר בפומבי שעדיף לו שלא יהיו מיליארדים של שקלים למדינה, ובלבד שלא יהיה, "גם לי גם לך לא יהיה". זו מידת סדום. אני מקווה שהוא חזר בתשובה, ואני מקווה שלא יהיה יותר לגיטימי להגיד דבר כזה, לא רק על חרדים, על כל אוכלוסייה כלשהי. ונאחל לכולנו שבאמת יהיה שפע גדול לכל עם ישראל, אם זה על-ידי הגז, אם זה על-ידי הנפט, ואם סתם, שתהיה פרנסה בשפע לכולם ובריאות טובה לכולם. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת ישראל אייכלר. חבר הכנסת נסים זאב, ואחריו, חבר הכנסת רוני בר-און. אדוני היושב-ראש, עמדתי ברורה בנושא הזה.

חושב שהצעת החוק בעצם פוגעת באופן קשה מאוד במשקיעים, ולא מדובר פה בחברות, טייקונים, מייקונים, כל מיני קשקושים למיניהם. יש פה מאות אלפי משקיעים, שהשקיעו במשך 22 שנה והפסידו במשך השנים. ועכשיו פתאום יש תגלית חדשה, ובאה הממשלה ואומרת: אני בעלת-הבית. יש כאן כפיות טובה, ומעבר לכפיות טובה, כלפי מאות אלפי משקיעים, כלפי הציבור שנתנו את אמונם בממשלה הזאת, שעודדה אותם לחפש נפט וגז וליטול בכך על עצמם סיכונים גבוהים. השקעותיהם של המשקיעים האלה, שנענו לקריאתה של הממשלה, הביאו לתגליות בעלות ערך בל יתואר. זה לא הממשלה, הממשלה מזמן הרימה ידיים, הממשלה מזמן אמרה נואש, אלה שהשקיעו, הם הביאו לכלכלת המדינה ולביטחונה ולצמיחתה בעתיד. אבל מה קורה עכשיו? עומדות על הפרק הצעות ליטול מהם את מרבית הפירות של הצלחתם. תכליתה של הצעת החוק הזו הינה מניעת הלאמה בלתי הוגנת זו של זכויות המשקיעים, למנוע בכך פגיעה קשה מאוד באמון ציבור המשקיעים. למה שהמשקיעים יאמינו לממשלה הזאת עוד? במשך שנים רבות עודדה המדינה משקיעים להשקיע בחיפושי נפט וגז בישראל. עידוד זה בא לידי ביטוי, בין היתר, בהוראות שנקבעו בחוק הנפט עוד ב-1952 וכן בתקנות מס הכנסה. באמצע שנות ה-80 החליטה הממשלה, לאחר כישלונם של מאות קידוחים שביצעה באמצעות חברות ממשלתיות לחיפושי נפט וגז, החליטה יום אחד הממשלה שהיא חדלה מפעילותה בחיפושי נפט וגז, שהיא לא רואה עוד סיכוי ממשי להצלחתה, ולהפסיק את פעילותן של החברות הממשלתיות בחיפושי הנפט. אז מה קרה לאחר מכן? בד-בבד הגבירה הממשלה את עידוד המשקיעים להשקיע בעצמם בחיפושי נפט וגז, ובסוף 1988 נעשה צעד נוסף לעידוד ההשקעה בחיפושי נפט וגז, כשהוצאו תקנות מס מיוחדות שאפשרו את הפקתן לציבור של יחידות המקנות זכות השתתפות בשותפויות מוגבלות אשר נרשמו למסחר בבורסה. השותפויות המוגבלות אשר פעלו ב-22 השנים האחרונות על-פי תקנות אלה, באמצעות כספים שגויסו מן הציבור, נא לסיים. הן אלה שהביאו לתגלית הגז והנפט.

אדוני היושב-ראש, אם אחרי שהציבור השקיע, זה כמו שמישהו מרוויח במפעל הפיס, ואומרים לו: תשמע, עכשיו אתה הרווחת, אנחנו מוכנים להחזיר את מלוא ההשקעה שלך פלוס עוד 1,000 כרטיסים אחורה שקנית. הוא אומר: רבותי, אבל אני כבר קניתי, אני כבר הרווחתי, זה שלי. אז אם ככה המדינה מתנהגת, אל תצפו שהמשקיעים ייתנו עוד אמון להשקיע בהשקעות נוספות. ותאמינו לי, אני יודע שהרבה חושבים שזה לא נכון וכולם צוחקים, אבל אני אומר לכם: זה עוד יזיק מאוד, ואני מאוד דואג, אם אנחנו באמת רוצים שהמשקיעים ימשיכו להשקיע ולתת אמון, לפחות צריך לתת אותה הזדמנות שנותנים למשקיעים כמו המצרים, אני מודה לחבר הכנסת בר-און, שנתן לי את זכות הקדימה לדבר לפניו, ואני מסיים.

תודה לחבר הכנסת נסים זאב. חבר הכנסת רוני בר-און,

אדוני היושב-ראש, לפני שאתה מפעיל את השעון, אם מותר לי הערה של שורה אחת

היום בבוקר זכה בפרס האוסקר לסרט הדוקומנטרי הזר סרט על בית-הספר "ביאליק-רוגוזין" שעוסק ומטפל בילדי העובדים הזרים. לא שומעים. אפשר להגביר את הווליום?

בבוקר זכה בפרס האוסקר, בקטגוריית הסרט הדוקומנטרי הזר, הסרט שעוסק בבית-הספר "ביאליק-רוגוזין" בתל-אביב, שהוא בית-הספר של ילדי המהגרים, ילדי העובדים הזרים. פרס האוסקר הוא באמת לא לסרט כמו לבית-הספר, למפעל ההומני הנפלא הזה, שבראשו עומדת קארן טל, שמראה ישראל אחרת, לא ישראל מכוערת כפי שהיא נראית מהגבעה הזאת, מהבית הזה וממקומות אחרים. על כך מגיע להם יישר כוח. אני חושב שאי-אפשר לעבור לסדר-היום בכנסת בלי להגיד את המשפט הזה. אדוני היושב-ראש, מכאן לעניין. דומני שהחוק שאנו עוסקים בו, אני גם מציע למי שצופה בנו מבחוץ להסתכל על האולם הזה. כמה דונמים של יער נכרתו כדי למלא את מכסת הנייר של העיתונים שכל חברי הכנסת עשו על זה מיילג'. אין פה חבר כנסת אחד מהליכוד, אין פה חבר כנסת אחד מישראל ביתנו יש,

אה, בצדדים. כל המפלגות צרחו וצעקו, לא היתה במה שלא דיברו מעליה. עכשיו יש במה, קריאה ראשונה בכנסת, יוק, לאף אחד יותר מה להגיד. נפלה עליהם אימתה ופחד. אבל פה זה בחינם, עכשיו, השאלה שצריך לשאול את עצמנו כשאנחנו באים לחוק הזה היא השאלה איזה מדינה אנחנו רוצים. השאלה אם אנחנו רוצים מדינה שעומדת בהתחייבויות, לא רק התחייבויות ברמה של כריתת חוזים וברמה של חקיקה, גם התחייבויות של שר האוצר מלפני שנה במכתב לחברת הכנסת שלי יחימוביץ, במכתבים למחפשים ולקודחים. האם אנחנו רוצים מדינה שנותנת ודאות עסקית לאלה שמשקיעים פה? איזה appeal בין-לאומי בשאלת ה-doing business, שתמיד נשאלת במקומות מול ממשלה, רוצה מדינת ישראל שתהיה לה? מה מידת המחויבות של המדינה לסקטור העסקי שעושה בוודאי בתחום החיפוש והקידוח את מה שהמדינה לא יכולה, לא יודעת וגם לא רוצה לעשות? אבל פה התפתח איזה סוג של שיח ציבורי, שנראה כמו הסתערות של סוסים דוהרים שדורסים הכול בדרך, עם בליל של דמגוגיה בנושא של הטייקונים. כל השומע תצילנה שתי אוזניו, טייקונים. הטייקונים האלה, במלה אפילו לא עדינה ולא מכובסת, זה קטר הצמיחה של המשק הישראלי, אתם רוצים או לא רוצים. ואף אחד לא שאל את עצמו, אולי חבר הכנסת אייכלר, בכמה כסף מדובר בסוף התהליך ומי באמת גם נמצא בין הנהנים מאחורי כל האוצר הגלום הזה, אולי קצת המשקיעים הקטנים, אולי קצת קופות הפנסיה ששייכות לכל עם ישראל ולכולנו. הזכיר פה שר האוצר את הסיפור על דוב הגריזלי. אני כל הזמן רואה פה איך מחלקים את עור הדוב שטרם ניצוד. בסוף היום לא יהיה מדובר בכסף הגדול הזה. דיברו אתנו על 45 או 50 מיליארד דולרים. דברי הבל. וטוב אמר חבר הכנסת אייכלר, שסיפר את הסיפור שמזכיר לי את הסיפור של שלום עליכם. שלום עליכם מספר סיפור שאתה חולם כל הלילה שאתה אוכל קנישס. קנישס זה איזה לביבה. כל הלילה אתה חולם בחלום קנישס, אבל בבוקר אתה מתעורר רעב, כי זה חלום, זה לא קנישס. אותו הדבר יהיה בעניין הזה. כמה עובדות בעניין ההמלצות: אני קובע שמה שאמר שר האוצר בעניין ממוצע ה-OECD, בעניין ה-government take על 60% לא נכון. זה מסתובב סביב ה-40%, כאשר משווים את המדינות שדומות לנו. אם תשוו את נורבגיה עם המרבצים שלהם, ששם זה 75% השקעה לאומית, אז כמובן שתגיעו לתוצאות המצחיקות האלה. אם כל פעם נשווה ב-OECD, באחוזים, את כל המדינות, ב-OECD נמצאת גם לוקסמבורג שיש לה אפס אחוז חוב, אבל גם יפן שיש לה 200% יחס חוב תוצר. אז צריך לעשות את זה בצורה, את זה עשתה הוועדה, אני אומר לך שהיא לא עשתה. תיכף אני אגיד לך מה ההתאמות. רשום לי ההערות של ההתאמות שהוועדה לא עשתה. מה ההתאמות שהוועדה לא עשתה? היא לא עשתה התאמות לכך שמדובר בשוק ראשוני, היא לא עשתה התאמות לכך שמדובר במצב גיאו-פוליטי מורכב שאין לחלק, כמעט מכריע, מהמדינות האחרות, היא לא עשתה התאמה לעובדה שאנחנו מדברים על תגליות גז ולא על תגליות נפט, היא לא עשתה התאמה לזה שגז הוא פחות סחיר ויש לו בעיות שינוע הרבה יותר קשות מאשר יש לנפט, היא לא עשתה התאמה לכך שאנחנו מדברים על שוק מוגבל בתחרות מול שווקים שהם ותיקים ועתירי תשתיות, היא לא עשתה התאמה לכך שמדובר במדינת ישראל, בגז הישראלי, בקידוח במים עמוקים מאוד-מאוד-מאוד בשיעור ש-1% בעולם קודחים במים עמוקים כמו המים שלנו. תרשה לי. אם יש לנו ויכוח רעיוני, אני מוכן לנהל אותו על חשבון זמן אחר. זה לא ויכוח רעיוני, זה ויכוח עובדתי. היא לא עשתה שום דבר מבחינת ההתאמות בשאלת ההגבלה הביטחונית שמקשה על גיוס משקיעים כשמדובר במדינת ישראל. מדינת ישראל היא לא סוג של השקעה אטרקטיבית כשמדובר בבעיות הביטחוניות שלה, בוודאי לא מול החרם הערבי. את כל הדברים האלה צריך היה לתאם גם מול ממוצע ה-OECD, מה שלא עשתה הוועדה, ושר האוצר כמובן הלך בעקבותיה, ונוח היה לו לאמץ את ההמלצות, מגיעה לו מחמאה על יכולת העמידה שלו, כמובן בעיקר מול ראש הממשלה בעניין הזה. אני אומר שהעלאה מ-24%, אדוני שר האוצר, למשהו שנע סביב ה-60%, זה העלאה של 260%. בשום מקום, אף פעם, כי אתה תמיד אוהב תקדימים היסטוריים ותהליכים היסטוריים, אף פעם לא נעשתה העלאה במכה אחת של 260%, באף אחת ממדינות העולם. גם בזה יש לך תקדים היסטורי. היו פה הנחות מקרו מוגזמות, מניחים גידול של 2% כל שנה. אלה דברים שאני לא מקבל אותם, לא יכול לקבל אותם. הניחו פה שיעורי מס מופרכים. עם הירידות האלה גם את מס החברות לא תורידו לאן שאתם מתכוונים להוריד. אתה יודע את זה טוב ממני. היתה פה התעלמות ברורה מהחריגות גם בתקציב וגם בלוחות הזמנים לעניין ההפקה. בכל הדברים האלה אני אנסה לשכנע את ועדת הכספים, כנראה זה לא יהיה קל, במהלך הדיון להכנה לקריאה שנייה ושלישית. צריך להגיד עוד פעם, ואני אומר את זה בפה מלא מעל הדוכן הזה, יאהב את זה חבר הכנסת אורון, יאהב את זה חבר הכנסת דב חנין,

השינוי ב-government take, במספרים שאתם שמים עכשיו, פירושו הלאמה. אתם רוצים להיות נורבגיה, תשתתפו ב-75% מההוצאות של הקידוחים שלא מצליחים, ואז תוכלו לקחת את המספרים של נורבגיה, שהיום אתם משווים את מדינת ישראל אליה, כשאין שום מקום להשוואה בעניין הזה. תודה רבה לחבר הכנסת רוני בר-און. חבר הכנסת גאלב מג'אדלה, בבקשה. אתה, גם אם לא מרגישים אותך, רואים אותך. אתה יודע טוב מאוד מי אני. התנסית אתי שנתיים. לא קרה שום דבר.

היה לו אתי ניסיון מר שנתיים. בבקשה, אדוני. אני העד הכי טוב. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, עמיתי חברי הכנסת, אי-אפשר לפתוח דיון כזה מבלי לדחות על הסף את כל סוגי האיומים, הגלויים והסמויים, שהיו בכלי התקשורת בפרהסיה נגד שר האוצר, מחיסולים פוליטיים ועד אחרים. זו פשוט תרבות רעה וזרה. אנחנו בדיון אמיתי במהות אחד הנושאים החשובים לחברה הישראלית. אפשר לתקוף את הנושא מכל הכיוונים, אבל דבר אחד ברור: טובת הציבור היא מעל לכול. אנחנו מדברים על משאב טבע ששייך לציבור. אלה שרוצים לדבר בכפל לשון, לומר שהממשלה לא יכולה לחזור בה, איזו אמינות יש לנו בעולם, באמצע משחק לא מחליפים ולא משנים כללי משחק, אלה מלים של כפל לשון וצביעות משוועת.

כאשר מציבים לנגד עינינו את טובת הציבור, גם אם טועים בתחילת הדרך, עדיף לתקן באומץ לב ולומר שטובת הציבור מעל כל דבר, ולתקן. כאשר מתקנים לטובת הציבור והחברה הישראלית, אנחנו לא מואשמים בשום דבר מגונה, ההיפך הוא הנכון. על כן, אדוני היושב-ראש, ראיתי לנכון ליטול חלק בדיון הזה, כדי לומר את הדברים האלה. לא פעם קוממו אותי הראיונות ברדיו, ברשת ב', שנשמעו מתוכם איומים, כאשר מישהו התיימר לומר שהוא מייצג,

את מאות ועשרות אלפי המשקיעים הקטנים, שעוד לא ראינו פעם אחת את הרשימה שלהם. תמיד הופיע אדם אחד, אותו איש, ודיבר בשם עשרות אלפי המשקיעים הקטנים. ניסיתי לגלות את הרשימה הזאת, זה לא משהו שנוגע לביטחון המדינה, חסוי, נכון, אדוני היושב-ראש? אף פעם לא הצלחתי לקבל את הרשימה הזאת. אמרתי שכחבר ועדת הכספים אני רוצה לגשת לעניין ביושר, בניקיון כפיים: תראו לי את הרשימה של המשקיעים הקטנים, המסכנים, עשרות אלפי השמות האלה. אני רוצה לעיין בה, אולי ליצור קשר עם עשרה, מדגם מייצג, או 20 או 30 אנשים, לדבר אתם, כדי שלבי ומצפוני יהיו שקטים שעשיתי הכול בטרם עליתי לדוכן הזה לומר את דעתי או לתת ביטוי לעמדתי בוועדת כספים. לא ראיתי, לא קיבלתי את הרשימה של אלפי ועשרות אלפי המסכנים, המשקיעים הקטנים, שאיימו בשמם. המלצות ועדת פרופסור ששינסקי וחבריו לוועדה הן למען האמת פשרה, אני יכול להרשות לעצמי אפילו לומר, אדוני שר האוצר, מפא"יניקית. זה לא מה שרצינו, זה לא מה שהיה בתחילת הדרך, אבל גם פשרה לטובת כל הצדדים היא בעיני דבר הוגן. על כן אני מברך אותו ואת חבריו לוועדה. אני אומר לך יישר כוח על העמידה שלך מול כל האיומים האלה, איומי הסרק. אתה יצאת רק מחוזק מהם. וכמובן הצטרף אליך אחר כך לעמידה האיתנה ראש הממשלה, בשלב יותר מאוחר, לצערי, במקום להוביל את הגיבוי ולתת לך.

תודה רבה לחבר הכנסת גאלב מג'אדלה. חבר הכנסת איתן כבל, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני היושב-ראש המתחלף, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אני אשתדל לסיים את שלוש הדקות ובקיצור. שמעתי את נאומו המלומד של שר האוצר לשעבר, חברי רוני בר-און. אני רוצה לומר כמה נקודות בהמשך לכך: זה לא עניין של מה בכך שהכנסת, כמעט כולה, מוצאת עצמה מתאחדת, בוודאי אופוזיציה, סביב הצעת חוק לא פשוטה, במידה רבה אפילו דרמטית, שמובאת פעם ב-, ומייצרת התנהלות מאוד חשובה כלפי העתיד. אני כאן כדי לומר, לפחות אני, סיעת העבודה, ויש חברים נוספים מסיעת העבודה שגם ידברו והיו פעילים מאוד בדיונים בוועדת הכספים, אני יודע את זה מכלי ראשון ובוודאי מכלי התקשורת, שחברי סיעתי היו מהמובילים בדיון הזה, שהיה דיון מאוד יצרי. וכמו שאמרו חברי כאן, כנראה זה הפרומו. כנראה עדיין לא התחיל באמת הדיון והמאבק האמיתי עוד לפנינו ושום דבר עוד לא סגור. אני אומר את זה לך, אדוני השר, כי זה מונח לפתחך, כי אני לא בטוח אם ראש הממשלה הוא זה שיעמוד בלחצים אשר יופנו אליו, אני סומך עליך. אני אומר את זה לא כדי לייצר חס חלילה טריז, וזה לא דיון לייצר טריז בינך לבין ראש הממשלה, אלא לומר לך שאנחנו מצפים ממך לעמוד בכל כוחך מול כל ניסיון להמשיך ולכרסם עוד בהחלטות של ועדת-ששינסקי. להזכירך, בוועדה, כשקיבלה את ההחלטות שלה, הקונסנזוס היה מאוד מאוד גדול. בעצם הנוסח כפי שהובא היום לקריאה ראשונה הוא לא בדיוק דומה, אולי קצת שונה ממה שהיה אמור להיות מובא מלכתחילה. בסדר, אוקיי, אני מבין, לחצים, אילוצים. אבל אני מבקש, אדוני השר, אני מבקש ואפילו תובע, שלא נמצא את עצמנו, כפי שקורה לא פעם, שאנחנו מגיעים לקריאה שנייה ושלישית עם חוק אחר. רק הערה, בבקשה. הנוסח המובא תואם את המסקנות של ועדת-ששינסקי. אתה אומר שאתה סומך עלי, אני סומך עליכם, אבל גם סומך על ראש הממשלה בעניין הזה, כי קיבלתי גיבוי, אדוני, זה בסדר גמור. אתה, שר האוצר, סומך, אני לא סומך. כל אחד יסמוך על מי שהוא חושב שהוא יכול לסמוך. סמוך עלינו, אתה יכול לסמוך עלי, אל תסמוך על זה שאתה יושב לידו. לכן אני אומר לך, באמת בכנות: יש לנו ציפיות מאוד גדולות. עוד דבר, שלא נמצא את עצמנו בוועדה המשותפת, אדוני השר, מוצאים את עצמנו מתברברים. זה חוק שחייב להיות מובא לקריאה שנייה ושלישית מה שיותר מהר, וככל שנקדים לעשות זאת, ואם זה יובא בכלל במושב הזה, זה הישג חשוב וראוי.

תודה לחבר הכנסת איתן כבל. סגן יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת אורי מקלב. יישר כוח, כבל. בבקשה, אדוני.

תודה כפולה לך, שגם אפשרת לי לדבר. מכובדי שר האוצר, חברי חברי הכנסת, אני דווקא רוצה לפתוח בהודיה לקדוש-ברוך-הוא שאנחנו נמצאים פה היום ומתווכחים על משהו שבהחלט יכול היה לא להיות. אני שמח שיש לנו ויכוח, ויכוח על מתנת חינם שאנחנו זוכים, שארץ-ישראל, שהתברכה כארץ זבת חלב ודבש, רק שהאוצרות הם עמוקים ושאנחנו זכינו לגלות את הדבר הזה,

את אוצרות הזהב האלה,

היום רואים כמה הם חשובים, כי מספיק משהו קטן שאף אחד לא חשב עליו, מה שקורה במדינה השכנה, שמספקת לנו חלק גדול מאוד מהנפט, הדלק, ואנחנו לא יודעים איפה אנחנו נמצאים. והנה, אנחנו יכולים היום להתווכח בוויכוח ערכי. שמעתי את כל הדוברים, גם את שר האוצר וגם את שר האוצר לשעבר, ואני לא חושב שיש כאן איזה פולמוס. אני חושב שכל אחד, מהשקפת עולמו הכנה, בוויכוח העקרוני על עמידה בהתחייבויות, אם זה נחלת הכלל. וגם אם זה נחלת הכלל, אחרי שיש הסכם אנחנו צריכים לעמוד בו? או שיש פה בכל אופן נתונים שלא היו לפנינו בהסכם כשסיכמו עם חברות כאלה ואחרות על חיפושי הנפט. כשהבעתי את עמדתי, וגם הייתי שותף בתמיכה בשינוי התמלוגים לחברות הנ"ל, שאלו אותי וטלפנו אלי אנשים ואמרו: חוץ מזה שיש לך חוק, אתה הרי גם מחויב להסכמים, יש לך דיני תורה, ואיפה ה"לא תגזול", איך אפשר ללכת ולגזול מאנשים שהתחייבת להם? אז בענייני דין תורה אמרתי שאני מוכן לבוא אתם לדין תורה לראות אם מה שאנחנו עושים נכון או לא נכון. אני משאיר את העניין הזה. גם בנושאים הלכתיים, גם כשיש הסכמים, יש נושאים של מיקח טעות, יש דברים שלא היו צפויים, אומדן. בבקשה, אדוני שר האוצר.

לא רק שלא היה שום הסכם. בתנאי הרשיון שהם קיבלו על עצמם כתוב במפורש, שחור על גבי לבן, שייתכן שהמדינה תחליט לשנות את התמלוגים על גז ונפט, ושהרשיון כפוף לאפשרות, אדוני שר האוצר, צריך לסיים את הדיון, ברשותך. רק לתקן טעות. כן, אבל זה בסדר, ואני מניח שיכול להיות,

היו טעויות הרבה יותר גדולות כאן מהטעות הזאת, אתה יודע את זה. כן. אבל בהנחה הזאת שאני גם מניח, אנחנו גם יודעים מדוע אתם הכנסתם את הסעיף הזה. על מצב נתון יש איזה הסכם, אבל כשמתגלה שבכלל השוני הרבה יותר גדול,

זה גם בדין תורה, אני לא חושב שצריך להיות דין תורה. יש מה שנקרא "יותר משתות", אם זה יותר מ-20%,

כל הוויכוח האחר. הדברים האלה ודאי וודאי שהם מבוססים, אבל יש כאן גם סבירות.

שאנחנו מקבלים את מתנות החינם האלה ואנחנו יודעים שהחלק הזה, החלק העיקרי, הוא האוצרות שלנו. וכשאנחנו באים היום במצב כלכלי, גם כן במצב נתון אנחנו חייבים באמת לראות את התמונה הכוללת, ולראות את זה בצורה הנכונה של הדברים. ומה שכן, מה שכן הייתי מחריג זה את המשקיעים הקטנים. זה לא נכון שאין משקיעים קטנים. יש משקיעים קטנים שהשקיעו בצורה כזאת בבורסה. לא שהם קנו מניות גדולות,

הם היו צריכים להוסיף, כל פעם שהחברות הגדילו את החפירות שלהן הם העמיקו את ההוצאות שלהם. האנשים האלה השקיעו, ואפשר להחריג מהאנשים המרכזיים במשחק הזה את האנשים הקטנים. אני חושב שאת זה היה מאוד חשוב לעשות. תודה רבה, אדוני. תודה רבה, חבר הכנסת מקלב. חבר הכנסת מאיר שטרית, בבקשה. עד שיעלה חבר הכנסת שטרית, אדוני השר, אם בדברי התשובה שלך תתייחס לאיום הסרק הזה של האספקה ממצרים, אני אודה לך מאוד. תודה. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, קודם כול צריך לשבח את היזמים ואת אלה שמוכנים להשקיע כסף בשביל לחפש נפט בארץ. נדמה לי שאיש לא נגדם. ואני קצת מתפלא על המריבה שקמה. זה כמו שמוצאים עוגה ומתחילים לריב האחד עם השני מי יקבל חתיכה יותר גדולה. איזה סיבה והיגיון יש בריב הזה בכלל? נמצאו ממצאי נפט מדהימים. אם הנתונים נכונים, אז מדובר באמת על מיליארדים של BCM, מדובר על כמות עצומה שיכולה לספק את האנרגיה של ישראל להרבה מאוד שנים, אנרגיה נקייה, שרק יש לברך עליה. אין שום ספק לאף אחד שהמשקיעים, שהשקיעו כסף ומאמץ, ומצאו את המאגר הזה, ירוויחו הרבה כסף, גם אחרי המיסוי שהמדינה הטילה.

על כמה מיליארדים נוספים יקבלו המשקיעים? אני חושב שבמדינה שבה יש לכידות חברתית, הדבר הזה צריך מלכתחילה בכלל לא לעלות על הפרק כמריבה, ואפשר היה להגיע להסכמה גם בלי מריבה ובלי ועדה, אם היינו נוהגים אחרת. אני אומר בצער, אבל לפחות אי-אפשר לעמוד על הבמה ולטעון פעם אחת שחלוקת המיסוי במדינת ישראל, חלוקת הנטל, חלוקת ההכנסות של המדינה היא מעוותת, וזו עובדה, החלשים נהיים יותר חלשים והעשירים נהיים יותר עשירים, והפערים החברתיים הולכים ומתרחבים בצורה קטסטרופלית, דבר ששם אותנו בראש המדינות, עם ממדי העוני הכי גדולים ב-OECD, ולעמוד פעם נוספת על הבמה הזאת ולומר: אנחנו נגד הטלת מיסוי יותר גבוה על המשקיעים, שלמזלם ולמזלנו מצאו מרבצי נפט גדולים מאוד. אני לא ראיתי אף אחד מהמשקיעים האלה שהתלונן בעבר כשהמדינה הורידה את המיסוי על החברות, גם בממשלה שלנו הקודמת, גם בממשלה הזאת, אף אחד לא מתלונן שמורידים מסים, ואף אחד לא בא בטענה מה פתאום אתם מורידים מסים. גם לא שמעתי אף אחד מהמשקיעים הקטנים, שכשהרוויחו כסף בבורסה הם באו להגיד למדינה: תשמעו, אנחנו הרווחנו כסף, אנחנו עכשיו מתלוננים על הרווח.

איזה קשר יש למדינה למי שקונה מניות בבורסה?

אתם מצפים שהמדינה תיתן ביטחון או ביטוח לכל מי שקונה מניה בבורסה, שאם הוא יפסיד בחברה שהוא קנה, המדינה תחזיר לו את הכסף? הם הציעו את זה

טוב, אנחנו היינו נגד, רוני. הם הציעו את זה. גם נתניהו, אתה צודק, אני בעמדתך. גם יושב-ראש צוות 100 הימים. הם רצו רשת ביטחון לבורסה. אבל אני בעמדתך. דווקא זה שעמדת על המשמר ולא נתת לפרוץ את מסגרת התקציב, למרות כל הלחצים, אני צריך לברך אותך על זה, כי זה מה שיצר הצלה של המשק.

מאה אחוז. ואני אומר גם לשר האוצר באותה נשימה, שאני חושב שטוב עשה שהוא עמד בלחצים שהופעלו עליו מכל הכיוונים, ולא נכנע ללחצים הללו. זה תפקידו של שר אוצר,

התפקיד לא תמיד נעים, וצריך לעמוד בלחצים, וטוב שממלאים אותו לפעמים. ואני חושב שבעניין הזה לפחות צריך לברך על זה, כיוון שחברים,

אני אומר בצער, אין סיבה לפתח את כל המריבה ומערכת הלחצים שהיתה. יש היגיון רב לדעתי בכך שהמיסוי הוגדל, ולדעתי נעשתה פשרה משמעותית מול המשקיעים, כי אם המשקיעים יקבלו פי-שניים מהשקעתם, ניכוי של פי-שניים מהשקעתם, וישלמו מס רק על הרווח, על מעבר לזה, אין מקום להתלונן, ואני מאחל להם שירוויחו הרבה כסף ושגם המדינה תרוויח הרבה כסף. אדוני שר האוצר, אני יודע שאתה התבטאת בעבר שיש לך כוונה להקים קרן, נא לסיים, אדוני. שתשתמש בכסף הזה או בהכנסות הללו לטובת המדינה. אני גם רוצה לשים פרופורציות.

כי אנשים דיברו הרבה יותר, אני ישבתי פה כל הדיון, לא זזתי מפה. פרופורציות. נאמר שבאמת התחזיות האופטימליות אכן יתממשו והמדינה תתחיל לקבל הכנסות מעוד עשר שנים, תקבל הכנסות של 5 מיליארד שקלים לשנה. בתוך תקציב המדינה זה לא איזשהו פיצוץ ענק שתהיה מחר תוספת כסף אין-סופית.

אדוני היושב-ראש, יש לנו נטייה להגיד: להקים קרן לטפל בבעיות החברה והרווחה. אדוני שר האוצר, אני מציע לך לשקול את העניין הזה מחדש, וצריך לדון בו, מכיוון שאולי הדרך היותר נכונה, אדוני שר האוצר,

אדוני שר האוצר, לנקודה הזו? אולי הדרך היותר נכונה היא לקחת את הכסף הזה ולהחזיר חובות, לחסל את החוב של מדינת ישראל, ואז ישתחרר מתקציב המדינה סדר-גודל של כמעט 100 מיליארד שקלים לשנה, שתוכל להוציא אותו בתקציב לעניינים חברתיים בלי להגדיל את מסגרת ההוצאה, אם נצליח לחסל את החוב.

החזרת החובות אולי היא יותר טובה מאשר להשקיע את הכסף באיזה דבר נתון, שמחר הוא יישרף ונגמר העניין. ככה אתה יוצר קרן לעולם ועד. אם אתה מקטין את החוב הלאומי, אתה משחרר מתקציב המדינה תשלומי ריבית וקרן בהיקף של עשרות מיליארדים, שאותם אתה יכול להפנות באמת לטיפולים בנושאים החברתיים. אולי זו דרך יותר טובה מאשר להגיד, אני מקים קרן, מחלק את הכספים, וכולם מתחילים לריב כמה יקבל זה וכמה תקבל הקואליציה וכמה שרים יהיו.

תודה רבה. חבר הכנסת אורי אריאל. לכן, אדוני, לא אמרתי, מובן שאני תומך בהצעת החוק. סיעת קדימה, אגב, החליטה היום לתמוך בהצעת החוק, ואני מקווה שהחוק הזה יאושר. תודה רבה, חבר הכנסת שטרית. חבר הכנסת אורי אריאל. אחריו, חבר הכנסת כרמל שאמה. בבקשה, אדוני, לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי שר האוצר, יש לנו הבטחה על הגז הזה, זה לא חדש. כידוע, כתוב "ארץ זבת חלב ודבש" איפה הגז פה בתוך העניין עוד לא מצאתי, אבל בטח מלומדים יותר גדולים ממני ימצאו גם איפה זה כתוב. וברוך השם שמתקיימת בנו הברכה הגדולה הזאת, שבסך הכול היא באה מהקדוש-ברוך-הוא. אתה יכול לצאת, השר.

אני בטוח שאתה תקרא את הפרוטוקול בלילה ותעיין ברצינות. לא בלילה, אני רוצה לומר מאוד בקצרה. הצעת הממשלה שמובאת בפנינו, חזרתי. תודה. הצעת הממשלה שמובאת בפנינו, בהובלתך, אדוני השר, היא בגדול הצעה ראויה. אלא שיש בה בעייתיות בקטע האמצעי. אתם, למיטב ידיעתי, מה שהספקתי ללמוד, על העבר אתם נותנים למי שהיו לו רשיונות, להמשיך פחות או יותר ברשיון שהיה לו. על העתיד, אתם מגדילים מאוד את המיסוי, וזה נכון. מובן שהבעיה היא בשטח האפור. אלה שמקבלים, קיבלו, סליחה, קיבלו כבר רשיונות, כבר השקיעו לא מעט כספים, המדינה, כולנו לא היינו אתם בשעת הסכנה, בשעת ההשקעה הגדולה, שכפי שאתה מכיר היטב, היא מיליוני דולרים, הרבה מיליוני דולרים, ואם הם לא היו מצליחים, לא חושב שהיינו מתנדבים להושיט להם עזרה. קיבלו רשיון, קיבלו זיכיון, לא הצליחו, לא הצליחו. ולכן אני חושב שאף-על-פי שעשיתם מדרגה אמצעית, אני מודע לזה ולפרטים, עד כמה שיכולתי ללמוד מהחוק, אני חושב שאתם צריכים לבחון בכל זאת באמצע לתת שינוי, ועל-ידי זה גם לפתוח את הפקק. זה ברור שמי שנמצא, כבוד השר בגין, זה ברור שמי שנמצא, רק רגע. השר בגין, רוצים לומר לך ששומעים אותך עד לפה, והיות שזה סודות מדינה,

אני יכול להתמודד עם אחד אבל לא עם שלושה,

שר לשעבר ויושב-ראש.

עשינו התייעצות. לא, לא, תמשיכו. מי אנחנו שנפריע לכם בכלל. אדוני היושב-ראש, אני מבקש להתנצל. קיבלנו. אני רוצה לסכם ולומר, אדוני שר האוצר: אלה שנמצאים באמצע, וזה לא רבים, זה "תמר" ואולי עוד אחד, אני לא יודע מי קיבל זיכיונות, מי כבר השקיע. אני חושב שחשוב שתבחנו אפשרות להקל עליו בעוד דברים מסוימים, אני לא אומר שמגיע להם פטור מלא והם לא צריכים להיכנס באיזו קטגוריה, ולהטיל, אם אתם חושבים שהפער הזה כל כך קריטי למדינת ישראל, אף-על-פי שמדובר על כסף גדול, אני לא חושב שהמדינה חיה מזה. ברוך השם שזה נפל בחלקנו, אבל גם אם זה לא היה, או היינו מגלים את זה בעוד עשור, בטוח שהיית מנווט את הכלכלה גם בלי זה. להטיל את זה על הבאים בתור, כי מי שבא בדור הבא, דור ב', מה שנהוג לומר בהרבה הסכמים, יכול לדעת את הכללים מראש ולפי זה להחליט אם הוא נכנס או לא, מי שכבר קיבל לפי דור א', ראוי שתתחשבו בו יותר, לעניות דעתי, ואני מציע לכם לשקול את זה.

תודה, חבר הכנסת אורי אריאל. חברת הכנסת שלי יחימוביץ, ואחריה, חברת הכנסת עינת וילף. אדוני היושב-ראש,

לפני שנכנסים,

אני הגנתי עליך עכשיו, לפני דקה. שומעים אותך עד כאן.

קיבלנו את ההתנצלות. בבקשה. לפני שנכנסים לגופן של המלצות ועדת-ששינסקי, ואני לא מתכוונת להיכנס ממש לגופן, נשאלת כאן שאלה שהיא עקרונית, מוסרית, ציונית, תיאולוגית, כפי שדיבר על כך יפה חברי חבר הכנסת אורי מקלב: של מי האוצרות אשר בבטן האדמה? של מי השמים? של מי האוויר ושל מי הים? למי הם שייכים? אמר חבר הכנסת מקלב שהוא מודה לקדוש-ברוך-הוא שהעניק לנו את המתנה הנפלאה הזאת. למי שייכת המתנה הנפלאה הזאת? האם היא שייכת למדינת ישראל, לעם ישראל, לאזרחי ישראל, לתושבי המדינה הזאת, או שהיא שייכת לקומץ קטן של בני-מזל, שיגרפו את כל הרווחים שיופקו מאוצרות הטבע, ששייכים לנו, לכולנו, לכל אזרחי מדינת ישראל? יש כאן תפיסת עולם מעוותת בבסיס הסוגיה למי שייכים אוצרות הטבע האלה, למי שייך הגז הטבעי, למי שייך הנפט. התפיסה הראשונית של אלה שסבורים כי

הם מעטים, אבל יש להם הרבה כוח, כי הם שולטים על התקשורת ועל התודעה והם מוקפים באנשי יחסי ציבור ומתדרכים, ורוכשים לעצמם מומחים-מטעם שמקבלים ממון רב כדי לספר שהם צודקים, אבל תמורת סכום דומה הם גם היו אומרים שהם טועים. והם משפיעים על הדיון הציבורי הרבה מעבר לחלקם באוכלוסייה. אבל התשובה היא פשוטה: האוצרות האלה הם שלנו. חוק הנפט נחקק ב-1952. הוא לא מעודכן באופן שבכלל אי-אפשר להעלות על הדעת. הוא נחקק בתקופה שבה החציבה והכרייה, סגן שר האוצר, אתה מפריע לשר האוצר להתרכז בדברים המהותיים. מפריע לשר האוצר להתרכז בדבריה של דוברת שמסכימה אתו, באורח יוצא דופן, יש לציין. הוא נחקק שעה שמי שעסקו בהוצאת משאבי הטבע האלה מבטן האדמה ומקרקעית הים היו חברות ממשלתיות, ולכן סוגיית התמלוגים לא היתה כל כך קריטית ממילא. הוא נחקק כשלמצוא גז היה משימה כמעט של קוסמות וכשפים, והחיפוש היה כרוך בממון רב, היום הרבה יותר קל לאתר גז, ועוד כהנה וכהנה שינויים. קרו כאן רפורמות מרחיקות לכת, גופים הופרטו בזה אחר זה, אמות הספים נעו, אבל חוק הנפט לא זז במילימטר אחד מאז 1952. למה? כי זה היה מאוד משתלם לקומץ אינטרסנטים, והיה ניסיון, וכבר דובר כאן,

לא הבנתי איך נכנס ההיבט הציוני. אני מצטערת, חברי חבר הכנסת מג'אדלה, אבל אני אנמק את העניין הציוני כשאגיע לאותם גופים, אבל תצטרך לתת לי עוד זמן, שהיו בשם הפטריוטיזם, בשביל

פאוזה לנושא הציוני: אותם גופים שבשם הפטריוטיזם, גורמי ימין קיצוניים שתרו אחרי פרופסור ששינסקי וניסו לצייר אותו כאיש שמאל שרוצה לתת את ממונה של המדינה למצרים, ועוד כהנה וכהנה, שטויות שלא ממין העניין, ואין אדם בר-דעת, כולל חברי כאן, חברי הכנסת מהימין, שמתייחסים ברצינות לטיעון הזה. אני תוהה איך בשם הציונות אפשר לדרוש שמה ששייך לכל אזרחי מדינת ישראל יינתן רק לקומץ מהם. אני לא מבינה, איך זה מסתדר? הרי בשם הציונות אתה אמור לסבור ולהאמין ולהיאבק על כך שהמשאבים ששייכים לכולם יחולקו בין כולם. חוזה המדינה בנימין זאב הרצל אמר על קרקעות המדינה שהמשאב הזה לעולם לא יימסר ליחידים, לבל יעשו בו כרצונם, הוא התכוון לקרקע המדינה. ולכן כאן ההיבט הציוני, חבר הכנסת מג'אדלה, ולא ארחיב יותר מזה, אם כי אני יכולה להרחיב.

כל כך הרבה ספינים מטופשים וחסרי שחר יש בסיפור הזה. ספין הרטרואקטיביות: הטענה שאי-אפשר לחוקק באופן רטרואקטיבי. מה רטרואקטיבי פה? מי מחוקק אחורה? שלא לדבר על כך שב-2002 היה ניסיון של האוצר, ניסיון מכובד של האוצר, להוביל חקיקה שתשנה סוף-סוף את החקיקה העבשה והישנה הזאת ותיישם כאן איזו מדיניות מיסוי ותמלוגים שהיא נורמלית, שמתאימה למה שקורה בעולם ולא קופאת על שמריה מ-1952. ומי התנגד לפני עשר שנים? אותן חברות גז ממש שהיום מנהלות את הקמפיין האגרסיבי הזה. ממש, כולן כאן, כל החבר'ה. "נובל אנרג'י" ותשובה עם גדעון תדמור מנכ"לו, כבר אז הוא היה המנכ"ל של "דלק אנרגיה", וכבר אז הוא ישב בוועדת הכספים. חייבים לקרוא את הפרוטוקולים של ועדת הכספים וועדת הכלכלה מ-2002, הם פשוט מאלפים. זה חומר קריאה מרתק.

מזל שלא היו אז מצלמות טלוויזיה, כי זאת היתה חרפה יותר גדולה מזו שהיתה עכשיו, אף-על-פי שהיום אנחנו מלקים את עצמנו. ומה אומר אותו מנכ"ל "דלק אנרגיה", גדעון תדמור,

לפני עשר שנים?

התרנגולת עוד לא הטילה ביצת זהב אחת וכבר אתם רוצים לשחוט אותה? אז הנה, חלפו עשר שנים והיא הטילה ביצת זהב. אז עכשיו הוא צועק: היא הטילה ביצי זהב ועכשיו אתם נזכרים לשחוט אותה? אז איפה כאן ההיגיון ואיפה הרטרואקטיביות? פשוט יש כאן הרבה מאוד כסף, נא לסיים. שנמצא בידי מעט מאוד אנשים, אבל נתת לי עוד זמן לציונות. נתתי לך עוד דקה לציונות והיא נגמרה מזמן.

אני רוצה עוד קצת זמן, כן. עוד דקה לציונות. כשיש הרבה מאוד כסף, יש הרבה אנרגיה, הרבה יצרים והרבה אלימות, וכאן צריך לציין את הרטוריקה הקשה והאלימה, השצף-קצף נגד שר האוצר, נגד פרופסור ששינסקי, גם נגדי קצת, אבל איכשהו זה עבר לי בקלות. אני בטוחה שלפרופסור ששינסקי, שלא מצוי, כמונו הפוליטיקאים, בעין הסערה, והוא עושה את עבודתו האקדמית, אני מניחה שבשבילו זה היה מאוד מאוד קשה באופן אישי. "הלאמה", ספין ההלאמה, איך אפשר להלאים משהו שממילא שייך למדינה, תגידו לי? איך אפשר להלאים משהו שממילא שייך למדינה, מה זה הקשקוש הזה? למה צריך חוק אם זה שייך למדינה? מה הקשר? החוק הוא חוק על מיסוי ותמלוגים. הוא לא חוק על הלאמה. מה להלאמה ולסיפור הזה? אין קשר ולא חצי קשר.

נא לא להפריע, חבר הכנסת בר-און. אגב, אני תמהה על קדימה. אני כל פעם עומדת משתאה. הקולות שמגיעים מקדימה נגד מסקנות ועדת-ששינסקי ונגד החוק שעכשיו עבר בממשלה, בישיבה של הוועדה לביקורת המדינה יושבים שני חברי כנסת מקדימה לבד, ומה הם מחליטים? הם מחליטים להורות למבקר המדינה לחקור איך הוקמה, באילו נסיבות אפלות, במירכאות כמובן, הוקמה ועדת-ששינסקי.

זאת אופוזיציה, שתעמוד מהימין הכלכלי, מימין לליכוד? זה מזכיר לי את הכלל הפיסקלי שהתנגדתם לו.

כי הוא מרחיב את בסיס התקציב.

אני כבר לא יודעת מה אני אמורה לעשות. אני אמורה להתנגד לנתניהו כלכלית, ואתם עומדים עוד מימין לו, משרתים את בעלי ההון יותר ממנו. איפה זה מעמיד אותי?

אז, אדוני שר האוצר, אני, לא. עוד דקה להפרעות של רוני בר-און. תודה רבה. אדוני שר האוצר, אני מודה לך על הנחישות שהפגנת. תודה רבה. אני רוצה,

להודות לשר האוצר יובל שטייניץ על הנחישות שהוא הפגין, אני יודעת שזה לא היה פשוט. אני רוצה להודות לפרופסור ששינסקי,

באופן נדיר, מתייצבת לימינו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ומתכוונת לעשות כל שביכולתי כדי שהחוק הזה יעבור בלא מגע ידם של לוביסטים, ובלא מגע ידם של משקיעי הגז. כל

שיועיל לדורות הבאים במדינת ישראל, ואני מברכת אותך על כך.

חברת הכנסת עינת וילף. אחרון הדוברים, אם לא יגיע, חבר הכנסת כרמל שאמה.

כבוד הדוקטור.

באווירה טובה. אם לא הייתי נותן לציונות שתי דקות, הייתם אומרים שאני מקפח את הציונות. חסר לי. אני מודה לך על העזרה, כבוד הדוקטור. תמיד. אני מודה לך על העזרה. בבקשה.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

אין ספק שזה יום משעשע משהו. נפתח בהצעות אי-אמון, ואחרי זה ממשיך בשתי הצעות חוק ממשלתיות שזוכות לתמיכה גורפת ולמחמאות, כך שאני חושבת שזה גם נותן קצת פרספקטיבה על המורכבות של העשייה פה. אני רוצה להקדיש את הזמן עכשיו דווקא להסתכלות על העתיד, מבחינת ההזדמנות שיש לישראל עם תגליות הגז. אנחנו נמצאים בעידן של אי-ודאות, לא ברור לאן הוא יוביל, מה ההזדמנויות, מה הסכנות, וגם לא ברור בהכרח מה הדבר הנכון ומה ישראל צריכה לעשות

אבל יש כמה דברים שבכל מקרה, גם אם אנחנו הולכים לכיוון חיובי וגם אם התסריטים הבעייתיים יותר יתממשו, אלה דברים שנכון לעשות. ואחד מהם הוא פעילות ישראלית לעצמאות אנרגטית, לא רק של ישראל עצמה, אלא בכלל, לתרום ככל האפשר בעולם. תגליות הגז מאפשרות למדינת ישראל, באופן נדיר, להעביר את כל הכלכלה שלה לכלכלה מבוססת מתנול, שניתן לייצר אותו מגז טבעי. אנחנו בעצם נמצאים היום במצב שאם ננקוט כמה צעדים, למשל, לאפשר לדלק שהרכבים משתמשים בו להיות מעורבב עם מתנול, לתת למכוניות שיש להן אפשרות גם לנסוע על דלק וגם על מתנול, שהוא דלק אלטרנטיבי, הסכומים לא גבוהים. אם ניתן יתרונות מס נייצר כאן, למעשה, כלכלה שלמה שכולה נובעת אך ורק מהמקורות שלנו. רק ב"תמר" וב"לווייתן" יש מספיק גז טבעי כדי להחליף את כל צורכי הדלק של ישראל, אם נעבור לכלכלת מתנול. יש כאן הזדמנות גם לפתח מאוד את התעשייה הכימית בישראל. אלה מסוג הדברים שצריך לעשות עכשיו. אנחנו עוסקים בחוק עצמו, אנחנו עוסקים במה נעשה עם התמלוגים, אבל ההזדמנות הביטחונית והכלכלית הגדולה יותר של מדינת ישראל נמצאת בעצם בכך שניקח את המתנה הזאת, שהגיעה אלינו, וננצל אותה כדי להעביר את כל כלכלת ישראל, את הרכבים לדלק מתנול, ובצורה הזאת נוכל בעצם לזכות בעצמאות אנרגטית. אני רק רוצה לסיום להגיד דבר אחד מבחינת החוק: אין ספק שקרה כאן דבר טוב מאוד ויפה מאוד. אני חושבת שזה, יחד עם החלטות אחרות, מראה שהממשלה לוקחת את התפקיד הראוי בהגנה על נכסים של הציבור הישראלי. דבר אחד מאוד חשוב שלא יקרה: מדובר על כך שלמאגרים עצמם יהיו עלויות הגנה לא פשוטות. חשוב מאוד שיהיה ברור שאת עלויות ההגנה האלה מדינת ישראל לא לוקחת מייד אך ורק על עצמה אלא שהדבר נתון למשא-ומתן. מדובר בעלויות לא קטנות. יש גורמים, "חיזבאללה",

שינסו לטעון שמדובר גם במאגרים שלהם. ולכן, חשוב מאוד שיהיה ברור שעלויות ההגנה אינן אוטומטית חלק מעלויות ההגנה של מדינת ישראל. תודה רבה וברכות לשר האוצר על מהלך אמיץ וחשוב מאוד.

במקרה זה "חיזבאללה" לא, לבנון, כן. גם וגם. חבר הכנסת כרמל שאמה, אחרון הדוברים. לבנון זו מדינה ו"חיזבאללה" זו תנועה.

הם חלק מהממשלה. בבקשה, חבר הכנסת כרמל שאמה, שלוש דקות לרשותך. אם יבקש, אני אענה בחיוב. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברות וחברים, כנסת נכבדה, חבר הכנסת בילסקי, נתתי דקה לציונות. עכשיו כל ציוני שעולה ורוצה דקה, אנחנו נותנים לו. בבקשה. עשיתי לך תקשורת. בשנה האחרונה התבטאתי בנושא של ששינסקי יותר מבכל נושא אחר, זה הנושא שעסקתי בו

ולכן לא אבוא כאן להרצות את השקפת העולם שלי וזווית הראייה שלי לגבי מסקנות ששינסקי. עליתי לכאן כדי לומר תודה לחברי ועדת-ששינסקי, ובראשם לפרופסור ששינסקי, על המקצוענות, על האומץ, על הנחישות להגיע למסקנות, שגם מאזנות צרכים ייחודיים ועכשוויים של גורמים כלכליים שעושים פעילות מבורכת. אין ספק שחברות הגז, בהשקעה שלהן, ביזמות שלהן, בחזון שלהן, הביאו ברכה על מדינת ישראל. הברכה הזאת, אדוני היושב-ראש, שייכת לכולם. לאזרחיה היהודים של מדינת ישראל, לערבים, לדרוזים, לכל אחד שחי במדינת ישראל. זוהי בשורה סביבתית, זוהי בשורה כלכלית, זוהי בשורה חברתית, זוהי בשורה ביטחונית-אסטרטגית. אין ספק בכך. היתרונות הגלומים בממצאים, אנחנו עוד לא יודעים לאמוד את כולם.

ראיתי בעין שמאל שלי את שר האוצר נכנס למליאה ברגעים אלה. והברכות שקודם מסרתי לחברי ועדת-ששינסקי, מגיעות גם לו. הוא עבר תקופה לא פשוטה. אנחנו היום נמצאים כאן, ויש כאן שקט, שלדעתי אולי גם קצת מטעה. אבל כולנו זוכרים הודעות על עמודים שלמים בעיתונים, עם גרפיקה ועם מסרים נגטיביים ביותר. לא קל לעמוד בזה. הוא עמד בזה מתוך אמונה, מתוך ראייה של טובת, גם כלכלת ישראל, והמסר היה הכי ברור: שהאינטרס הציבורי האמיתי לא נכנע לבעלי ההון. היה פה מסע חסר תקדים של בעלי הון שפעלו למען מטרה אחת: מקסום השורה התחתונה שלהם, מקסום הרווח. נעזרו בצבא של לוביסטים, ובכל זאת לא הצליחו להכריע את היוזמה של האוצר, את עבודת הוועדה, את מסקנות הוועדה, ועל כך תבוא הברכה. אני בטוח שעוד יהיו ויכוחים סוערים, דיונים, בוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת הכספים, ותהיה הכרעה שתהיה מבורכת. תהיו ברוכים, כל מי שלקח חלק במלאכה.

תודה רבה, חבר הכנסת שאמה. אדוני שר האוצר, אתה רוצה לעלות לדוכן? בבקשה. רוצה להודות לכם לפני ההצבעה. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, הקשבתי כאן לרוב הדוברים בדיון על חוק המיסוי החדש על הגז והנפט, דיון מעניין,

חלקם מדויקים, חלקם פחות מדויקים, אני לא אעסוק בכל הדברים. אתה בכל זאת, כיושב-ראש, ביקשת ממני להבהיר דבר אחד, ואני אומר רק זאת לגבי הגז המצרי: כמי שהגיע לפוליטיקה, לכנסת, מהאקדמיה, מהמחלקה לפילוסופיה, ולימד פילוסופיה וגם תורת ההיגיון ולוגיקה, נפלאה היא בעיני כיצד אפשר לטעון יום אחד, כשהגז המצרי מגיע, זו סיבה להורדת מסים, ולמחרת, שאם הגז המצרי לא מגיע, גם זו סיבה להנחות במסים, להורדת מסים. אם הגז המצרי מגיע, זה איום על הגז כחול-לבן, וכדי שהגז כחול-לבן יתחרה בגז המצרי, צריך לוותר על חלקם של אזרחי המדינה בגז ולהוריד את המסים. אז פתאום יום אחד, כשיש עיכובים בהגעת הגז המצרי, אומרים: אם הגז המצרי לא מגיע זו סיבה לפתח את הגז כחול-לבן ולכן לתת הנחות במסים. כלומר, הדבר והיפוכו, הגז המצרי מגיע, הגז המצרי לא מגיע, המסקנה היא תמיד להוריד מסים, לוותר על הכנסות המדינה, על חלקם של אזרחי המדינה. חברי הכנסת, זה התחיל לפני עשרה חודשים. האמת שלפני שנה, הידיעה שאני מתכוון בכלל להקים ועדה לבחינת העניין,

אל תפריע לי. הידיעה שאני מתכוון בכלל להקים ועדה כזאת דלפה לתקשורת בפברואר 2010, ואז התחיל הדיון הציבורי. זה התחיל כמאבק על משאבי המדינה ועל זכותם של אזרחי המדינה ליהנות ממשאבי המדינה, ממשאבי הטבע של המדינה.

מדובר פה במאות מיליארדי שקלים,

זה לא דבר של מה בכך, זה אומנם יתפרס על 30 40 שנה, זה אומנם יגיע לרמה מאוד גבוהה רק בעוד חמש שנים או עשר ולא מייד, אבל מדובר פה על מאות מיליארדי שקלים שמגיעים למדינת ישראל ולאזרחיה. זה התחיל כמאבק כלכלי-חברתי, וזה הפך בהמשך למאבק ערכי לא רק על רכושם של אזרחי המדינה ועל חלקם באוצרות הטבע שלהם, אלא על דמותה ממש של מדינת ישראל. כי הקמפיין האגרסיבי, בהוצאה כנראה של עשרות מיליוני שקלים,

ההטרדות כלפי פרופסור ששינסקי ואשתו, ההפגנות, העמותות, העתירות, ההטרדות בבתי-משפט, המודעות בעיתונים, הלוביסטים בארצות-הברית, כולל דמויות מאוד בכירות, כולל נשיא לשעבר בארצות-הברית, שגויסו למטרה, חברי הקונגרס שגויסו למטרה. זה היה ונשאר מאבק כלכלי-חברתי על טובתה של המדינה ושל אזרחיה, וזה הפך למאבק על דמותה של המדינה מאבק ערכי. האם מדינת ישראל היא דמוקרטיה מערבית מתוקנת שיכולה, למרות הלחצים, למרות העוצמות של חברות האנרגיה, לעשות תיקון מהסוג שנעשה בארצות-הברית, בקנדה, בבריטניה והולנד, בדנמרק ואוסטרליה, ואני בכוונה לא מזכיר את נורבגיה, שבאמת הלכה לקיצוניות שאנחנו לא הולכים אליה. אני מזכיר את בריטניה והולנד וקנדה וארצות-הברית. בעניין נורבגיה תיקנת. זה הפך למאבק ערכי על נשמתה של המדינה, האם המדינה הזו היא דמוקרטיה מערבית מתוקנת או רפובליקת בננות? האם קבוצה של בעלי אינטרסים חזקה מאוד של חברות אנרגיה יכולה, מאיימים עלי חברי הקואליציה שאם תמשיך לדבר, יש לי יושב-ראש קואליציה אחד, והוא נותן לי הנחיות. אולי נצביע קודם ואחר כך תנאם? עוד שנייה. בבקשה, אדוני השר. זה נמשך והפך למאבק על ישראל כדמוקרטיה מערבית, דמוקרטיה נאורה, דמוקרטיה מתוקנת, שבה שר האוצר, הממשלה, ואחר כך הכנסת מקבלים החלטות ומכריעים הכרעות.

כמו שזה נראה עכשיו במאבק הזה, הדמוקרטיה הישראלית מוכיחה את עצמה. אני רוצה לומר תודה מיוחדת לשני אנשים, אני חייב תודה לרבים, אבל לשני אנשים. האחד, שכמעט כולם הודו לו פה הערב ובצדק רב, פרופסור ששינסקי, והשני, שנתן למהלך של הקמת ועדת-ששינסקי ואחר כך למהלך של העברת מסקנותיה בממשלה גיבוי מוחלט מהרגע הראשון, וזהו ראש הממשלה בנימין נתניהו. בניגוד למה שנאמר פה על-ידי כמה דוברים, אני פשוט מעמיד דבר על דיוקו. הגיע זמן לשון. מהיום שהחלטתי על הקמת ועדת-ששינסקי, ראש הממשלה בנימין נתניהו נתן למהלך הזה, של בחינה מחדש של הנושא הזה, גיבוי מלא, וגם העברת המסקנות בממשלה בצורה כל כך חלקה, עם רוב כל כך גדול, לא היתה מתאפשרת בלי גיבוי מלא של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. שמענו כבר הכול פעם אחת, הכול נאמר כבר. לכן תודתי נתונה לפרופסור ששינסקי על ההתנדבות הבלתי רגילה

והרוח האזרחית שגילה והעמידה בלחצים ובאיומים ובהטרדות במשך תשעה חודשים, ולראש הממשלה, על הגיבוי מהרגע הראשון ועד להבאת המסקנות לכנסת. אני רוצה לציין, חברים, שכל הטענות בדבר שינויים רטרואקטיביים הם עורבא פרח. כדי שלא להאריך בדברים אני מציע לחברים הנכבדים לקרוא לא רק את הדוח, אלא את הנספח הראשון לדוח שנכתב על-ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה אבי ליכט, נספח מבריק, שמצביע על כך שגם על-פי כל התקדימים בעולם,

בכל מקום בעולם שהעלו את המסים והתמלוגים עשו את זה על כולם flat, לא עשו הבחנות בין מי שכבר מצא, מי שלא מצא, מי שחיפש, מי שלא חיפש, הולנד, השתכנענו? אוקיי. השתכנענו. לכן אני מציע לכולם לקרוא את הנספח המשפטי של מר אבי ליכט, שדוחה את הטענות בדבר רטרואקטיביות, גם על סמך התקדימים הבין-לאומיים, גם על סמך החוק הישראלי, גם על סמך מה שכתוב ברשיונות של הנפט והגז. לסיכום, חברים, כנסת ישראל שתאשר היום, אני מקווה ברוב גדול, את החוק הזה, ובמהירות רבה בוועדה, כדי להביא את זה לקריאה שנייה ושלישית, תוכיח הפעם,

דאגה אמיתית לטובת המדינה ואזרחיה, ב. שישראל היא דמוקרטיה מערבית מתוקנת שלחצים ואיומים אינם יכולים לשבש את עמדת הממשלה, את עמדת הכנסת ואת הדיון הענייני בנושא חשוב זה. אנחנו עושים צעד גדול לטובת העתיד הכלכלי והחברתי שלנו, זה צעד חשוב לטובת הדמוקרטיה הישראלית וערכיה. תודה רבה. תודה רבה, אדוני השר. ובכן, רבותי חברי הכנסת, אנחנו ניגשים להצבעה בקריאה ראשונה. נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק מיסוי רווחי נפט, התשע"א 2011, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. בעד, 36, נגד, 8, נמנע אחד. הצעת החוק עוברת לדיון בוועדת הכספים. כלכלה. היות שיש הצעה נוספת, ועדת הכלכלה, הנושא יעבור להכרעת ועדת הכנסת. תודה רבה. הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת יריב לוין. כבוד העורך-דין, בבקשה. בבקשה, אדוני.

כבוד ראש הממשלה,

חברות וחברי הכנסת, אני מודיע בזאת על חילופי אישים בוועדת הכספים: מטעם סיעת קדימה, במקום חבר הכנסת מגלי והבה תכהן חברת הכנסת רונית תירוש כחברה קבועה, וחבר הכנסת מגלי והבה יכהן כממלא-מקום במקום חברת הכנסת רונית תירוש.

תודה לחבר הכנסת יריב לוין. אנחנו ממשיכים בסדר-היום: הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 48). השר כחלון יציג את הצעת החוק, בבקשה. כבוד השר משה כחלון, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד להציע את הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 48) (זכויות הורים מאמצים, הורים מיועדים והורים במשפחת אומנה). אדוני היושב-ראש, מדובר בהצעת חוק ממשלתית, שמשרדנו פועל מזה שנים לקידומה, בשיתוף משרד התמ"ת, האחראי לחוק. עניינה של הצעת החוק בהסדרת זכויותיהם של הורים המקבלים ילד לאימוץ או לאומנה ושל הורים המקבלים למשמורתם ילד במסגרת הליך פונדקאות, בכל הקשור לחופשת לידה. כיום קובע החוק הוראות כלליות, שלפיהן גם נשים מאמצות ונשים שהן אמהות לילד שנולד בהליך פונדקאות זכאיות לחופשת לידה, ואולם יישומו של החוק על אמהות אלו דורש התאמות שעד כה טרם נקבעו בחקיקה. בנוסף, הסתבר כי ההוראות הנ"ל אינן מחילות על אמהות אלו את הזכויות שלהן זכאיות אמהות שילדו ילד בעצמן. לפיכך הוחלט כי יש להסדיר בחקיקה ראשית, בצורה מפורשת, את החלת מכלול הזכויות וההגנות הרלוונטיות הקבועות בחוק עבודת נשים על הורים מאמצים והורים מיועדים. נוסף על החלת זכויות קיימות על האוכלוסיות שנזכרו, מבקשת הצעת החוק להוסיף שני עניינים מרכזיים שאינם קיימים בחקיקה עד כה.

החלת הזכות לחופשת לידה והזכויות הכרוכות בה על הורים המקבלים לביתם ילד לאומנה. מטבע הדברים, ילדים המועברים למשפחות אומנה הינם ילדים שבית הוריהם הביולוגיים אינו יכול לספק להם את הצרכים הבסיסיים להתפתחותם התקינה. על-פי רוב, מדובר בילדים שלא חוו תהליך התקשרות ראשוני תקין עם הוריהם. אין מחלוקת בקרב אנשי המקצוע כי התקשרות ראשונית זו הינה קריטית באשר להתפתחות התקינה של ילדים וליכולתם לגדול ולפתח יחסי אמון בסיסיים. במצב זה הילדים המועברים לאומנה הינם ילדים עם פגיעה קשה ביכולת ליצור קשר משמעותי, ועל מנת להתגבר על פגיעה זו יש צורך בהשקעה אדירה. בתקופת ההיקלטות הראשונה של הילדים אצל משפחת האומנה נודעת חשיבות רבה לנוכחותה של הדמות הקבועה, שהיא למעשה הדמות החדשה, בחיי הילדים ולביטחון שיפתחו הילדים בהימצאותה. כפועל יוצא מהחשיבות שמייחסים להימצאותה של הדמות האמורה בתקופה הראשונה של ההיקלטות, נמנעים שירותי הרווחה מלהעביר ילדים למשפחת אומנה שבה האם עובדת, שכן במצב הדברים כיום אין לאם זכות לצאת לחופשת לידה ולפיכך אין אפשרות מעשית ליצירת אותה התקשרות ראשונית נדרשת. המגמה שנוקט משרד הרווחה לעידוד משפחות חזקות יותר, ממעמד סוציו-אקונומי גבוה יותר, ברמת השכלה גבוהה יותר, לשמש כמשפחות אומנה, נחסמת הלכה למעשה כאשר באופן טבעי ברבות ממשפחות אלו האם עובדת, וכאמור לעיל לא ניתן למעשה להעביר ילדים אליהן לאומנה. על-פי הצעת החוק, אדוני היושב-ראש, תינתן האפשרות לבני-הזוג המקבלים ילד לאומנה, לבחור מי משניהם יממש את הזכות לחופשת לידה וילווה את הילד בתהליך קליטתו הראשוני. העניין השני שהצעת החוק מחדשת הוא מתן זכות היעדרות מהעבודה להורים המצויים בהליך של אימוץ בין-ארצי לצורך הנסיעות הנדרשות בהליך זה לחו"ל.

זו תוענק לשני ההורים בו-זמנית, שכן נוכחות שני ההורים נדרשת בהליך כולו. הקניית זכות ההיעדרות בחוק תאפשר למאמצים לבצע את ההליך בחו"ל כנדרש ללא החשש שיפוטרו בשל ההיעדרות הממושכת יחסית שההליך עשוי לדרוש. אלה הדברים, אדוני היושב-ראש. ואם נרצה לדבר בשפה פשוטה, שפה עממית, מדובר על כך שגם משפחות שמקבלות ילד בתהליך של אומנה יוכלו לקבל את אותן זכויות שמקבלת משפחה שנולד לה ילד, כי המחקרים מראים שגם הילד החדש שנקלט בבית, הדמות של ההורים, הדמות החדשה שקולטת אותו, מאוד חשוב שתהיה נוכחת בבית. והיום אותם ההורים לא מקבלים זכויות כאילו ילדו, ולכן לפעמים הם נעדרים או שנעדרים מהעבודה, ואז נגרם להם נזק, או שהם נעדרים מהבית, ונגרם נזק לילד. הצעת החוק באה לתקן עוול של הרבה מאוד שנים, ואני שמח שהגענו לזה. אני מבקש את תמיכת הכנסת.

תודה רבה לשר התקשורת והרווחה והשירותים החברתיים, חבר הכנסת משה כחלון. אנחנו מצביעים על ההצעה בקריאה ראשונה. ההצעה להעביר את הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 48) (זכויות הורים מאמצים, הורים מיועדים והורים במשפחת אומנה), התשע"א 2011, לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. בעד, 19, נגד ונמנעים, אין.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 הרווחה והבריאות. תודה רבה. אנחנו עוברים להצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 20) (הגנה על מידע סודי שנמסר אגב רישום תכשיר רפואי), התשע"א 2011, קריאה ראשונה. יציג את החוק כבוד שר החינוך, חבר הכנסת גדעון סער.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, במסגרת הצעת חוק זו אנו מבקשים להאריך את תקופת ההגנה על מידע סודי שנמסר אגב רישומו בפנקס התכשירים הרפואיים של תכשיר קודם הקבועה במסגרת סעיף 47ד לפקודת הרוקחים, התשמ"א 1981. תקופת ההגנה על המידע הסודי נקבעה לראשונה בסעיף 41(א) לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה 2005, במסגרת תיקון מס' 11 לפקודה, שבו הוסף סעיף 47ד לפקודה. תקופת ההגנה שניתנה בתיקון זה משנת 2005 עמדה על חמש שנים מהיום שבו נרשם התכשיר הקודם לראשונה בפנקס התכשירים, או חמש שנים ושישה חודשים לפחות מהיום שבו נרשם לראשונה במדינה מוכרת, לפי המוקדם מביניהם. מוצע להאריך את תקופת ההגנה הקבועה בסעיף 47ד(ב)(2) בשנה אחת, ולקבוע כי לא יינתן היתר שיווק לתכשיר רפואי חדש אשר לצורך שיווקו הסתמך המנהל על מידע סודי, בטרם חלפו שש שנים מהיום שבו התכשיר הקודם נרשם לראשונה בפנקס, או שש שנים ושישה חודשים מהיום שבו נרשם לראשונה במדינה מוכרת, לפי המוקדם מביניהם. הארכת תקופת ההגנה על מידע סודי נעשית בהתאם להתחייבות מדינת ישראל לממשלת ארצות-הברית בתחום ההגנה על קניין רוחני. בהתאם להוראות התיקון האמור תקופת ההגנה החדשה לא תחול על תכשיר רפואי קודם שנרשם בפנקס לפני יום תחילתו של החוק המוצע, ולגביו תמשיך לחול תקופת ההגנה הקצרה יותר החלה כיום לפי סעיף 47ד(ב)(2) לפקודה, כנוסחו ערב תחילתו של החוק המוצע. תודה רבה לך, אדוני שר החינוך. אם כך, אנחנו עוברים להצבעה. אורי אריאל, בבקשה. אדוני, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השרים, החוק הוא חוק ראוי. נצביע בעדו. אני מבקש לנצל את הזמן הקצר לאירועי חוות-גלעד. ראשית, אני רוצה לפנות לשרים. מכובדי שר האוצר, אדוני שר החינוך, השר להגנת הסביבה, ואם שכחתי מישהו, אם אני יכול לבקש מכם: אל תשתקו. יש גבול. לא באים למקום כלשהו ויורים באנשים. הם אזרחי ישראל, הם משרתים את המדינה. יכול להיות שהיה מקום לאיזו פעולה חוקית. מה הקשר בין זה לבין ההשתוללות הזאת? איך הגענו למקומות האלה? מה זה? מה, עכשיו זה השיטה? אהוד ברק עם אהרונוביץ, בידיעת ראש הממשלה, לא בידיעתכם, אבל אני מציע שגם לא בשתיקתכם, אם מותר לי לבקש את זה מכם. עכשיו כל אחד ימצא לעצמו את הדרך. אני לא מבקש פה דווקא: אל תיתנו לזה לחזור. הרי זה היה כבר. עכשיו אפשר למנוע את המקרה הבא, כי מי שמרשה לעצמו פעם אחת, יכול לחשוב שנעשה לו כהיתר, זהו, מכאן ואילך באים, יורים. עכשיו אומרים: זה לא כדור כזה, זה כדור כזה. שום כדור, לא בגליל ולא בנגב, לא ביהודים ולא בערבים. זו לא הדרך. נדמה לי שעל הדברים האלה אפשר להסכים. אני לא בא להטיף מוסר, אני בא לבקש מכם. יש אחריות משותפת לממשלה, יש לכם מה להגיד, כל אחד במקומו. אני חושב שזו גם זכותכם, אבל בעיקר חובתכם, למנוע את האירוע הבא ולברר ולבדוק איך הגיע האירוע הזה למקום שהוא הגיע אליו. הדברים האלה הם לא סבירים, וגם אם מישהו יטען שהם חוקיים, זה בגדר נבלה ברשות התורה, ולא לזה התכוון המחוקק, ולא לזה התכוונה הדמוקרטיה הישראלית בארץ-ישראל. אנחנו, שמתפללים כל שבוע לשלום מדינת ישראל, מתפללים גם שהשם ייתן לשריה ויועציה בינה להבחין בין זה לבין זה, ולא להגיע למקומות הקשים שראינו.

חבר הכנסת נסים זאב. בחוק הבא.

אם כך, אנחנו נעבור מייד להצבעה. אנחנו נצביע בקריאה ראשונה על הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 20) (הגנה על מידע סודי שנמסר אגב רישום תכשיר רפואי), התשע"א 2011. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 20) (הגנה על מידע סודי שנמסר אגב רישום תכשיר רפואי), התשע"א 2011, לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. בעד, 13, אין מתנגדים ואין נמנעים.

אני קובע שהצעת חוק זו עברה בקריאה ראשונה ותידון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

להצעה הבאה על סדר-היום: הצעת חוק להגנת חיית הבר (תיקון מס' 7), התשע"א 2011, קריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק השר להגנת הסביבה, חבר הכנסת גלעד ארדן. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת את הצעת חוק להגנת חיית הבר (תיקון מס' 7), התשע"א 2011. החוק להגנת חיית הבר חוקק בשנת 1955, בשנים הראשונות שלאחר קום המדינה. במהלך השנים קרו שינויים רבים בארץ בשל לחצי פיתוח ותשתיות, בינוי ועיור: שטחי חקלאות מודרנית נפגעו והצטמצמו השטחים הפתוחים, המהווים בתי-גידול ומרחבי קיום לחיות הבר, מינים רבים של חיות בר סובלים מתהליך מתמשך של פגיעה בבתי-הגידול שלהם, ריסוסים בחומרי הדברה, הרעלות מסיביות מכוונות והרעלות בשוגג, חדירת מינים זרים, ובצד כל אלה גם ציד בלתי חוקי. ההצעה לתיקון החוק שאני מגיש היום התגבשה לאחר עבודה מקצועית ומקיפה של רשות הטבע והגנים, ובשיתוף אנשי המשרד להגנת הסביבה והמחלקה המשפטית של המשרד להגנת הסביבה, והיא כוללת כמה שינויים מהותיים בחוק

חיית הבר, שזה כמה שנים מנסים לקדם באמת בכנסת. אני יכול להזכיר כמה מהעקרונות שהחוק החדש מתקן וקובע. קודם כול, מדובר בביטול הציד הספורטיבי בישראל. ציד של חיות בר יותר אך ורק למטרות מוגבלות המצוינות בחוק, למשל מניעת סיכונים אקולוגיים, שמירה על המגוון הביולוגי, מניעת סכנות ומחלות מידבקות לאדם ולחי, מניעת נזקים לחקלאות ומטרות מדעיות. אבל סתם הרג של בעלי-חיים כאיזה סוג של ספורט זה דבר שייאסר על-פי החוק החדש, ובצדק. ביטול הציד הספורטיבי נועד להגן על חיות הבר לא רק בשל הערך של שמירה על חיי בעלי-החיים והמגוון הביולוגי, אלא גם לצורך הגנה על מכלול המערכות האקולוגיות, כפי שאמרתי, המגוון הביולוגי הייחודי של מדינת ישראל. לתיקון זה יש ערך חינוכי ממדרגה ראשונה, להטמיע את התפיסה שרק שיקולים מיוחדים של צורך מצדיקים פגיעה בבעלי-חיים ובמגוון הביולוגי, והנאה לבדה של האדם אינה מצדיקה זאת. עוד מוצעים שינויים לחוק שיחזקו את כלי האכיפה של רשות הטבע והגנים: החמרת הענישה, סמכויות לחילוט כלי-רכב, תיקון נטלי ראיה ועוד. החוק גם כולל עוד מגוון של איסורים על הרעלת בעלי-חיים, על הפקרה ונטישה של בעלי-חיים ביתיים בשטחים של שמורות טבע וגנים לאומיים. אנחנו מכירים את התופעה שאדם לוקח חיית מחמד לביתו, מתחרט ולאחר מכן פשוט משליך אותה באיזה שטח פתוח באופן מאוד אכזרי. אנחנו בחוק החדש אוסרים את התופעה הזאת. בן-אדם כזה, אני חושב שמחובתו למצוא או משפחה חדשה לבעל-החיים, או למסור אותו לאחת העמותות שמנסות לטפל, אבל בוודאי אין לו שום זכות להשליך את אותו בעל-חיים בשטח ציבורי לגורלו. התיקון גם מעגן את העברת סמכויות שר החקלאות לרשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים משנת 1983, ולשר להגנת הסביבה משנת 1995. לפני שאסיים ואודה לאנשי רשות הטבע, אני רוצה להבהיר הבהרה. החוק הזה גם כולל איסור ייבוא, כיוון שהשר הממונה על סחר בחיות בר הוא השר להגנת הסביבה, החוק הזה קובע, בעצם, דבר שהוא די תקדימי בעולם. הוא קובע איסור ייבוא של פרוות או סחר בפרוות במדינת ישראל,

שהפרוות הללו, כמובן, עשויות מבעלי-חיים. לנוכח הרגישות והצרכים המיוחדים הקיימים במגזרים ייחודיים במדינת ישראל, הממשלה ביקשה, ואני מכבד את העמדה הזאת, ואני גם אקפיד עליה בהמשך הליכי החקיקה, שתהיה החרגה בחוק לפרוות שמשמשות לצורכי דת ומסורת. אני שוב אומר, עדיין החוק הזה יהיה החוק המתקדם ביותר בעולם, חוץ מאשר ההחרגה הזאת שהממשלה, חבר הכנסת שאמה, לא נותנים גב לדובר. בטח לא לדובר כזה. בוודאי לא לשר. זה בסדר. גם מהסיעה שלך.

ועוד יושב-ראש ועדת כלכלה. תודה לאדוני.

ובכן, כפי שאמרתי, ההחרגה הזאת קיימת בחוק, ואנחנו נבקש מוועדת הפנים והגנת הסביבה שההחרגה הזאת תישאר גם לאחר הליכי החקיקה, ועדיין,

היא בעייתית. נא לא לעזור לשר. אני לא עוזר, אדוני היושב-ראש. אז מה אתה עושה, עוזר לי? אני יכול רק לספר לך, חבר הכנסת כבל, שבעניין הזה החרדים הם לא לבד. הגיעו אלי השגרירים גם של קנדה וגם של דנמרק וגם של יוון ופינלנד וכולם ביקשו, בנסיבות, לא, לא רק להחריג אלא בכלל להוציא את כל הסעיף הזה מהחוק, בשל ההשלכות התקדימיות שזה עלול לגרום במדינותיהם. אדוני השר יודע איזו מהפכה באמת יכולנו לעשות.

אני אמרתי שאני אשמח אם הם ייקחו את כל מה שמדינת ישראל עושה כתקדים, נגיד השיטות שלנו למלחמה בטרור ונושאים נוספים, לא רק מה שנוח להם, אף שהמדינות האלה הן באמת מדינות ידידותיות לישראל ובהחלט צריך לשמור על יחסים תקינים אתן. אבל עדיין לאיסור הזה יש ערך חינוכי חשוב מאוד, כי אתה לא יכול לדרוש מהציבור להגן על חיות הבר ולא לפגוע בהן ובאותה נשימה לאפשר סחר חופשי במוצרים שנעשים מעורן, שהם לא למטרת אוכל נפש. כי אני לא טענתי אף פעם שאסור להרוג בעלי-חיים לצורכי מאכל. זה קיומו של האדם. אבל כשמדובר על סתם, לשם נוי בלבד, אז חשבנו שזה אסור. בקיצור, יש החרגה. לסיום, אני מודה לאנשי רשות הטבע והגנים שוב, וללשכה המשפטית של המשרד להגנת הסביבה, על העבודה הרבה שהושקעה בהכנת הצעת החוק, ואני מבקש מהכנסת להצביע בעדה ולהעבירה לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה.

אדוני השר, אתה אמרת משהו לגבי העניין, נא לא להפריע, חבר הכנסת גפני. אמרתי שש פעמים. בהיעדר דוברים אנחנו ניגשים להצבעה בקריאה ראשונה. למה אין דוברים? אני רוצה לדבר.

אני רשום אוטומטית.

אני רשום במחשב. באמת? אז למה אין דוברים? אם כך, חברת הכנסת ציפי חוטובלי.

הכנסת,

היום ראינו מראות מזעזעים שהזכירו לנו את הימים האפלים של הפינוי בעמונה. חברת הכנסת חוטובלי, תגישי הצעת אי-אמון בממשלה. אני אומרת בתור חברת הקואליציה: אני מתביישת בממשלה שכך מתייחסת לתושבים, שכך מתייחסת ליהודים. למי שראה את התמונות והצילומים של היחס הברוטלי הזה כלפי ציבור המתיישבים אני אומרת, שאם אנחנו מדברים על חקיקה להגנה על חיות, אולי קודם לכן נדבר קצת על זכויות אדם, קודם לכן נדבר קצת על היחס שצריך להיות לנו כשאנחנו מדברים על פינויים. כאילו תמו כל בעיותיה של מדינת ישראל, תמו כל בעיות הבנייה הבלתי-חוקית של מדינת ישראל, בנגב, בגליל, במזרח-ירושלים. רק חוות-גלעד, זאת הבעיה של מדינת ישראל. אני אומרת שיש כאן דרישה לאחריות מהממשלה שלי, מהממשלה שאני נותנת בה את האמון מדי שבוע בהצבעת אמון. יש כאן דרישה ברורה מהממשלה הזאת לקרוא בכל צלול וברור שלא יישנו מקרים כאלה. לא ייתכן שכך יתייחסו לבני-אדם במדינת ישראל. אני חושבת שהמראות האלה של אנשים רעולי פנים שבאים לתקוף, כאילו מדובר במחבלים, כאילו מדובר באנשים שהם פורעי חוק מהדרג הנמוך ביותר, הדבר הזה, אסור לו לחזור על עצמו. נראה לי שיש כאן קריאה: השר להגנת הסביבה, אולי תחוקק גם חוק שיגן על ציבור המתיישבים, ולא רק על חיות הבר?

אם היית עוברת לגור שם, הייתי שוקל זאת.

לדעתי תנסי. היה לנו יום קשה מאוד בעניין הזה, ואני מקווה מאוד שתהיה הנחיה ברורה של השר לביטחון פנים שמעשים כאלה לא יחזרו על עצמם.

תודה רבה. חבר הכנסת ישראל אייכלר, איננו. חבר הכנסת נסים זאב. אחריו, חבר הכנסת אורי אריאל. חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כשאני קורא את הצעת החוק כמה צריך להגן על חיות הבר, אפשר ממש לבכות. אי-אפשר להבין איך אפשר לצער את אותו חתול, את אותו כלב, את אותו שפן. אני רוצה לדעת, איזה דין יש למתנחל, של חיית בר? איך מתייחסים אליו, כבן-אדם בר? מי שנוגע בחיית בר נהיה ברברי. אני רוצה לדעת, מה ההגדרה של מתנחל? איך אפשר ב-03:00, לפנות בוקר, לבוא עם נשק ולירות באנשים חיים? אני אומר לך, אפילו בציד בעלי-חיים לא מתנהגים כך. אדוני היושב-ראש, ראיתי את התמונות, אני לא מדבר סתם. קיבלתי טלפונים עוד הבוקר, ב-07:30, למה אתה לא מבקש דיון בוועדת הפנים? יש דיון. יש דיון. אז נעביר את הדיון לשם. עכשיו נדבר על חיות הבר. מעל כל במה אנחנו צריכים להתריע על הדבר הזה. לא יכולה להיות ההפקרות הזאת. אנחנו יושבים ובוכים על החיות המסכנות, חיות מחמד, חיות הבר, ואנחנו מתנהגים בברבריות כלפי אנשים, כלפי אוכלוסייה. נשים ישנות ובאמצע הלילה אתה מעיר אותן, בא להרוס את הבית שלהן. אי-אפשר להמתין עד שעות הבוקר? אי-אפשר להמתין לשעה 07:00, אלא רק ב-02:00 03:00, לפנות בוקר? אדוני היושב-ראש, דבר נוסף לגבי החוק הזה: אני חושש מאוד שהחוק הזה כן יחול בסופו של דבר על השטריימל ואנחנו רק חיים באשליה. אני רוצה לומר לך, אם החוק היה מפרט יותר, קראתי את החוק ואת דברי ההסבר. אני לא רואה שיש הגנה, אם בכלל זה יעמוד במבחן בג"ץ. מישהו יכול להסביר לי, למה ילקוט לא, תיק לא, כובע, אולי כן. אם זה שטריימל או כובע של אשה, יש הבדל? שטריימל כן, מכיוון שיש כאן אנשים שבאים עם שטריימל. מה לגבי כובע? כובע של אשה, היא יכולה לחבוש

אני רוצה להבין. החוק הזה לא ברור, הוא סתמי מאוד, ואני חושש מאוד שבסופו של דבר, אני סומך על חבר הכנסת אזולאי שהוא יבהיר. אני לא סומך, אני סומך על הממשלה הזאת שיודעת לשנות דברים ולעבד דברים ולהסביר לנו פה משהו ושם משהו אחר. אני חייב להגן על חבר הכנסת אזולאי, מכיוון שהוא לא כאן. גם אני מגן עליו, הוא לא צריך את ההגנה. אני אומר שהחוק הזה עלול להיות בעוכרינו, וכמה שהרב מוזס נלחם בעניין הזה, נגד החוק, אתה רואה שמעבירים אותו היום הלכה למעשה. זה לא שייך לוועדת הפנים, זה שייך לוועדת החינוך. הוא כבר הוריד את השטריימל.

כסגן שר החינוך, אתה צריך לעמוד על המשמר. מי מבטיח לך שמחר השטריימל של בעלז יהיה בחנויות? אני אומר לך שלא, אל תחיה באשליה. תודה רבה לחבר הכנסת נסים זאב. לכן אני מציע לחברים להצביע נגד החוק הזה. תודה רבה. אני רוצה להגיד לך, הפעם היית תכליתי וגם יעיל.

תזעיק את ראש הקואליציה.

חבר הכנסת אורי אריאל, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי, השר להגנת הסביבה, גלעד, זה עוד מעט ייגמר, אל תדאג. החוק הזה הוא בהתאם למצווה בתורה, שוודאי כולם מכירים אותה, מצוות צער בעלי-חיים, ויפה אתה עושה שאתה מביא את החוק הזה. התורה שלנו מקפידה בענייני בעלי-חיים לא פחות מבאנשים. כולם יצירי הקדוש-ברוך-הוא. אני אומר לך בסוגריים שיש חוק שמתיר סירוס בצורה כזאת או אחרת שהוא בעייתי מאוד. הוא לא ממש מתאים, אם כי יש ויכוח מה גורם ליותר

כאשר יש ריבוי של חתולים בצורה, זה לא בחוק הזה. זה לא בחוק הזה, נכון. זה חוק אחר לגמרי. אותו הפלת לי. אבל אני אעזור לך בפעם הבאה אם הוא יהיה מידתי. בכל מקרה, אני רוצה להודות לחברי הכנסת שדיברו לפני, חבר הכנסת נסים זאב, חברת הכנסת ציפי חוטובּלי. חוטובלי, עם בי"ת לא דגושה. חוטובלי, תודה. שיעור בדקדוק על-ידי המורה הראשי. תודה, בכל אופן, באמת תודה. התופעה שנגלתה לעינינו הלילה הבוקר, של כדורי "המרמרה", לא יכולה להיות, אדוני שר החינוך, בבית-ספרנו. אני פונה אליכם עוד פעם ואני לא אניח לעניין הזה, כי המשטרה החליטה על מבצע אכיפה מיוחד בבנימין מחר.

אני רוצה להיות זהיר האם זה מראש, האם זו ענישה? לפחות אצל המתיישבים זה מתפרש כמבצע ענישה. השר לביטחון פנים, בכלל, בזמן האחרון הוא לא יודע לדבר. המשטרה עושה פה, המשטרה עושה שם, הפקרות, פשוט הפקרות, והוא שותק. מרביצים פה, מרביצים שם. מה זה התופעה הזאת של יס"מניקים?

חוזרים על המהדורה של עמונה? מה? חוזרים על המהדורה של עמונה?

זה יותר גרוע מעמונה, כי בעמונה אפשר להגיד: טעינו, לא הבנו לאן זה הולך,

אין מי שלא יכול. יתירה מכך, השר לביטחון פנים, המשטרה והצבא ושר הביטחון בראשם פועלים כנגד החלטות הכנסת. השר מיכאל איתן, לשעבר יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, הוציא על דעת כל חברי הכנסת דאז בוועדה, מימין ומשמאל, מזהבה גלאון ועד אליו, הנחיות ברורות מה מותר ומה אסור,

שלא תהיה הפקרות. בא השר לביטחון פנים, עם שר הביטחון, איזה ביטחון ואיזה בטיח? למה זה שייך בכלל, ההשתוללות הזאת? פשוט השתוללות, התפרעות של עשרות ומאות יס"מניקים שאי-אפשר לזהות אותם,

אין להם תגים. אני מסיים, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לבקש עוד פעם מחברי הכנסת כולם, בלי הבדל, זה לא עניין לאופוזיציה ולקואליציה, אני מבקש מהשרים ואני מבקש ודורש מראש הממשלה, שאמר שהוא יבדוק את זה, לתת דיווח לכנסת, מה הוא בדק, מה התוצאות, ויפה שעה אחת קודם.

חבר הכנסת גפני, ויתרת על זכות דיבור? לא. חבר הכנסת גפני, בבקשה.

אחרון חביב. שלוש דקות לכבודו. אדוני היושב-ראש, אני דווקא מבקש לדבר על החוק עצמו, לא על מסביב. לא חשבתי אחרת.

לא על דברים חשובים. לא שומעים. לא על דברים חשובים.

סגרו לי את המיקרופון? אף אחד לא יכול לסגור לך את המיקרופון כשאני פה. אז המיקרופון לא עובד. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, אדוני השר להגנת הסביבה,

הנושא של צער בעלי-חיים ביהדות הוא אחת המצוות החשובות, ולכן החוק הוא חשוב. עד קן ציפור יגיעו רחמיך. כן, אין ספק בעניין הזה. השאלה היא אם אנחנו לא עלולים, כתוצאה מהעניין הזה, להפוך סדרי עולם וסדרי בראשית, ולא להתעלם ממה שקורה במדינות בעולם. יש מקומות שפונים אלינו ואומרים שרוצים לאסור את השחיטה היהודית. זאת מציאות בגלל הסיפור של ההגנה על צער בעלי-חיים. יש דברים שהופכים להיות אבסורדיים כאשר הולכים לקיצוניות השנייה.

כל העולם בנוי בצורה כזאת, שכאשר לוקחים נושא שהוא חשוב כשלעצמו והופכים אותו לנושא קרדינלי, החיים נפסקים. יש נושא אחד ובנושא הזה מטפלים, ואחרי זה יש קבוצה שהיא הופכת להיות החריגה. במה הדברים אמורים? זה לא שייך לנושא הדגים. זה לא הדגים. זה הנושא של החוק שהגיש השר להגנת הסביבה. זה

יש שימוש שעושים בבעלי-חיים, אתה אמרת את זה בעצמך, אדוני השר. יש כאלה שהם אינם צמחונים והם אוכלים, שוחטים. כך נברא העולם, כך הקדוש-ברוך-הוא ברא את העולם. אסור שיהיה צער בעלי-חיים, אסור לצער אותם ללא סיבה ולעשות את זה רק מסיבות סדיסטיות. אסור לעשות, זה לאו בתורה. אסור לעשות את זה. אבל אם לקחת את זה מכאן ועד לדבר על זה שאי-אפשר ללכת עם כובעים מסוג מסוים עם פרוות של בעלי-חיים, לא יהיה אפשר לעשות דברים שהם בנויים לעניין הזה, מכאן מתחיל האבסורד שיגיע בסופו של דבר למצב, אדוני השר ארדן, שבו יבואו מדינות בעולם, ואתה הזכרת את זה, אני לא יודע למה אתה התכוונת, אני יודע למה אני מתכוון. יש מדינות בעולם שרוצים לאסור את השחיטה היהודית. הולנד. יש כאלה שכבר אסרו. יש כאלה שכבר עשו את זה, והתוצאה, שאנחנו עלולים להיות מדינה,

חבר הכנסת נסים זאב. מה אני מפריע

אחרי 22:00 אני לא יכול לקרוא לך קריאה ראשונה. הוא צודק, מה שנכון נכון. מה זה? כשאתה עומד כאן אני צריך להגן עליך וכשאחרים עומדים כאן אתה צריך לעשות הפקרות?

דין אחד לכולם. בבקשה, אדוני.

אדוני השר, אני באמת לא שמעתי, אני הייתי עסוק עם שר האוצר בנושא אחר, אבל אני מבין שאתה דיברת על העניין הזה ואתה ער לנושא. יש גם סעיף בחוק שמדבר על העובדה שיש נושאים שהשימוש בהם הוא לא שימוש שנעשה כדי לצער בעלי-חיים, אלא השימוש נעשה לדברים תכליתיים, כמו נושאים של חינוך,

מסורת, דת.

חבר הכנסת איתן כבל, אתה יודע בדיוק למה אני מתכוון. הרי אפשר לקחת את זה עד סוף האבסורד.

היו מקומות, ואני לא רוצה לדבר, אתה צודק. היו מקומות בעולם שמאוד דאגו לבעלי-חיים, ומאוד לא דאגו לבני-אדם. היו מקומות בהיסטוריה. נכון. צריך לדעת כל דבר במידה. אסור לצער בעלי-חיים, צריך לדעת את המידה. לא, להיפך, דאגו לחיות ושחטו בני-אדם. נכון, נכון, נכון. אני לא רוצה להזכיר את המקומות שבהם, אנחנו מכירים מה שהיה, איך שדאגו לכלב שלו אבל לא דאגו לאנשים שחיו מסביב. לא רק שלא דאגו, עשו אחרת.

צריך לדעת לשים לעניין הזה את הגבולות ואת המידתיות המתאימה. אני שמח על זה שאמרת שהדברים ייעשו בשום שכל, בהסכמה. נשב ביחד, נדבר על הדברים, חברי הוועדה, אני מבין שזה עובר לוועדת הפנים, אדוני השר? תודה רבה, חבר הכנסת גפני.

אף אחד מאתנו לא רוצה לעצור את החוק, ככל שהחוק הזה אכן יהיה מידתי.

אני מקווה שיהיה בסופו של דבר חוק טוב שלא יפגע במה שצריך לא לפגוע. תודה רבה.

אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו נודיע למוזס. חבר הכנסת גפני, אני אודיע למוזס שנלחמת כמו אריה. נא להצביע, נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק להגנת חיית הבר (תיקון מס' 7), התשע"א 2011,

שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. אדוני היושב-ראש, המסך שלי נמחק. בעד, 14, נגד, אין, נמנעים, 2. מה קרה לשעון שלך? הצעת החוק להגנת חיית הבר עוברת להכנה לקריאה שנייה ושלישית לוועדת,

זה על צער בעלי-חיים. פנים, איזה חינוך? חוק צער בעלי-חיים. השר ביקש פנים, וזה הגנה על

שאמר: אם אני מחוקק חוק חשוב כזה אני מוכן לדחות אותו לסוף הדיון כדי שאתה תוכל לנהל את הוועדה, ולא לעשות אותו בתחילת הדיון הזה.

איתן, זה חוק שלך. אתה מהיוזמים, וטרחת ועשית. אני מציג אותו מפני ששנייה-שלישית זה חוק של הוועדה. תקשיב, אתה עוד מעט תרצה לברך. בבקשה. לפי המנגנון הקבוע היום בפרק י"ב של חוק הביטוח הלאומי , התשנ"ה 1995, תגמולי מילואים לעובד שעבד יותר מ-75 ימים אצל מעבידו משולמים באמצעות המעביד, באופן שהמעביד משלם את התגמול לעובד, והמוסד לביטוח לאומי מחזיר למעביד את התשלום ששילם. שיעור התגמול מחושב לפי סכום הכנסה של שלושה חודשי עבודה שקדמו לחודש שבו החל את שירות המילואים כשהוא מחולק ל-90, והוא משולם בעד כל יום מילואים בשירות רצוף של שבעה ימים, ואולם, אם תקופת השירות או יתרתה קצרה משבעה ימים, ישולם תשלום גבוה יותר ממכפלת התגמול ליום במספר ימי המילואים. כך עשוי להיווצר הפרש בין החישוב שעורך המוסד לביטוח לאומי, לפי ימי השירות בפועל, שלפיו המעביד מעביר תגמול לעובד, לבין השכר שמשלם המעסיק. ברוב המקרים תגמולי הביטוח הלאומי גבוהים, והמעסיק משאיר בידיו את הפרש השכר, סליחה. שר האוצר, יושב-ראש ועדת הכספים, יושב ראש ועדת כלכלה, צוות העוזרים, ראש הקואליציה, זה כבד מדי עלינו. אני מזמין אתכם לקפה בחוץ. תודה רבה. בבקשה, אדוני. הצעת חוק זו באה להבהיר ולהסדיר את אופן ביצוע התשלומים בידי המעביד כדי להבטיח שמלוא סכום התגמול שמגיע בעד שירות המילואים יועבר בסופו של דבר לידי המילואימניק, קרי העובד. הצעת החוק קובעת כי המעביד חייב לשלם לעובד ששירת במילואים שכר על חשבון התגמול שיקבל מהביטוח הלאומי בגובה השכר שהיה משולם לעובד לולא היה הולך למילואים. כאשר המעסיק יקבל את התגמול מהמוסד לביטוח לאומי יהיה עליו להעביר לעובד את ההפרש שבין התגמול שקיבל מהמוסד לביטוח לאומי לבין התשלום ששילם לעובד. בעת הדיון בהצעת החוק בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות הודגש כי אם שכר העובד גבוה מתגמול הביטוח הלאומי, הרי המעביד לא יהיה זכאי להחזר מהעובד בשל כך, אלא אם כן מקור התשלום הוא בטעות. כדי שהעובד יוכל לעמוד על זכותו לקבל את מלוא התגמול, הצעת החוק קובעת כי דין הסכומים שמעביד חייב בהעברתם יהיה כדין שכר העבודה, וכן קובעת את מועד התשלום.

כדי ליידע את העובד בסכומי התגמול מוצע לתקן את חוק הגנת השכר, התשי"ח 1958,

כך שהמעביד יחויב לפרט בתלוש השכר של העובד את התשלומים ששילם על חשבון התגמול, וכן את גובה התגמול שהועבר אליו על-ידי המוסד לביטוח לאומי.

שהעובד יוכל לדרוש את מלוא התשלום בגין ימי המילואים שהוא עשה, ושהמעביד לא ייהנה מהתשלום בגין ימי המילואים. אני רוצה להודות למציעים, גדעון עזרא ואיתן כבל, על ההצעה הנאותה הזאת. אני רוצה להודות לצוות הלשכה המשפטית של הוועדה, לעורך-דין אייל לב-ארי, שהשתתף בדיוני הוועדה, לצוות הוועדה, המנהלת גברת וילמה מאור ומזכירות הוועדה מעיין, אתי וענת, על שעסקו במלאכה החשובה ותרמו לקידומה של הצעת החוק הזאת. אני רוצה להודות לעוזרי הפרלמנטרים, שישבו לי על העורק ואמרו כמה זה חשוב ושנעביר את זה. להצעת החוק הזאת לא הוגשו הסתייגויות. אני פונה אליכם, חברי הכנסת, לאשר את הצעת החוק בנוסח שאישרה הוועדה בקריאה השנייה

תודה רבה, חבר הכנסת חיים כץ. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה. סעיפים 1 4 נתקבלו.

אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 127) אושרה בקריאה שנייה. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית.

הביטוח הלאומי (תיקון מס' 127), התשע"א 2011, נתקבל. בעד, 12, אין מתנגדים ואין

החוק נרשם בספר החוקים. בשם היוזמים רוצה לברך חבר הכנסת איתן כבל. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

להודות מקרב לב ליוזם הראשי של ההצעה, חבר הכנסת גדעון עזרא. כמי שעומד בראש השדולה ועוסק בנושא הזה מהיום הראשון שלי בכנסת, נוצרה לקונה שחיילים ששירתו במילואים מצאו את עצמם מעת לעת, לצערי, ולאחרונה גם לעתים קרובות יותר, כך

הכספים של שישי-שבת המעסיק דאג להשאיר אצלו, וכך חיילי המילואים מוצאים עצמם מפסידים על ימי השירות שלהם. לקחת עניין מאוד חשוב וצירפת אותי, ואני הצטרפתי בשמחה, חבר הכנסת גדעון עזרא. עברנו מסע לא פשוט כדי למצוא את האיזון הנכון, כי היתה כאן שאלה של איזון, ולקבל החלטה נכונה שלא פוגעת בחיילים אחרים שנמצאים בתוך המערכת. אני חושב שבזכות כל החברים, קודם כול, יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת חיים כץ, אני מודה לך מקרב לב. חבר הכנסת אלקין, מה, אתה מדבר אתו ברוסית שהוא צריך להבין? למה אתה מדבר אתו? אני מדבר אתו, מה לעשות?

יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה. היית נהדר,

הובלת ביד רמה, כמו שאתה יודע, וידעת להעמיד את כל המערכות לעשות את העבודה במהירות, ועל כך באמת יישר כוח. אני רוצה להודות לנציגת הביטוח הלאומי ליאורה ברקלי, שנרתמה בכל כוחה יחד עם הצוות שלה למצוא את הניסוח הנכון, לאנשי משרד האוצר, משרד המשפטים, לצוות של ועדת העבודה ולעורך-דין אייל לב-ארי. תודה מקרב לב על כל אשר עשיתם. באמת, אני חושב שעשינו חוק טוב וראוי.

תודה, חבר הכנסת איתן כבל. אנחנו עוברים להצעת חוק מרשם תורמי מוח עצם, התשע"א 2011, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת חיים כץ.

אם לא הודיתי קודם, אדוני היושב-ראש, לחבר הכנסת מיכאלי, שהוא נציג ועדת העבודה והרווחה, על המילואים, אני אודה לו עכשיו על מוח עצם. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק מרשם תורמי מוח עצם, התשע"א 2011, הצעת חוק שגובשה משתי הצעות חוק פרטיות שיזמו חברי הכנסת עמיר פרץ, זבולון אורלב וזאב בילסקי וקבוצת חברי הכנסת. הצעת החוק התעכבה לפחות חמש שנים בגלל אי-תקצוב הצעת החוק. לאחר מאמצים רבים של חבר הכנסת זבולון אורלב וחבר הכנסת זאב בילסקי, התחייב משרד האוצר לתקצב את החוק בשנת 2011 בסכום של 5 מיליון שקלים, והחל משנת 2012 ייקבע הסכום שיוקצה לחוק הזה על-ידי משרד הבריאות ומשרד האוצר, בהתאם לצורך המקצועי וכפי שייקבע על-ידי המשרדים, ויעמוד על 2.5 מיליון שקלים חדשים לפחות. תקציב זה, שיועד לתמיכה במרשמי תורמי מוח עצם, יתוקצב בתקנת תמיכה ייעודית. זאת הסיבה שהוועדה החליטה לקדם את החוק. לא היה טעם לחוקק חוק שלא ייושם. הקמת בנק מוח עצם עולה כסף, שמירה על מאגר מידע עולה כסף, והאוצר רצה לעשות חיים קלים ולא לתקצב, לתת חוק שלא ייושם. אני מודה גם לחבר הכנסת בילסקי וגם לחבר הכנסת אורלב שלא הרפו, ולחצו, ובשורה התחתונה גם הצליחו להביא כסף, ולאפשר לוועדת העבודה והרווחה, בהשתתפותו של חבר הכנסת מיכאלי, לאשר את החוק הזה. הצעת החוק נובעת מהצורך לתת מענה לחולים במחלות דם ממאירות, כגון לוקמיה, לימפומה ומיאלומה נפוצה, שעשויות לחייב השתלת תרומת תאי אב ממוח עצם. אם לא נמצאה לחולה הנזקק לתרומת מוח עצם התאמה גנטית שמאפשרת תרומה מבני משפחתו הקרובים, עשויה להימצא התאמה גנטית אצל אדם אחר. כדי לזהות את ההתאמה הגנטית הנדרשת בקרב אוכלוסייה רחבה הוקמו בישראל במסגרת יוזמות פרטיות כמה מרשמים של תורמי מוח עצם, וכיום פועלים שלושה מרשמי תורמי מוח עצם עיקריים: המרשם של "עזר מציון", שהוא הגדול ביותר, המרשם שבבית-החולים "הדסה" והמרשם בבית-החולים "שיבא". הצעת החוק המונחת לפניכם נועדה להסדיר כמה נושאים: 1. דרכי ביצוע בדיקת התאמה לשם רישום התוצאה במרשם תורמי מוח עצם, לרבות קביעת המקום שבו תיערך הבדיקה, מכון גנטי, מעבדה לבדיקות גנטיות או מעבדה לסיווג רקמות. בכל בדיקה רפואית תידרש הסכמה מדעת של האדם שתילקח ממנו בדיקה ביולוגית לשם עריכת בדיקות התאמה. נושא שני הוא הסדרת פעילותו של מרשם תורמי מוח עצם. מוצע לקבוע תנאים שלפיהם ייתן המנהל הכללי של משרד הבריאות היתר להקמה ולהפעלה של מרשם תורמי מוח עצם,

בדיקה אם קיים צורך אמיתי בהקמת מרשם תורמי מוח עצם, היכולת של מבקש ההיתר לבדוק במהלך השנה הראשונה לפעילותו 50,000 נבדקים לפחות, העסקת רופא מומחה בהמטולוגיה ובעל ניסיון בתחום השתלות מוח עצם או ברפואת עירויים וניהול בנק דם בתור יועץ רפואי קבוע, כמו גם עמידה בהוראות שנוגעות לאחזקת מידע ושמירתו כקבוע בחוק הגנת הפרטיות. המנהל הכללי הוסמך גם לבטל היתר שניתן למרשם תורמי מוח עצם, להגבילו או להתלותו.

נקבעו הוראות שיחולו במקרה של הפסקת הפעלתו של מרשם תורמי מוח עצם כדי שכלל המידע של מרשם שמפסיק את פעילותו לא יאבד, אלא ניתן יהיה להמשיך ולהשתמש בו. כמו כן נקבע שתוצאות בדיקת התאמה שנערכה לאדם, כמו גם דגימה ביולוגית שנלקחה מאדם, ישמשו אך ורק למציאת התאמה בין האדם שנתן את הדגימה הביולוגית לבין האדם שזקוק לתרומת מוח העצם ולא יימסרו לאחר, למעט מוסד רפואי לצורך השתלת תאי האב, ולא ישמשו כראיה בהליך משפטי שאינו קשור להשתלה או לניהול המרשם. לכלל זה נקבע חריג, שלפיו תורם שרשום במרשם תורמי מוח עצם רשאי להסכים למסור פרטים מזהים על אודותיו למקבל תרומת מוח עצם בגיר שביקש זאת או הסכים לכך, ובלבד שחלפה שנה אחת לפחות ממועד ביצוע השתלה של תאי האב. בנוסף, מוסדרים לראשונה מבצעי גיוס נבדקים לבדיקות התאמה. על-פי הצעת החוק, מבצע מעין זה ייערך רק על-ידי מרשם תורמי מוח עצם ובאחריותו, ורק לאחר קבלת אישור מהמנהל. כמו כן הוסמך המנהל לתת הוראות לגבי גיוס נבדקים שלא במסגרת מבצעים,

נטילת דגימות מאנשים עם גיוסם לצבא, כפי שעושה כיום המאגר של ארגון "עזר מציון". בהצעת החוק נקבע איסור לקיחת דגימה ביולוגית לשם ביצוע בדיקת התאמה לצורך רישומה במרשם תורמי מוח עצם ממי שהוא קטין, חסוי או פסול דין, למעט אם מדובר בבדיקת התאמה לקרוב משפחתו של הקטין, החסוי או פסול הדין, וגם אז תוצאות הבדיקה לא יירשמו במרשם. גם כשנערכת בדיקת התאמה לצורך חולה בקרב בני משפחתו, מוצע שהבדיקה לא תיכלל במרשם תורמי מוח עצם, אלא אם כן הנבדק הסכים לכך. כדי להגדיל את מאגר התורמים הפוטנציאלי, מוצע גם להתיר למרשמי תורמי מוח עצם בארץ להעביר למאגר המידע העולמי מידע הכולל את תוצאות בדיקות ההתאמה באופן שלא יזהה את הנבדקים אך יגדיל את מספר התורמים הפוטנציאלי לאדם שזקוק להשתלת מוח עצם. נושא נוסף שנקבע בהצעת החוק הוא, שהמנהל הכללי יהיה רשאי לתת היתר למרשם תורמי מוח עצם שפעל ערב תחילתו של החוק ועומד בהוראות המעבר. מרשם תורמי מוח עצם שפעל ערב תחילתו של החוק רשאי לפעול אם הגיש בקשה בתוך 60 ימים מהיום שהמנהל הכללי קבע נהלים להגשת בקשה להיתר, עד להחלטת המנהל הכללי בעניין.

לאחר שפירטנו ודיברנו על הצעת החוק, חשיבותה, תרומתה, ובעיקר כמה זמן חיכינו לה, ברשותכם אני רוצה לעבור לשלב התודות. אני רוצה להודות

החינוך גדעון סער,

אני רוצה להודות לך. אתה יכול להרחיב בזה? מה, ואללה, זה נהנה וזה לא חסר. וגם לך, אורי. אבל במיוחד אני רוצה להודות לחברים המציעים, שראו את הרגישות, חבר הכנסת עמיר פרץ, חבר הכנסת זבולון אורלב, חבר הכנסת זאב בילסקי, על יוזמתם המבורכת הן בגיוס הכספים והן בדחיפתו של החוק. אני רואה ושומע כמה הם לוחצים עלי וכמה הם רוצים. אי-אפשר בלי הלשכה המשפטית, עורך-דין אייל לב-ארי, צוות הוועדה בראשות וילמה מאור, שמגלה רגישות כזאת גבוהה, מזכירות הוועדה מעיין, אתי וענת, על שעסקו במלאכה ותרמו לקידומה של הצעת החוק. אתם בטח תודו לעוזרים הפרלמנטריים שלכם, אבל אני מתכבד להודות לעוזרים הפרלמנטרים שלי, איילת השחר ואילן מרסיאנו.

אני רוצה להודות לכל מי שעסק בהצעת החוק החשובה הזאת, כל מי שהגיע לוועדה והשקיע ונתן. ראיתי את האנשים שמדברים מדם לבם ובאים לכנסת ישראל כדי לעזור לאוכלוסיות נזקקות. ואני רוצה להודות להם על שנתנו לי, כיושב-ראש הוועדה, לעמוד פה ולהציג את החוק הזה. מאחר שלחוק הזה אין הסתייגויות, אני פונה אל חברי הכנסת לאשר את הצעת החוק הזאת בקריאה השנייה ובקריאה השלישית, למען יירשם במהרה, אחרי לידה כזאת ארוכה, בספר החוקים של מדינת ישראל.

תודה רבה, חבר הכנסת חיים כץ. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה.

בעד, 10, נגד ונמנעים, אין. הצעת החוק אושרה בקריאה שנייה. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית על הצעת חוק מרשם תורמי מוח עצם.

חוק מרשם תורמי מוח עצם, התשע"א 2011,

בעד 10, נגד ונמנעים, אין. הצעת החוק מרשם תורמי מוח עצם אושרה בקריאה שלישית, והחוק יירשם בספר החוקים.

זבולון אורלב, בבקשה. תודה רבה. קודם כול, בשם שותפי הנאמן חבר הכנסת זאב בילסקי, טובים השניים מן האחד, ואין ספק שהשותפות הזאת, יש לה חלק מכריע בכך שיכולנו להעביר את החוק. אני רוצה באמת בראש ובראשונה להודות,

לסגן השר, לסגן שר הבריאות יעקב ליצמן, שעזר לנו להעביר את החוק בוועדת השרים לחקיקה, ליושב-ראש הוועדה, שהתנסיתי אתו בכמה חוקים, ורק בדרכו המיוחדת יכול להביא להשלמה של חוקים שהתנפצו אל הקיר בכנסות קודמות, ובדרכו החכמה והמיוחדת ידע לנווט ולהביא את החוק לסיומו, חבר הכנסת חיים כץ, ללשכה המשפטית, התחילה את זה בכנסת הקודמת היועצת המשפטית ג'ודי וסרמן, ובכנסת הזאת סיים את החוק אייל לב-ארי. צריך לומר מילת תודה לעמותת "עזר מציון", שמובילה את הנושא הזה במדינת ישראל, בראש המאגר עומדת ד"ר ברכה זיסר, שסייעה רבות להליך החקיקה בוועדה, וגם לעורך-דין יצחק מירון, שהיה המנסח הראשון של הצעת החוק. אני רוצה להודות כמובן למנהלת הוועדה וילמה מאור, שבאמת גילתה רגישות בלתי רגילה, וגם תתפלאו, להודות לסגן הממונה באגף התקציבים, משה בר סימן-טוב, שבעזרתו יכולנו להתיר את הפלונטר התקציבי ולהבטיח שהחוק הזה לא רק יהיה אות בספר החוקים, אלא גם יתוקצב, וכמובן, לעוזרי הנאמן שוקי זוהר, שהיה המנוע מאחורי הפעילות של קידום הצעת החוק, ולעוזרת הפרלמנטרית חני ברלינר. אני רוצה לומר, אדוני היושב-ראש, שקראתי היום בעיתון שנערך היום מבצע לאיסוף תרומות של מוח עצם, והתנדבו למעלה מ-12,000 איש לטובת הילד אור יוסיפוב. אנחנו מאחלים לו מכאן בריאות טובה. זה יצא כך שביום שבו מאשרים את חוק מרשם מוח עצם מתקיים מבצע. אני מאמין שהחוק הזה הוא חוק מציל חיים, 150 160 איש בשנה, ואין ספק שלקיחת האחריות הלאומית למאגר תביא להרחבתו, ונוכל לדאוג לכך שיהיה ייצוג במאגר לכל חלקי האוכלוסייה שעשויים או עלולים להיות נזקקים לחוק הזה, ואני מאוד מאוד מקווה שזה יביא תועלת. מלה אחרונה, אדוני היושב-ראש. נדמה לי שבכנסת הזאת, בכנסות שאני חבר כבר העברתי למעלה מ-50 חוקים, כמדומני שזהו אחד החוקים שמבחינתי, ואני בטוח שגם מבחינת שותפי,

הוא באמת חוק היסטורי, אחד החוקים שהיה קשה מאוד להעביר אותם, מאוד מאוד קשה, כי קשה לשכנע את מדינת ישראל לקחת אחריות על חיי אזרחיה, מאוד מאוד קשה. והצלחנו במשימה הזאת, ואני רואה בזאת זכות גדולה, ואני שוב רוצה להודות לך, חבר הכנסת בילסקי, השותפות הזאת הביאה תוצאה טובה.

תודה רבה לחבר הכנסת אורלב.

זאב, אתה רוצה, בבקשה.

אחריו, שר החינוך יודיע הודעה בשם הממשלה. אדוני היושב-ראש, זאת זכות גדולה בשבילי. אתם יודעים שאני כבר נמצא פה שנתיים,

לא מי-יודע-מה, אבל גם אם כל השנתיים האלה הייתי צריך להיות פה רק בשביל הצעת החוק, ידידי גדעון סער, זה היה שווה. אני רוצה, נוסף על התודות של חבר הכנסת אורלב, להודות לשני אנשים. קודם כול, לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. בשלב מסוים, כשהכול כבר נראה לי אבוד, ניצלתי את חברותי בוועדת חוץ וביטחון ופניתי אל ראש הממשלה בעניין הזה. אז אומר לי יושב-ראש הוועדה: בילסקי, אתה בטוח שזה חוץ וביטחון? אמרתי לו: האמת,

אבל תאמין לי, זה הרבה יותר חשוב מהדברים שנדונים פה. ולזכותו של ראש הממשלה, באותו יום הוא התערב בשבילנו, והגענו עד היום. האדם השני זה, לך, זבולון אורלב. אני כבר התחלתי להכיר פה פרלמנטרים. אילולא אתה, החוק הזה לא היה עובר. עם כל המרץ שלי, עם כל מה שיש לי לתת פה, אתה הוא שעשית את זה, בנחישות, בדרך-ארץ, אף פעם לא איבדת את העשתונות, כשאני כבר חשבתי שצריך, אתה יודע, לעשות מה שעושים לראש עיר כשהוא לא מבין כל כך, כשבאים אליו בקבלת קהל, הצלחת לעשות את זה, וזו זכות גדולה בשבילי להיות שותף שלך. אני רוצה גם להודות לד"ר ברכה זיסר ול"עזר מציון", שהם שהביאו אותנו כדי להגיע לכאן למעשה, הם שאספו 550,000 דגימות, הכול בכספים, בתרומות מאנשים טובים, וזו זכות גדולה לכולנו. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה.

אני מזמין את שר החינוך להציג הודעה בשם הממשלה. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להודיע לכנסת, בהתאם לסעיף 9(א)(11) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, כי הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 31(ד) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר מהמשרד לאזרחים ותיקים למשרד החינוך את שטח הפעולה: תמיכה במוסדות ציבור המקיימים פעילות ללימוד המורשת והעמקת הידע בנושא כוחות המגן והמחתרות בתקופה של טרום המדינה. עד כאן ההודעה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. אם יורשה לי, מאחר שהיו אמורות להיות לי שאילתות,

אני אודיע. אני מסרתי לחבר הכנסת מסעוד גנאים שש מתוך תשע השאילתות שהייתי צריך להשיב עליהן, וזה מראה עד כמה הוא פעיל. תשובה בכתב.

וזה סיפק את השואל.

וזה על דעת השר והשואל. אני מודיע זאת לפרוטוקול, ובזה תם סדר-היום. אני אמסור את יתר שלוש השאילתות או לא?

לפי התקנון, מי שלא נוכח,

מקובל עלי. תודה רבה לאדוני השר. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שלישי, כ"ה באדר א' התשע"א, 1 במרס 2011, בשעה 16:00. תודה רבה. ישיבה זו נעולה.